חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום שני, כ"ב בשבט התשפ"ב, 24 בינואר 2022. כנסת נכבדה, טרם נפתח את סדר-היום, אני רוצה לומר שהבוקר התבשרנו על פטירתה בטרם עת של מי שעמדה בראש הראשות השופטת בישראל, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת מרים נאור, זכרה לברכה. מרים נאור כיהנה כשופטת בישראל 37 שנים, 16 שנים מהן בבית המשפט העליון. גם לאחר פרישתה המשיכה לשרת את מדינת ישראל עד יומה האחרון, ובגיל 74 נשאה על עצמה תפקיד משמעותי כיושבת-ראש ועדת החקירה הממלכתית לאסון הר מירון. כממלא מקום יושב-ראש הכנסת, ובשם הכנסת כולה, אני שולח תנחומים למשפחתה. יהי זכרה ברוך. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' 4) (סמכויות אכיפה, אמצעי אכיפה מינהליים ועונשין), התשפ"ב 2022, הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 32) (העברת מידע מגופים ציבוריים מוסמכים), התשפ"ב 2022. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3066/24 וכלה בהצעת חוק פ/3113/24: הצעת חוק לתיקון פקודת המיסים (גבייה) (תנאים למתן כתב הרשאה וצו עיקול), התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת יואב בן צור, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת תקצוב בשל הפליה וקביעת אזורי רישום), התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת יואב בן צור, הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון, מעמד החלטות המוסד וועדת השמות הממשלתית), התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת משה אבוטבול, חוה אתי עטייה,

איתמר בן גביר, יריב

תודה, כבוד היושב-ראש.

אני שמח לראות פה את שר הבריאות ניצן הורוביץ, כי אכן עיקר הנושא כמובן בתחום עניינו. אני מניח שאתה מעודכן שממש היום ישראל חצתה למקום הראשון בתחלואה לנפש עם מעל 800 חולים קשים מקורונה. אני חושב שיש כ-80,000 מאומתים היום, עם קרוב ל-30% חיוביים. סך הכול,

כמיליון ישראלים, מה שאני אוהבת,

אבל הכול בסדר. כן, הכול בסדר. אני מזכיר לך, השר הורוביץ, שרק לפני שבוע נפתלי בנט שלח את אזרחי ישראל לקנות בדיקות קורונה ביתיות, וזה אחרי שמשרד הביטחון אומר שהן לא אמינות. מה שיצא מפה, וזה הדבר הכי ברור לכולם, הוא שאתם איבדתם שליטה על הקורונה. איבדתם שליטה, והשילוב של אובדן שליטה יחד עם ההחלטה של שר האוצר, שאני מקווה שקצת זז מהכיוון שזו שפעת ושאף אחד לא נפגע כלכלית, אני חושב שזה שילוב מאוד מסוכן, שיכול להוביל את ישראל למקום קשה מאוד. עכשיו, אתה יודע, השר הורוביץ, כמה מערך האשפוז עכשיו בקשיים, אני לא רוצה לומר שהוא בקריסה, אבל זה לא רחוק מזה. יואב אבן פרסם שמד"א התבקשו לא לפנות חולי קורונה לאסותא עד השעה 21:00, ולא לפנות חולי קורונה לוולפסון עד 21:30, ובכלל האמבולנסים שלהם הופכים להיות מיטות של בתי חולים, כי בתי החולים כבר לא יכולים לקלוט את המאומתים. אז אני יודע שאתה פנית בזמנו לשר האוצר וביקשת תוספת מיטות ותוספת אקמו, ואני אשמח שתעדכן אם קיבלת, כי ממה שאני הבנתי לא קיבלת. וחלק מהכישלון שלכם בהיערכות לגל, הרי כביכול הרווחתם זמן, קניתם זמן עם המגבלות בחוץ לארץ, אבל מה עשיתם עם הזמן הזה? אתה פנית לשר האוצר, ושר האוצר אמר לך: לא תקבל. עכשיו, הוא בעל הבית בממשלה הזו. יותר מזה, הייתם צריכים להביא בדיקות. ידעתם שהולך להיות פה צורך בבדיקות. לא הבאתם בדיקות, גרמתם לכל האנשים לעמוד בתורים עצומים בכל רחבי הארץ. בקיצור, קריסה מוחלטת של מערך הבדיקות. קריסה מוחלטת, דרך אגב, של מערכת החינוך. אומרת את זה שרת החינוך,

הרי אתם לא מצליחים להגיע להסכמה ביניכם. אצלכם

במקום איקאה, אני מציע לך לאמץ את המשפט "אבל ביבי". המשפט "אבל ביבי" זה מה שיכול להיות. הרי אתם הייתם אפילו אופוזיציה חסרת אחריות. כשאנחנו נלחמנו פה בקורונה אתם קראתם לחוק הקורונה "דיקטטורה". אתה קראת לו.

הדבר הראשון שעשית כשר בריאות זה העברת אותו והארכת לו את התוקף. אנחנו אופוזיציה אחראית. אנחנו בקורונה בכנסת עושים עבודה עניינית, ולא עשינו לכם את כל מה שאתם עשיתם, כולל קריאות על דיקטטורה, ושהכול זה בשביל המשפט של ביבי. מה לא עשיתם רק בשביל לעשות פה חיים קשים, שיהיה קשה להילחם בקורונה?

בכל מה שקשור לקורונה, לא עשינו לכם את זה, ונתנו לכם להתנהל, ואתם נכשלתם, צעד אחר צעד, בכל דבר שעשיתם. הבאתם למצב כזה שהיום כל הצוותים בבתי החולים שחוקים, והכול בגלל העומס הרב הזה שבמחלקות,

במדיניות שלכם, לא הצלחתם להסיט,

טיפה לרסן,

הכול היה: לפתוח. ואין פלא שעכשיו גם בידודים במערכת החינוך לא צריך, כי כולם כבר חולים, אז לא משנה כלום. איבדנו שליטה. נכנעתם למגפה. אז לא צריך בידודים, וקדימה הפועל, או מכבי, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אתם ממשלת "כל הישר בעיניו יעשה". יש פה ראש ממשלה חלש שלא מצליח להוביל מדיניות. שר אוצר שקרא לקורונה שפעת, שלא נותן למערכת הבריאות כסף.

כשר הבריאות, היית צריך לעמוד על רגליים אחוריות ולדאוג לקבל את זה, ולא עשית את זה. יש פה שרת חינוך שמפטרת מנכ"ל שמנסה ליישם את מדיניות הממשלה ולחסן בבתי הספר, וגם את זה לא נתנו לו. יש פה שר חוץ וראש ממשלה חליפי שמעבירים חוק, שכל מה שחשוב להם זה לא להשתתף בדיוני הקורונה. יש לכם ממשלה בדיחה. אתם לא יודעים מה שאתם עושים. אתם נכשלתם בכל מה שאתם עושים. עכשיו, האומיקרון הוא אתגר, ואני לא מזלזל בו, אבל אל תתבלבלו: אומיקרון עם חיסונים זה הרבה יותר קל מלהתמודד עם קורונה בלי חיסונים. ואנחנו התמודדנו עם הקורונה בלי חיסונים, ועם אופוזיציה פופוליסטית ולא אחראית. אבל אתם הייתם יכולים לפעול בסדר, לתת מדיניות, להרגיע, לחסוך את כל הבלגן, כל פעם הנחיות מתחלפות, את השחיקה, את הפניקה במערכת החינוך, חוסר בבדיקות,

שבסוף בסוף בסוף כל זה גם הביא,

למוות מיותר של ישראלים במספרים שלא היינו צריכים להגיע אליהם, והכול בגללכם. בלגן טוטלי, ציבור שלם לא מבין את ההנחיות שלכם, אפס יכולת הסברה ואפס יכולת קבלת החלטות ולעמוד מאחוריהן. זה שאתם מדברים שאין צורך בבידוד, הרי זו המשמעות של אובדן שליטה, אובדן שליטה מוחלט במחלה, הכול משתולל ללא מעצורים. למה אתה כשר הבריאות לא עמדת על כך שמערכת הבריאות תתוגבר? איך זה יכול להיות ש-100 המיטות והעשרה אקמו שביקשת, לא קיבלת אותם? לא דאגתם לבדיקות, שיגעתם את הציבור.

בכל זה, אתם אומרים "אנחנו בלי סגר", "בלי סגר" הרי ברור שתהיו בלי סגר,

איזה חבורה של חדלי אישים אתם צריכים להיות בשביל לדבר על סגר?

אבל מה קרה, הגענו לסגר שקט. אז העצמאים סובלים, והשכירים סובלים, ואנשים בבתים, ואתם הכנסתם את מדינת ישראל לסגר שלא היה צריך. והאוצר לא מוכן לתמוך.

לא ניהלתם, לא התמודדתם, אין לכם אסטרטגיה. תודו שזה פשוט גדול עליכם. אני יכול לומר לך שכששר החוץ לפיד חלה בקורונה קיצרתם את הבידוד לשבוע, כשליברמן חלה בקורונה זה קוצר לחמישה ימים. עכשיו אני שומע שמנסור עבאס חולה, אז אולי בכלל יהיה פה איזשהו קיצור, מה יהיה אם בנט יהיה חולה, אז בכלל. עכשיו נדבר ברצינות. רציתי קצת להצחיק את האנשים, אבל אני אומר לכם, ככה זה נראה. אבל אני אגיד לך דבר אמיתי, התו הירוק, מזמן קראתי לבטל אותו. אתם סתם מתעכבים עם זה. אין לכם את האומץ לקחת את ההחלטות הנכונות. הרי ברור לך, את זה כן לבטל,

את הבידודים לא לבטל, את התו הירוק כן.

התו הירוק אמור לייצר סביבה שבה מגיעים אנשים ומרגישים מוגנים. זה לא קורה היום, אז אל תשקרו לציבור ותבטלו את התו הירוק. למה אתם מחכים? ממה אתם מפחדים? למה בידודים, מה קשר בין תו ירוק לבידודים? מה הקשר בין תו ירוק לבידודים? בידודים זה אדם שנחשף ויכול להידבק, תו ירוק זה סביבה מוגנת שאמורה להיות חסינה מהידבקות. היום זה לא עובד, כי האומיקרון מדביק את המחוסנים. אז מה אתה לא מבין? אתה שואל אותי מה ההבדל בין בידוד לתו ירוק? שר הבריאות? אתה מעז לקרוא לעצמך שר הבריאות? בושה. חבל שהצלחתי. האמת, אתה יודע מה, תעודד. אתה יכול גם לברך את השרה, ברמה הזאת של השרים, גם שרת התחבורה הצליחה סוף-סוף להוריד את הבעיות בכבישים במדינת ישראל. על זה אתם יכולים להתגאות, כי זה מה שאתם עושים. אתם לוקחים את כל הדברים האלה שנכשלתם בהם ומנסים להציג אותם כהצלחה גדולה. אתם עשיתם עוול גדול למדינת ישראל, גם בגל הרביעי שלא עשיתם כלום. לא עשיתם כלום בגל הרביעי, וזה עלה לנו ב-1,700 מתים. וגם עכשיו אגב, הלכתם לחיסון רביעי כאילו זה מתכון קסם. ראיתם שזה גם לא קורה ולא צריך לעשות את זה, ואף מדינה בעולם לא הלכה אחריכם.

הוא היה המשמיץ הראשי של הממשלה שלנו,

הם כאופוזיציה היו אופוזיציה חסרת אחריות. אין להם בושה.

החוק הראשון שהם העלו פה זה החוק של הסמכויות, והם עכשיו באים אלינו ואומרים שאנחנו, אתה,

בושה וחרפה.

תוסיף להם עוד איזה 20 מיליון.

יש פה שר בריאות שלא מבין מה ההבדל בין בידוד לבין תו ירוק.

יש פה שר בריאות שלא מבין מה הבדל בין תו ירוק לבידודים. לא מבין

איך לא קיבלת כסף מהאוצר למה שקורה פה? המדינה קורסת ואתה עומד על תפקידך ולא עושה כלום?

איך אתה לא שומר על הבריאות? בתי החולים קורסים עכשיו, למה אתה לא מתגבר? למה אתה לא מביא כסף מהאוצר? הכול בשליטה, פשוט חוסר אחריות, ביזיון, ולצערי מי שמשלם את המחיר זה אזרחי מדינת ישראל. היום בבתי החולים, אני אומר לכל מי שצופה בנו: תעשו את הכול לא להגיע לבתי החולים, כי הם לא נותנים היום טיפול טוב,

כי הממשלה הזאת קרסה תחת הקורונה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. ישיב שר הבריאות ניצן הורוביץ. אבל הם מחמיאים אחד לשני,

תחמיא, תחמיא לעצמך קצת ולחבר'ה. תגיד: אחלה ממשלה, באנו לעבוד, איפה הייתם 12 שנים? לא היה תקציב שלוש שנים. עוד מעט הם יגידו את השקרים האלה. אני מקווה שלא תגיד את זה, תיתן לדארפורים כסף, אתה ולפיד. יש לכם ים של כסף לזרים, הכול בסדר. כן, בבקשה. מצחיק אותי,

אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק אותי, מה מצחיק אותך? שנושא האי-אמון שבחרתם הוא תפקוד הממשלה בקורונה, שטוב לאין-ערוך מהתפקוד העלוב והמביש של הממשלה המושחתת שלכם.

איך בן אדם אחד סובב גם את חוקי הקורונה, לא רק את חוקי המשפט והתקשורת שאתה ושאר הבובות שלו עשיתם.

דרך אגב, אתם לא בליגה בכלל. אתם פשוט אפילו את הקורונה עשיתם מבחינה מגזרית.

קיבלתם החלטות, תשמע את עצמך.

אמרתי ליואב קיש, אצלכם איקאה הייתה פתוחה יותר ימים בשנה מבתי הספר. תשמע את עצמך, תצאו לציבור, תצאו לציבור. הציבור מדוכא, הציבור עייף מכם. תתביישו לכם. תתביישי לך, אני ישבתי איתך בוועדה, הציבור לא רוצה לשמוע אתכם.

תצעק, תצעק. אין לו משהו אחר לעשות. תצעק. תנו לשר להשיב.

אבל חבר הכנסת אמסלם, כשאתה עולה על הבמה, הוא מסכים עם כל מילה שאתה אומר? אז תן לו לומר את דבריו.

אז אני אנסה להגן עליך כשתדבר, ותן לי להגן על השר עכשיו, כשהוא מדבר. בבקשה. מתחילת הדרך, מאז הקמת הממשלה ומאז שאני שר הבריאות, בערך לפני שבעה חודשים, הכרזנו על מדיניות של חיים לצד הקורונה, שמשמעותה מאבק במגפה תוך הגנה מיוחדת על אוכלוסיות בסיכון שאותה אנחנו משיגים על ידי חיסון רביעי, על ידי תרופות חדשניות שמגיעות עד המטופל הביתה, על ידי בדיקות בהיקף עצום, שכמעט שום מדינה לא עושה, ואנחנו עוברים את ה-400,000 בבדיקות יומיות, גם של PCR וגם של אנטיגן מוסדי, על ידי הנחיות, על ידי מסכות, על ידי חיסונים בבתי הספר, הורדתם מסכות, באמת כל הכבוד.

סט שלם של צעדים שהשאירו את ישראל פתוחה,

שהשאירו את ישראל פתוחה, ולא כמו ששמעתי פה קודם ממי שהיה סגן שר הבריאות, מה הדרך להילחם בסגר המדומה,

או בסגר בפועל? זה פשוט להכניס את כולם לבידוד רשמי ואז יהיה סגר על מלא. זה באמת היגיון צרוף, מה שנקרא. פשוט היגיון נהדר.

אם אני הייתי צריך לקבל מכם עצות,

ישמור השם. בולשביקים לא, עזרה. המדיניות שלנו, איזה מדיניות יש לכם?

מתחשבת. מי זה "שלנו"? המדיניות שלנו, כל אחד קם בבוקר ומחליט: א.

אבל אתה לא מפסיק לריב עם שרת החינוך, מתחשבת במה שעבר גם על המשק, מי זה "שלנו" וגם על מערכת החינוך. חבר הכנסת אמסלם, די. לא שומעים כששנינו מדברים. גם על מערכת החינוך, גם על המשק. עד היום יש אנשים שנמצאים באבטלה בגלל שהוצאתם אותם לאבטלה, עד היום יש אנשים, קיבלתם כלכלה פורחת. על מה אתה מדבר? עד היום

קיבלתם כלכלה פורחת, על מה אתה מדבר? חבר הכנסת קיש, דיברת עשר דקות. תן לו עכשיו להשיב. אי-אפשר ככה. איך עלה פה בנט: הלכתי לרחל מהפלאפל בחדרה, חבר הכנסת אמסלם. הדרך היא לעשות את

הוא משקר. זכותו לומר את מה שהוא רוצה. אבל למה הוא משקר? אבל גם את הדברים שלא נעימים לך לשמוע הוא רוצה לומר. תן לו לומר בלי להפריע.

שיספר, אי-אפשר לנהל את המליאה בצורה כזאת, דוד.

דוד, אי-אפשר לנהל את המליאה בצורה כזאת. גם אני הייתי הרבה שנים באופוזיציה. זה קשה, אני יודע.

זה מתסכל.

אתה צועק, לא שומעים אותך,

אתה לא יכול להעביר חוקים.

בניגוד אליך, באתי לוועדות, העברתי חקיקה בהצעות חוק פרטיות.

פעלתי.

ולא בשום דבר. אתה בא פה לצעוק.

אתה נותן את ההצגה שלך, בסדר.

גם צעקתי אבל גם עבדתי. בניגוד אליך.

אתה רק צועק, אבל בסדר, אני מבין.

דרך אגב, אני העברתי למעלה מ-120 חוקים פה בכנסת. לאופוזיציה שלכם, באמת, לנוכח העובדה שהכול אצלכם,

דבר אליו במונחים, הכול אצלכם זה נע סביב בן אדם.

הכול זה גחמות של בן אדם.

אז אני מבין את התסכול. הקמנו אתמול,

ועדת חקירה ממלכתית,

לפרשת הצוללות, כמה אנשים בחרו אותך? וכואב לכם. זה כואב. כואב. זה מה שאתם יודעים לעשות. חברת הכנסת שטרית, די.

חברת הכנסת שטרית.

גם אני היה לי קשה באופוזיציה.

עלו שרים. אני מבין את התסכול. אנחנו עכשיו אלה שמנהלים את העסק, ואנחנו מנהלים אותו, איזה עסק? עסק שפשט

אנחנו מקיימים מערך מקיף של תשובות וכלים שאנחנו נותנים לאזרחים כדי להתמודד מול גל תחלואה שמציף את העולם כולו. אנחנו אכן הרווחנו זמן, ובזמן הזה הבאנו תרופה, שאנחנו כמעט המדינה היחידה שנותנת אותה, ואלפי חולים מקבלים אותה עד הבית, 100 אנשים נפטרו בשבוע, 100. ואלה חולים ברמת סיכון,

שכתוצאה מקבלת התרופה לא מגיעים לבתי חולים. אנחנו מרחיבים מערך של אשפוזי בית כדי להקל על הנטל בבתי החולים,

בוודאי שיש נטל על בתי החולים. אני ירשתי מכם מערכת אשפוז ומערכת בריאות שתוקצבה על ידי הימין, על ידי הימין, בכוונת מכוון, מתוך גישה כלכלית קפיטליסטית, אני אומר את זה כאן כי זאת האידיאולוגיה שלכם, במשך עשרות שנים בחסר מכוון. ואמרו לי את זה אנשים באוצר, זאת הייתה הדירקטיבה שהם קיבלו מהדרג הפוליטי במשך שנים רבות מאוד, לתקצב את מערכת הבריאות בחסר. הם יודעים שכשאתה עושה השוואות לנפש עם מדינות אירופה, עם מדינות מפותחות בעולם, התקציב אצלנו לא מספיק. אני הבאתי תוספת ששנים כמוה לא ראו אותה במערכת הבריאות. האם זה מספיק? האם זה פותר את כל הבעיות? ודאי שלא. אני צריך להתגבר על פער עצום, על חור ענק שאתם השארתם, שכל מה שעשיתם, והיה לפניי ליצמן הרבה שנים, כמעט עשר שנים במשרד הבריאות, כל פועלו היה להוציא מהציבורי ולהעביר לפרטי.

ואני רואה עכשיו, אני עובר אחורה, כשהייתה הצעה לחזק את המערכת הציבורית על חשבון הפרטי, כי בסופו של דבר הפרטי יונק מהציבורי, הוא עמד כחומה בצורה ומנע את המהלך הזה. ואתם, באידיאולוגיה הימנית שלכם, גיביתם אותו. ולכן הגענו למצב שמערכת הבריאות הציבורית שלנו עומדת בחסר. אז מה הייתה התשובה בתקופה שלכם? שילכו לפרטי, שילכו לבית חולים פרטי. לי, אצלי,

אתם, במדיניות שלכם.

אנחנו, במשך 20 שנה תקציבים זרמו מהציבורי לפרטי.

לא הכשרתם רופאים.

שלחתם אותם ללמוד בחו"ל. לא הכשרתם אחיות.

אנחנו עשינו את העניים יותר עניים?

הפקרתם את מערכת הבריאות. הרי אתה בראשם, אתה, אתם, בתפיסה הכלכלית שלכם, אליטיסט, מתנשא, צפונבוני. אתם רוצים רק להיטיב עם מי שיש לו, אתם מתיימרים להיות,

מפלגה עממית? אתם, לך תדאג לדארפורים, לך תדאג לטרנסג'נדרים.

אתם גם מודים בזה שאתם מפלגה קפיטליסטית.

אתה, יש לך ויכוח שאתם מפלגה קפיטליסטית?

קפיטליסטית, שאת כל התשובות היא רואה בהפרטה,

במעבר לפרטי, ברופא פרטי.

שמעתי. שמעתי. תן לנו דבר אחד שעשית. חילקת מסכות. אני עכשיו, למשל, במשרד הבריאות, הלוואי

למה? בריאות הנפש, בריאות הנפש זה לא לבתי חולים פרטיים כמו שאתם אוהבים.

בריאות הנפש זה רק לציבורי.

אתם רק רוצים להיטיב עם המקושרים, עם בעלי ההון,

עם אלה שביבי עשה להם את כל הקומבינות האלה, שעכשיו הוא עומד עליהן לדין על שוחד. ניצן, זאת המדיניות שלכם. חבורת חצופים. אנחנו? זה תקוע אצלך, כלום לא עשיתם.

מס על משקאות מתוקים,

אנחנו, לעומתכם, אצלנו אין אינטרסים.

אין אינטרסים זרים.

אנחנו ממשלה בלי מפלגות חרדיות,

ולמרות זאת, אתמול, פיצויים למשפחות מירון, שאתם לא נתתם. לא היה לך אומץ לשים סגר,

אפילו לעסקים הקטנים אתם, לא היה לכם אומץ להגיד "יש סגר" כדי לפצות את העסקים הקטנים.

בניגוד אליכם, יוקר המחיה הולך ומטפס בגלל כל מה שאתם עושים. מה עשיתם, לא היינו צריכים מפלגות של עסקנים, מפלגות של עסקנים, כדי לתת פיצוי לנפגעי האסון במירון, בהתנשאות שלו הוא פונה, שהתרחש בתקופת שלטונכם.

קשה לכם לשמוע את זה. קשה לכם לשמוע, כן. הבדיקות, מאות שקלים בחודש. אתה לא

אתה תמשיך מה שנקרא לצעוק ולצרוח, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. אתה חושב שבחוץ אנשים לא יודעים שאתה משקר. זה הכול. תודה רבה. אתה חושב שרק אני צורח פה. תודה רבה לשר הבריאות ניצן הורוביץ. לך לשוק, לך לשוק מחנה יהודה, תשמע את האנשים, מה אומרים עליך. ההצעה הבאה, כן, כן.

שים מסכה.

של סיעת ש"ס.

היום שהדבר היחיד שניתן לייחס לממשלה הזו מאז הקמתה, מילה אחת: כישלון. במשפט: כישלון אחד גדול, בכל תחום, ואת גל ההתייקרויות האגרסיבי, שאין לו אח ורע והוא בממדים האלה ללא סיבה מוצדקת, גל התייקרויות שאין לו הצדקה, ממשלה שחרתה על דגלה שינוי לא נקטה ולא נוקטת שום צעד לבלימת גל ההתייקרויות או השפעה כלשהי על מיתון ההתייקרויות. במה הם מתהדרים? הם העבירו בחוק ההסדרים את הרפורמה ברגולציה. הקלו ברגולציה. אבל נותנים רוח גבית לגל ההתייקרויות. שום צעד לבלימת גל ההתייקרויות או השפעה כלשהי על מיתון ההתייקרויות. אתם יודעים מה? עזבו צעדי בלימה. אפילו בדיקה מהותית, משמעותית, הייתי מכבד ואומר: אם בדקו ונוכחו לדעת שאין סיבה או שיש סיבה, הייתי אומר: אכפת להם.

ואין מה לעשות. אבל ממשלה שבעה, שמייצגת את החלק השבע בעם, אותה זה לא מעניין כלל ועיקר. זה לא נוגע בה. גל ההתייקרויות לא נוגע בממשלה הזו, אלא ההפך הוא הנכון. הממשלה הזו הטילה מיסים אין ספור, מיסים, זה שני עשורים האוצר לדורותיו התנגד ונמנע מלהעלות מיסים. והינה, אני מודיע לכם, דודי, אחד התנאים שלנו, של תנועת סיעת ש"ס, להיכנס לכל קואליציה: בחודש הראשון ביטול המיסים שהוטלו על ידי הממשלה הזו. למה אתה אומר "דודי"? אני צעקתי "מיסים". למה בחודש הראשון? בשבוע הראשון. ביום הראשון. אנחנו נעשה חוק, ותוך 24 שעות נגמור אותו.

הציבור לא יכול לשאת עוד יום אחד את מה שעשה הבולשביק. בלי זה ש"ס לא תהיה חברה בשום קואליציה. זה שני עשורים האוצר לדורותיו נמנע מלעשות זאת, מלהטיל מיסים. דווקא בתקופות משבר, משבר הקורונה, משקי הבית חווים קשיים כלכליים, גלי התייקרויות, והממשלה, במקום לפצות את האוכלוסיות הנפגעות, מטילה עליהן מיסים בצורה חזירית, דוחפת יד לכיסם של האזרחים כדי לממן גחמות פוליטיות של מרכיבי הממשלה. דודי, מדברים על מעמד הביניים. בממשלה הקודמת אני, כיו"ר ועדת חינוך, עם הממשלה הקודמת, רק רפורמה אחת קטנה, הסדרה.

של הצהרונים, סבסוד הצהרונים, מיליארד שקל בשנה. כמה היא חסכה לכל משק בית של מעמד הביניים? אבל את הממשלה הזו זה לא מעניין. ליברמן, הוא הולך רק על האוליגרכים והעשירים. בצורה חזירית.

דוחפים יד לכיסם של האזרחים כדי לממן גחמות פוליטיות של מרכיבי הממשלה. יאמרו לנו באוצר שגל ההתייקרויות נובע מהקשר לשוק הבין-לאומי, ואני קובע קטגורית, בצורה מוכחת, שרק חלק קטן מההתייקרויות קשור לשוק הבין-לאומי. חלק קטן בלבד. רכבת ההתייקרויות, לצערי הרב, דוהרת כי הממשלה מעניקה לה רוח גבית. מעניקה רוח גבית ליבואנים, למונופולים, לרשתות השיווק השונות, שמפמפמות בוקר, צוהריים וערב בקמפיין מתוזמר שהינה, התייקרות כזו ואחרת בדרך. גל ההתייקרויות, כאילו זו גזרת גורל. אז יסבירו לנו איך יכול להיות, חברת הכנסת קרן ברק, אני רוצה להבין דבר אחד: אם גל ההתייקרויות קשור לשוק הבין-לאומי וזו גזרת גורל, איך ינמקו את זה שכל הטייקונים, כל המונופולים, כל הרשתות הגדולות הגדילו את הרווחים שלהם בעשרות מונים? זה מה שהאוצר רוצה, שישלמו שם מס הכנסה. אכן כן, לכן איך יכול להיות שהמשק בקשיים, והרווח הנקי של הגופים הגדולים במשק הולך וגדל בשיעורים גדולים ורבים בצורה חזירית? ללא רוח גבית של הממשלה רכבת ההתייקרויות לא הייתה ממשיכה לדהור. הדלק התייקר, החד-פעמי התייקר, מוצרי הצריכה התייקרו, ואפילו מי עדן התייקרו, המים המינרליים. 11 ש"ח לבקבוק קולה. אפילו בשבת אנשים לא יכולים לשתות את זה.

לא מתבייש. הארנונה מתייקרת. המשקאות הממותקים התייקרו ב-35%. החשמל מתייקר. עוד מעט יחלקו לנו ואוצ'רים להקצבות. לא הכנתם את הוואוצ'רים של שנות השישים? יבואן אחד ריכוזי ומרכזי הודיע על גל התייקרויות. מכירים את שסטוביץ? מכירים את דיפלומט? אלה מונופולים. אז הוא לבד מייקר, תראו מה יבואן אחד הולך לייקר בזמן הקרוב. הוא מייקר את הפסטות, את הרטבים, מוצרי המאסטר-שף זה גם שלו, כל הסריה, מוצרי הטונה, מוצרי הטואלטיקה, הטואלטיקה מתחום ההיגיינה והטואלטיקה מתחום הטיפוח. גם זה. הסיגרים עולים, הסיגרים?

אני לא יודע איך זה נראה, לכן לא יודע.

לא עולה. אל תדאג. הקוויאר לא עולה. ואני קורא שבזמן שהמשק נמצא בכאוס כזה וגל ההתייקרויות הולך ודוהר, אני שואל: האם זה לא המקום לבדוק את המונופולים הגדולים? זה לא הזמן לפרק את המונופולים? זה לא הזמן לטפל בהם? זה לא הזמן שמישהו באוצר או בממשלה יתעורר? עד כמה האזרח הקטן ישמש את הממשלה הזו כפרה הנחלבת יום-יום, שעה-שעה? ברירת מחדל הכי קלה: דחוף יד לכיס של האזרח במקום להתמודד. וכל זה כדי לממן את הגחמות הפוליטיות של הממשלה הזו. רבותיי, עוד לא נגענו במחדליה של הממשלה הנוכחית בתחום הקורונה. הם תכננו חיסון עדר תוך שבועיים, לא הלך להם. חודש, וזה לא יהיה. ואני רוצה לומר: אף אחד לא בדק, כולם חושבים שהקורונה פוגעת פעם אחת. רבותיי, האומיקרון לא פוגע פעם אחת, האומיקרון לא מחסן את הנפגע. יש כבר עדויות ויש גם מקרים שלא מספרים לכם עליהם, של פעם שנייה אומיקרון בתוך חודש. יש אזרחים שנדבקו באומיקרון פעם שנייה, ומישהו פה מהמר על הבריאות שלנו. מישהו פה חונק את בתי החולים.

מי שמבקר בבתי החולים,

אחרי החיסון רביעי, שבוע וחצי אחרי. הם מפקירים את הציבור. לא אכפת להם מכלום. אין להם אחריות. דרך אגב, לא עושים כלום. העיקר ייסדנו את מדינת היהודים מחדש בכפר המכביה לפני שמונה חודשים. זה העיקר. על המזבח הזה אנחנו נקדש כל גחמה. ואני אומר, רבותיי, אני חוזר לגל ההתייקרויות:

כפי שקורה היום, הוא לא גזרת גורל. אם נבודד את העלויות הכלל-עולמיות, נראה ונוודא ונוכיח לכולם שאין הצדקה לחזירות, לגל התייקרויות בשיעורים גבוהים יתר על המידה. והממשלה לא פוצה פה בנושא הזה, זה מה שמקומם. זאת אומרת, יש כאן רוח גבית. הכוחות הגדולים במשק מתזמרים לנו קמפיינים של התייקרויות צפויות. הם מכינים את הקרקע, מכינים תיאומי מחירים בצורה של קמפיין תקשורתי.

רק על הקטע הזה, אני מסיים, אדוני, אני קורא לכולם להביע אי-אמון בממשלה, לפחות על גל ההתייקרויות שפוגע בכל משק בית ומנטרל את התרומה של הממשלה הקודמת להוזלת יוקר המחיה ולשיפור מעמדם של מעמד הביניים. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. יעלה וישיב השר חמד עמאר. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת יעקב מרגי, שמעתי כל מילה שאמרת, הקשבתי לנאום שלך,

אנחנו יודעים ומבינים בכל עליית המחירים שיש היום במדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך, בוא לא נשכח, אתה חבר כנסת ותיק וגם היית שר, מדינת ישראל היא חלק מהכלכלה עולמית, אם אני לא טועה.

אנחנו חלק מהכלכלה העולמית. בוא, אני אגיד לך, רק בארצות הברית הייתה אינפלציה של 8%, ארצות הברית של אמריקה. גרמניה, 5.3%. אצלנו, 2.8%,

מבשאר המדינות. עליית הדלק, האם יש לנו כל כך הרבה נפט במדינת ישראל? אתה יודע שאין לנו. כמה הייתה עליית הדלק בעולם? 57% עלייה במחירי הדלק בעולם,

זה בעולם. כמה הייתה עליית המזון בעולם? 1.2%, עליית מחירי המזון בעולם. אנחנו חלק מהכלכלה העולמית, אבל עם כל זה אנחנו עושים כמה וכמה מהלכים ואנחנו לא יושבים בצד. בחוק ההסדרים שהעברנו לא מזמן העברנו רפורמות מרחיקות לכת ביבוא, ואתה יודע את זה. אף ממשלה לא עשתה את זה. וזה לא היה קל. הבאנו חוק הסדרים שאף אחד לא האמין שזה יעבור, וזה עבר.

וזה הוביל וזה יוביל להוזלת מחירים.

היבוא המקביל.

לעבור להצהרה, לקחת את מה שבארצות הברית,

את מה שבמדינות מתפתחות,

ולייבא את זה לארץ. אני אומר לך שתהיה הורדה במחירי, חשמל. חבר הכנסת דודי אמסלם, מה אתה, אגרת גודש. היום החלטתי לא להגיב לך.

אני החלטתי לא להגיב לך היום. אני החלטתי לא להגיב, אני מתמקד,

בחבר הכנסת מרגי,

אנחנו מעריכים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, ואני מאוד מכבד אותו גם כיושב-ראש ועדת הכלכלה לשעבר. הייתי גם חבר שם, וגם ראיתי איך הוא ניהל את זה. אני גם מכיר אותו כשר. אנחנו מכירים הרבה שנים. אני אומר לך שהמהלכים שעשינו יביאו בסופו של דבר להורדת המחירים במדינת ישראל, ואנחנו נביא להורדת מחיר. דיברתם על כל הנושא של הבריאות.

רק השבוע, רק השבוע אישרנו 2.8 מיליארד שקל,

למערכת הבריאות. הוספנו לבסיס התקציב 2 מיליארד שקל למערכת הבריאות. אנחנו לא מפקירים את מערכת הבריאות. כל ילד יקבל בדיקת אנטיגן בבית, חינם, על חשבון המדינה. העברנו לכל משפחה חמש בדיקות עבור כל ילד, חינם. אנחנו עושים את כל המהלכים כממשלה, ואני אומר לך, בסופו של דבר אני נמצא במשרד האוצר. חינם? תודה רבה, תודה רבה, אדוני השר. כל יום שלישי ב-07:30 אנחנו פותחים את

חילקתם חיסונים חינם? אנחנו בודקים את כל המוצרים,

יצאו לשיווק בשנת, אתן לך נתון מדויק כדי שלא אבלבל אותך, אני מקווה שהבאתי את הנתון הזה איתי על מחירי הדיור,

יצאו לשיווק השנה יותר מ-100,000, כאשר ב-2020 וב-2019 לא הגענו ל-60,000. תראה את ההבדל. ברגע שאין כל כך הרבה היצע, המחיר יעלה. אנחנו מגדילים את ההיצע, אנחנו נביא להורדת המחירים בנושא של הדיור. אלה דברים שעל סדר-יומנו, כל יום אנחנו דנים. השבוע, מחר, ואני מקווה שהיום, נאשר את הנושא של הבידוד לעצמאים. אני חושב שהנושא הזה חשוב מאוד לנו, כולנו, לתת

אני מקווה שגם האופוזיציה תצביע עם החוק הזה, ימי בידוד לעצמאים. אנחנו עושים את זה רטרו, מיולי, ואנחנו העלינו את היום. העברנו בקריאה ראשונה 430 שקלים ליום. אנחנו נותנים ארבעה ימים, והעלינו את זה ל-570 שקלים, זה עלות של 400 מיליון שקל לקופת המדינה, אבל אנחנו מחויבים לעצמאים. מחר אנחנו יושבים על עוד חבילה לעצמאים בישיבת הנהלה. אנחנו נפרסם את זה, אנחנו נגיד בדיוק מה אנחנו עושים. הוצאנו מתווה לתרבות, בסביבות 148 מיליון שקל לפצות בנושא של התרבות. בנושא של התיירות, יש מתווה לתיירות, יש מתווה לתעופה. אנחנו מטפלים בכל הנושאים שנלווים, ואמרנו משפט מאוד חשוב: לא נפקיר אף אחד במדינת ישראל. גם את העצמאים לא נפקיר. לא נפקיר אף אחד. אני מבטיח לך, חבר הכנסת מרגי, כל אזרח במדינת ישראל ירגיש את הורדת המחירים, ואנחנו נעשה את זה כממשלה. אני מאוד מודה לך על ההצעה שלך ועל הנאום שלך,

תודה רבה לשר חמד עמאר, ואנחנו נתחיל דיון סיעתי משולב על שתי ההצעות. תעלה ותבוא, בשם סיעת הליכוד, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום 30 במרץ 2021 התפרסמה באתר וואלה ידיעה בדבר דוח שהוכן והושלם וטרם פורסם על ידי משרד הבריאות. הדוח בחן וקבע את מעורבותם של צוותי הרפואה בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן בהפעלת לחץ על הורי התינוקות למוסרם לאימוץ למרות אי-ידיעת עברית והבנת המשמעות שבהעברת התינוקות לידי הורים מאמצים. מהפרסום עלה כי הוועדה, בראשות המשנה לשעבר פרופ' איתמר גרוטו, גיבשה דוח, שטרם פורסם למרות שעברה יותר משנה מאז הושלם, וכיום מועבר הדוח לצוות מחקר חדש בראשותה של פרופ' שוורץ, חוקרת היסטוריה רפואית. לצערי, גב' שוורץ גיבשה בעבר, בשנת 2012, את מסקנותיה, וכבר אז דחתה את הטענות בדבר ההתייחסות הגזענית לעולים. לדעתי, אם השר חושב שצריך בחינה מחדש, צריך למסור זאת לצוות שאין לו דעות קדומות בעניין. חברת הכנסת לשעבר נורית קורן נשאה את הדגל הזה כל תקופת כהונתה בכנסת העשרים. היא פעלה יחד עם בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, להסיר את החיסיון של 70 שנה על חומרי החקירה של ועדת החקירה הממלכתית כהן-קדמי, הקימה את הוועדה הפרלמנטרית המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן, וחוקקה חוקים לחקר האמת בפרשה. לצערנו, הוועדה לא הוקמה מחדש. כבר אז, ביוני 2017, נחשפו חלק מהמסמכים שבהם צוותים רפואיים,

אימתו את התנהלותם הגזענית. המסמכים האלה נמצאים בארכיון המדינה. המסמכים הם אי-רישום שמות המשפחה או שיבוש השמות של הילדים שהגיעו לבתי החולים, אשפוז הילדים ללא ידיעת ההורים ואשפוז בבתי חולים מרוחקים ממקום מגוריהם, מעורבות אקטיבית של צוותי הרפואה והפעלת לחץ מסיבי על הורי התינוקות למוסרם לאימוץ מתוך מניעים אפלים של גזענות ואפליה, ביצוע טיפולים שאינם נחוצים לילדים הללו, טיפולים שגרמו לחלק מהם גם למותם וביצוע נתיחות גופות עד שלא נשאר מה לקבור, היה מי שקרא לשאריות האלה "פסולת ביולוגית" שימוש בילדים למחקרים רפואיים מבלי לקבל את הסכמת ההורים. זו גזענות לשמה. הדברים החמורים האלה, צריך לפרסם אותם במהירות ולהפסיק את סבלן של המשפחות, שעד היום מחכות לתשובות, משפט אחרון. ולאפשר לאימהות שהגיעו ללידה בבתי החולים לבדוק מה קרה עם יקיריהן. ואני פונה מכאן לשר ניצן הורוביץ, שהיה עד לפני כמה דקות כאן, כיושב-ראש מפלגת מרצ, אשר חרתה על דגלה מאבק לזכויות אדם ושוויון. לעניות דעתי, הגיעה העת לעשות היסטוריה. אחרי סבל וכאב של למעלה מ-70 שנה של המשפחות זכותן לדעת את האמת לאמיתה בפרשה הכאובה, יש לפרסם מיידית את הדוח ולהקים גוף שיסייע למשפחות האלה לרדת לחקר האמת ולדעת מה עלה בגורל יקיריהן.

אני מבקשת בכל לשון של בקשה לפרסם מיידית את הדוח וגם להתנצל בפני אותן משפחות, הגיע הזמן שנגיד די לסבלן של המשפחות. הן סבלו מספיק. ואני מאוד מקווה שזה ייעשה. זה לא עניין של ימין ושמאל. צריך לתת למשפחות האלה לדעת מה קרה ליקיריהן. תודה רבה. תודה רבה. בשם סיעת ש"ס יעלה ויבוא חבר הכנסת אוריאל בוסו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, משהו קורה כאן במדינה. אני שומע אנשים ביום שישי, אני הולך לסופר ביום חמישי, ביום שישי, קניות לשבת, והשיח שם: משהו פה לא ברור, לא אמיתי, הכול עלה, זה פשוט לא ייאמן, הכול עלה, כל המוצרים זינקו, אתה חושב פעמיים מה לקנות, אם לקנות, מה הולך פה? לא היה דבר כזה, מה קרה בחודשים האחרונים פה במדינה? משהו השתנה? זה השיח הישראלי החדש בתקופה האחרונה במדינת ישראל,

באמת, מה קרה פה בחודשים האחרונים, מה השתנה? לפחות לעזור לנו במימון החשמל כי באמת קר לנו, בוכה וזועקת אישה קשישה בכתבה ששודרה אמש, אף אחד לא שומע אותנו, אף אחד לא מקשיב לנו. לאף אחד לא אכפת מכמה מאות זקנים וגלמודים, קשישים שרועדים מקור מקפיא בימים אלה, כן, גם ברגעים אלה. העיתונאי יהודה שלזינגר כתב: יש שר במשרד האוצר, יש שר נוסף במשרד האוצר, יש שרת הכלכלה, יש סגן שרת הכלכלה, יש שרה לשוויון חברתי וגמלאים, כמה עוד ג'ובים צריך למנות כדי שזקנים לא יקפאו מקור? מבלי לדבר על עוד מאות תינוקות בהתיישבות הצעירה שמסתובבים בבית עם מעילים, אדוני היושב-ראש, רועדים מקור, כי אין להם חשמל לחמם את הבית. משהו קרה פה בחודשים האחרונים. משהו השתנה. אני שומע את השר חמד שאמר: אנחנו עוד נוזיל. אדוני השר, אבל עד שאתה תגיע להוזלה החולה ימות. מתי, אדוני שר האוצר, וכבוד שר החוץ, ראש הממשלה החלופי, הייתם בסופר? מתי קניתם שמן פעם אחרונה? בקבוק שמן, שהיה עולה 6.5 שקל, היום עולה 9, 10, 11 שקל. זו כבר לא מחאת הקוטג', קוטג' זה לעשירים, זו מחאת השמן. אמרתם שאתם רוצים לתת מס על שתייה מתוקה בשביל הבריאות, אז למה נתתם מס על זירו,

זה כבר לא לבריאות. היום קוקה קולה זה לעשירים.

אתה רוצה לקנות פטל בבית, אתה יודע כמה עולה בקבוק פטל לילדים,

50 שקל בקבוק פטל.

44 שקלים.

זה כבר לא קולה. בקבוק של פטל עולה 50 שקל. לשבת אין מה לתת. משפט אחרון. שישייה של קוקה קולה, 60 שקלים, לא מתבייש. התאגדו פה אנשים והחליטו לשבת על הגה המדינה בלי ידע, בלי ניסיון, בלי תוכנית עבודה, בלי אחריות, בלי משמעת,

בלי תמימות דעים, בלי מנהיג, בלי דעת,

אנחנו מתחייבים לכולם, כשתנועת ש"ס תחזור לממשלה, כמה שיותר מהר, ביום הראשון, ביום הראשון.

ולהחזיר לאנשים את הכבוד שיוכלו לקנות אוכל פשוט במכולת. תודה רבה. תודה רבה. בשם סיעת כחול לבן חבר כנסת אלון טל.

הצעת האי-אמון היום קוראת תיגר נגד התייקרות חסרת תקדים לכאורה,

משיב: האומנם? חבל שחבריי ביהדות התורה וש"ס לא טרחו להיכנס לאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני שהגישו את הצעת האי-אמון. אם היו עושים זאת, ודאי היו רואים שלפני כשבוע, ב-14 בינואר, הלמ"ס פרסם את מדד המחירים לצרכן לשנת 2021. המדד בישראל עלה ב-2.8% בלבד. חברות וחברים, השאלה הראשונה שאנו חייבים לשאול היא האם זה אחוז גבוה. כדי לתת תשובה רצוי להשוות למדינות אחרות,

בעלות משק חזק, שירותי רווחה ומדיניות כלכלית שקולה. אז כך: בבריטניה, בשנת 2021, מדד המחירים עלה ב-5.4%. כלומר כמעט פי שניים מהעלייה בישראל, בקהילה האירופית המחירים עלו גם ב-5% בממוצע, בארצות הברית של אמריקה,

בשנה שחלפה הייתה אינפלציה של 7%, כמעט פי שלושה מאשר אצלנו.

אם בוחנים את הצעת האי-אמון באופן אובייקטיבי ולגופו של עניין, מגלים שהיא מצוצה מן האצבע. פשוט דמגוגיה זולה,

אבל כנציג הקואליציה אני לא רוצה להציג תמונה מעוותת. ישנו תחום אחד שאפשר בהחלט לראות בו עלייה בלתי סבירה במחירים בישראל, שוק הדיור. לפי הלמ"ס, מדד מחיר הדירות עלה ב-10.6% בשנת 2021, גבוה עד מאוד. לכן, אבל עם הלמ"ס לא הולכים למכולת, זה לא דו-שיח.

אתה עמדת כאן על הדוכן רק לפני דקה וחצי,

והמליאה שמעה אותך בדממה. כבד את אותו כלל. בבקשה. אני צריך תוספת, כי אני שלוש דקות על הדקה.

לכן אני מבקש מכם להניח לרגע את ההתנצחויות הפוליטיות בצד ולשאול, אבל באמת לשאול: מדוע, מה הביא לביקוש האדיר שמקפיץ את מחירי הדירות בישראל? פעם נוספת, אפשר לקבל את התשובה באתר הלמ"ס. במהלך שנת 2021 נוספו לאוכלוסיית ישראל 160,000 נפש. שוב פעם, מדינת ישראל היא שיאנית העולם המערבי בפריון, בממוצע האוכלוסייה גדלה בשיעור של 2% לשנה. חברות וחברים, זה לא קורה מעצמו, וזה בטח לא קשור לממשלה הנוכחית אלא לממשלות ישראל לדורותיהן, שעודדו וסבסדו ילודה. המדיניות הזאת מביאה לאותו ביקוש מטורף שמתניע את העלייה במחירי הדיור. אנו בקואליציה עושים מאמצים הירואיים לספק 60,000 יחידות דיור לשנה. אולי השנה דווקא נצליח, אבל התוספת הזאת לא אמורה להוריד מחירים, מקסימום היא תאפשר לשוק הדיור לעמוד במקום. על פי דוח כושר נשיאה לאומי,

בשנת 2050 נצטרך לבנות 100,000 יחידות דיור בשנה. המחיר האקולוגי כבר היום בלתי נסבל, מה יהיה בעוד 30 שנה? לסיכום, אין לנו בישראל גל התייקרויות חסר תקדים. האמת שהיא שיש לנו עלייה דמוגרפית חסרת תקדים, והיא באה לידי ביטוי במחירי הדיור. אל לנו לשקר לציבור ולומר שאפשר להמשיך לגדול באופן אין-סופי ובו זמנית לפתור את בעיית הפקקים, העומס בבתי ספר, הכיתות הצפופות, והעלייה במחירי הדיור. החדשות הטובות הן שזאת לא גזרת גורל. אנו חייבים לשנות כיוון, אפשר למתן את הביקוש, זה לגמרי בידינו.

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת אורי מקלב, בשם סיעת יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה. והשבת. יהדות התורה והשבת. את זה חשוב לציין. אמת. יותר משישראל שמר על השבת, השבת שמרה על ישראל. זאת הסיבה המרכזית שאנחנו ביקשנו באמת בשם של המפלגה לשים את השבת, לצקת תוכן. גם אגודת ישראל היא תוכן, זאת מילה עם תוכן. אז אתה רואה, אני השמטתי בשגגה. ויעשו כולם אגודה אחת. ישראל השמיט בשגגה את השבת, וטוב שתיקנת אותי. וזה מצטרף לדגל התורה כמובן, שהשבת והתורה חד הוא. אדוני היושב-ראש, גם תרשה לברך אותך, אני לא זוכר, בכל אופן, בוודאי שלא בירכתי אותך על כך שאתה מונית כסגן יושב-ראש הכנסת, מנהל ישיבות הכנסת. אין לי ספק שתעשה את זה בטוב טעם ובצורה מאוזנת לכולם. ואתה באמת תגדיל ותעלה את הנושא של יושב-ראש הכנסת שמנהל את ישיבות הכנסת באופן אובייקטיבי ובאופן רגוע. ואני מאחל לך באמת שקט בניהולי הוועדה. אל תוריד לי, זה דברי שבח, זה לא על החשבון.

אדוני היושב-ראש, רק בסוף השבוע שעבר ביקשתי גם להעלות הצעה לסדר-היום של ועדת החקירה בנושא יוקר המחיה. היום סיעת ש"ס ויהדות התורה מעלות שוב פעם את הנושא של גל ההתייקרות חסר התקדים שיש במשק. אני רוצה להגיד לך שהשוני שיש בין סוף השבוע לשבוע זה הוא קיצור הזמן שמשרד האוצר עונה את התשובות. לאורך הימים, וככל שזה עולה, נראה שקשה להם למתמודד מולנו עם הטענה הזאת, הכחשת העלייה של המחירים. עד עכשיו הכחישו: אין עליית מחירים,

אנחנו עושים רפורמות בחקלאות, רפורמות במחירים, ואנחנו מורידים מחירים. אבל מה לעשות? תראה מאי עמא דבר, תראה את הציבור יוצא וחוזר מהקניות שלו, עליית המחירים באה לידי ביטוי ב-50%. אני אגיד לך משהו, נמצאים כאן לא הרבה חברי כנסת, בשבת בבית הכנסת אחד מציבור המתפללים, ציבור של 100 איש, יש איזה קידוש, רוצה לעשות איזה קידוש. נולדה בת, אז עושים קידוש. עד עכשיו הייתה אפשרות להזמין את הכול מבית הכנסת פשוט במחיר עלות. אתה שומע, חבר הכנסת בוסו? עד עכשיו לקחו מהם 500 שקל על קידוש למה שהיה צריך לעשות. 700 שקל מחירי עלות, עלה בעוד 200 שקל. זאת אומרת שזה עלה ב-40% בלי שום רווח,

ועוד פסטות שעלו, זה מה שהביא את זה ל-40% בשלב הזה. וכפי שאמרת, וכפי שאנחנו יודעים, עליית המחירים חסרת תקדים. ואנחנו מתכחשים, ואנחנו מנוכרים לעליית המחירים, ואנחנו אומרים שלא עלו כאן מחירים, ולא עלו מיסים, ולא הטילו היטלים ולכן הכול בסדר. אבל אני רוצה באמת לעמוד על כך שבנושא הזה בסוף הציבור מרגיש. אי-אפשר לרמות את כולם לאורך כל הזמן. ואתם חייבים באמת לדעת את זה ולהטמיע. ואתם לא יכולים להכיל את זה. אנחנו לא יכולים להכיל עליית מחירים. אולי קורונה אפשר להכיל, אבל אי-אפשר להכיל עליית מחירים שאנשים צריכים להתמודד איתה באופן קשה, זה פוגע בכיס, מקשה עליהם את ההתנהלות. רוב האנשים, ודאי וודאי אלה שנלחמים על הישרדות, יודעים מה המשמעות של עליית מחירים ומה המשמעות של הקושי שיש להם היום. והכי קשה בזה שהממשלה מתעלמת מהעניין הזה. אבל אני בכל אופן רוצה גם להתייחס לנושא של ההאזנות והסערה סביב ההאזנות של המשטרה, בין אם היה בצו שופט או לא בצו שופט. אין ספק שהאובססיה כלפי נציגי ציבור ונבחרי ציבור היא אובססיה קיימת, והעובדה הזו לבד, גם אם ביקשו, מבקשים הרבה לנבחרי ציבור ולנציגי ציבור, ואנחנו יודעים מהסטטיסטיקה לכמה מתוך הנציגים בסוף הוגש כתב אישום וכמה יצאו זכאים. אבל אני שואל גם את המשטרה ושואל את עצמנו: למה אנחנו צריכים להתעסק עם האזנות סתר, אם כן היו או לא היו, כשבגלוי לעיני כל ישראל השר מתן כהנא מודיע לעיני כל ישראל שהוא עושה, שהוא רוצה לראות שקיפות במינויים, ופעם אחר פעם ממנה מקורבים אליו לתפקידים אצלו? רק לאחרונה הוא מינה את יועץ השר שלו, שהוא היום, לענייני גיור, אחד שניהל עד עכשיו את עמותת גיור כהלכה, שהיא אמורה לקבל וליהנות מבחינה כלכלית בגלל הרפורמה בגיור. חבר הכנסת מקלב, אתה דורש בטעם, אבל אנחנו כבר ב-30 שניות מעבר.

משפט סיום, בבקשה. חבל שבאמת פתחתי בדברי ברכה אם זה עלה לי ביוקר. לא, לא, לא, ההפך.

קודם כול אני מודה על הברכות, שלא הודיתי לפני כן. הברכות, איפסתי את השעון מייד אחרי זה, אז שלא יכבד לבבך. אני רק רוצה להוסיף. ליווינו את הנושא של הרפורמה בכשרות, ואמרנו לעיני כל ישראל: אנחנו יודעים בידיעה, ואני מוכן שייחשף,

צריך רק לקחת מסמכים מאנשים שעמדו מאחורי החוק הזה, מאנשים, יועצים שהיו, ארגון של צהר, ארגון הכשרות של צהר. הם אלה שאמורים אחרי זה ליהנות מהחוק הזה, הם אמורים לתת גופי כשרות מבחינה כלכלית. משפט אחרון, בבקשה. איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע שראש מערך הגיור שייך לצהר? איפה נשמע שהעוזרים, איפה נשמע שהממונה, תודה רבה. בשדרות המועצה הדתית הוא אחד ששימש כגזבר של המפלגה? תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אני לא רוצה לחפש את השחיתות, לא צריך לחפש הנאות, זה גלוי לעיני כל ישראל. תודה רבה. ובשם סיעת ישראל ביתנו יעלה ויבוא חבר הכנסת יוסי שיין. קודם כול, ברכות, ידידי חבר הכנסת האוזר. תודה רבה. אני שמח לראות אותך כאן. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, היום הלכה לעולמה השופטת מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון בישראל. אני חושב שכל מי שהכיר את פועלה, את צניעותה, את ההתנהלות של צדק צדק תרדוף, מרכין ראש היום. השופטת נאור, חברים בירכתי האולם, אני מבקש לשמור על השקט, יש כאן דברים חשובים של חבר הכנסת שיין. השופטת נאור, ובעלה היקר ידידי אריה נאור, שהיה כזכור לכם מזכיר הממשלה, ממשלתו של בגין, באמת אנשים יקרים. אנחנו נמצאים בעידן שהשפה כאן בבית הזה לפעמים עוברת כל גבול. היום לאחר מותה של השופטת נאור שמענו את יושב-ראש אחת הסיעות בבית הזה, חבר הכנסת סמוטריץ', אומר שהוא לא מוצא ביום הזה לומר דברים ממלכתיים אלא רק לגנות אותה על מה שעשתה. הוא לא גינה אותה. הוא לא גינה אותה. אני מבקש ממך לא להפריע לי, תן לי לסיים.

אתם יודעים, הרי מדי פעם עולה כאן חבר כנסת מאגודת ישראל, מש"ס, חבריי לבית הנבחרים הזה, ומלמדים אותנו דבר תורה. מי מכם יודע שפרשת אחרי מות היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא, שנאמרה על שני בני אהרון? אחריה באה פרשת קדושים, ואחריה פרשת אמור. למדו מזה חכמים כי אחרי מות קדושים אמור. ולכן אנחנו בבית הזה היום שולחים תנחומים למשפחת נאור, לאריה היקר ולכל משפחתו, ואומרים לכל חברינו: הגזמתם, חציתם גבולות של שפה. בכל תחום שאנחנו עוסקים כאן אתם בעצם התרתם את הרסן של השפה, מול ממשלת ישראל ומול הציבור הישראלי, והוא לא שוכח זאת. יש גבולות לשפה וגבולות להתנהגות. חלק מכל הדבר הזה גם קשור כמובן לכל הדיון שאנחנו נמצאים בו כאן היום, עוד דיון באי-אמון בממשלה. אז קודם כול, צריך לזכור את פועלה המבורך של הממשלה בכל התחומים. רק השבוע היא קיבלה החלטה לגבי פיצוי למשפחות הקורבנות בהר מירון, קיבלה החלטה אמיצה בכל נושא הצוללות, קיבלה החלטה בכל נושא היחסים ושדרוג היחסים של שיתופי פעולה מחקריים עם האמירויות. אנחנו קיבלנו החלטות לגבי תיירות, תעופה, עצמאים, צעדים להקלה שבתזרים. אנחנו נפשט תהליכים ביורוקרטיים לביטול ההיטל על עובדים זרים. חייבים לזכור שכל אותם דיבורים על אי-אמון הם בהחלט דיבורים שהם חלק מהפרלמנט, משפט אחרון,

ושבוע-שבוע יוגש כאן אי-אמון. אבל יש לזכור כל יום את פועלה היוצא דופן של הממשלה הזאת, שעושה למען מדינת ישראל בכל התחומים.

סליחה, אדוני, משפט אחד נוסף. בבקשה, אחרון. גם בתקופה זו של הקורונה היא לא קופצת ולא מתייפייפת וגם לא נכנסת לפניקה, אלא בהחלט דואגת שהמשברים האלה יחלפו בצורה הכי ראויה, תוך כדי אחריות תקציבית וניהולית בתוך המערכת. תודה רבה. לכן, שמרו על השפה גם בזמני משבר. תודה רבה. בשם סיעת הציונות הדתית יעלה ויבוא חבר הכנסת איתמר בן גביר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי את דבריו של פרופ' שיין, שעמד כאן ודיבר על מה שאמר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו, יש גבול לחוצפה. כתוב אצלנו "מדבר שקר תרחק".

כי אתה יודע שאני אומר אמת, ואתה יודע שאני הולך להוכיח שאתה משקר, כי אתה שיקרת. בצלאל סמוטריץ' לא גינה את מרים נאור, בצלאל סמוטריץ' לא ביזה את מרים נאור, בצלאל סמוטריץ' נשאל על ידי מראיינים בגלי ישראל, ברדיו גלי ישראל, ואמר: אני באמת בדילמה. מצד אחד, צריך לזכור ולכבד, ומצד שני, אני לא יכול לשכוח כל מיני פסקי דין של גב' נאור. אז אתם, כהרגלכם בקודש, זו המדיניות, זו התופעה, כך אתם עובדים, כך אתם פועלים. עולים כאן אל הדוכן: גינה, ביזה, דיבר נגד, אמר. תפסיקו לשקר. תפסיקו לשקר. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, כנראה זו איזושהי שיטה, שיטה מערכתית, לשקר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והינה פרופ' שיין מדבר כאן ומשקר לגבי בצלאל סמוטריץ', וממהר אחר כך לשקר לגבי המדיניות של הממשלה הרופסת הזאת, ממשלת הכניעה הזאת. יש לנו ביקורת מאוד מאוד קשה נגד הממשלה הזאת,

בתחומים המדיניים, במכירת הדרום, במכירת הצפון, אבל לדבר על המצב הכלכלי של מדינת ישראל, לדבר על הפעולה החברתית של ממשלת ישראל,

אתם עושים צחוק מאיתנו? אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים שבמצע של ימינה, במצע של ימינה, "אנו מאמינים שאחריותה של המדינה וקהילותיה לדאוג גם למי שאינו מסוגל לדאוג לעצמו",

משרדי הממשלה יעזרו לאוכלוסיות השונות, נפעל כלפי אוכלוסיות המצוקה. גם בכך אתם משקרים. גם כאן אתם לא אומרים את האמת. תראו מה עשיתם בזמן כל כך קצר, החרבתם, פגעתם בשכבות החלשות. אנשים היום, ודיבר על זה חבר הכנסת מקלב, לעשות קידוש כבר עולה הון תועפות, מוצרי חלב,

משקאות ממותקים, כלי פלסטיק, עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. על מי אתם עובדים, כלפי מי אתם מדברים שהמצב משופר מאין כמוהו? אז אני מציע לך, פרופ' שָׁיין, ומציע לכל חברי הקואליציה, שֵיין. שֵיין, סליחה. אני מציע לכל חברי הקואליציה הזאת, במשפט אחרון. אדוני היושב-ראש, ראיתי שנתת כאן לאנשים קצת יותר. אני לא אקח יותר

אני מציע לכם:

תפסיקו להיות מנותקים, תפסיקו להיות אטומים, תתחברו לעם ישראל ותפסיקו לפגוע בשכבות החלשות.

מטעם הרשימה המשותפת, חד"ש-תע"ל-בל"ד, תעלה ותבוא חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כ-74 שנה אחרי נחשף השבוע כי היה טבח בטנטורה. בחוף טנטורה, כיום חוף דור, קבורים פלסטינים בקבר אחים. את העדויות על הטבח, על הרצח בדם קר, ניסו להשתיק במשך עשרות שנים, תחילה בהשכחה ואחר כך בהכחשה, כשתבעו את טדי כץ. השבוע נחשף כי מי שלקחו חלק בטבח מסרו עדויות על כך, עדויות מעטות פרטים, אך מסגירות את האמת. זה לקח שנים ועוד ייקח שנים לחשוף את כל עוולות וזוועות הגירוש והנישול והרצח בנכבה. ההכחשה וההשכחה לא יעזרו. הודות לטכנולוגיה, למצלמות ולרשתות החברתיות ישנם דברים שלא צריך להמתין שנים כדי לחשוף אותם. בסוף השבוע האחרון קלטה עין המצלמה תקיפה מזעזעת של מתנחלים פורעי ופושעי חוק, כשהם תוקפים באלות פעילי שמאל ושורפים רכב שלהם. בעוד שכולם מכחישים שישנה תופעה כזו, מה פתאום להכליל, אמרו. אמרתי מתנחלים ולא המתנחלים בה"א הידיעה, ניסה השר לבט"פ להתגונן,

זה לא עשבים שוטים, זה לא חבורה קיצונית וסהרורית.

כמו לפני 74 שנים, גם היום נעשית בשם ההשתלטות על האדמה, למען הנישול והטיהור האתני ובשם הציונות. האלימות ביום שישי האחרון, שזעזעה את כולם, וגם העדויות על הטבח, קשורות אחת בשנייה. הכחשת הראשונה מובילה להכחשת השנייה. לא בכדי הצטערו גזענים בישראל של 2022 שהעבודה לא הושלמה ב-48' ומאיימים לבצע נכבה שנייה. לכן הם שולחים את כנופיות הטרור שלהם להלך אימים על פלסטינים ועל פעילים שמזדהים איתם. אז בבקשה, מי שמציעים פתרון לאכוף את החוק נגד הפורעים, אל תשלו את עצמכם. הרי מה שמכונה עמידה מנגד של החיילים הוא לא עמידה מנגד, הוא הושטת יד ואור ירוק להמשך התקיפה. אכיפת החוק הבין-לאומי הינה פירוק כל ההתנחלויות בשטחים הפלסטיניים הכבושים. אכיפת החוק היא מניעת הטיהור האתני ומניעת הגירוש, ולא בניית עוד יחידות למתנחלים. אפרופו ממשלת שינוי תתחילו לשנות את הדבר הבסיסי הזה, תפרמו את קשר השתיקה שמתמשך מעל 70 שנה. תודה רבה. בשם סיעת מרצ תעלה ותבוא חברת הכנסת גבי

עד שחברת הכנסת לסקי תעלה,

אני אספר לך שאנחנו מציינים היום,

גם שמונה שנים לפטירתה של חברת הכנסת שולה אלוני. בדקתי. אמרתי בכל פעם שאני עולה לבמה, מה קרה היום, אם שווה לציין. אז חשבתי שהדבר יעניין אותך. בבקשה, שלוש דקות. תודה, כבוד היושב-ראש. כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש הזכיר לנו שהיום זה שמונה שנים לפטירתה של חברת הכנסת שולמית אלוני, ראשת מרצ, מקימת רצ, שבגללה בעצם אני כאן היום. היה לי את הכבוד לדבר גם לזכרה בבית הקברות, כשהיא נפטרה, והיא כל הזמן נמצאת איתי, איתנו. אני רואה פה את ירדנה, ואני בוודאי בטוחה שהיא גם השפיעה עליה ועל דרכיה הטובות. אי-אמון, באתי לדבר היום על אי-אמון. בהמשך לדבריה של חברתי עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת, חשבתי גם לדבר על מה שנודע לנו עכשיו בעניין טנטורה. יש גם את כל הנושא של NSO, יש גם את אלימות המתנחלים, שאנחנו ראינו שוב פעם ושוב פעם בסוף השבוע, ואנחנו שוב רואים שרשויות אכיפת החוק מלטפות את הטרוריסטים ביד רכה ועדינה במקום לעצור אותם ובמקום לעצור את האלימות. אבל הידיעה של היום, כבוד היושב-ראש, על מותה בטרם עת של כבוד הנשיאה מרים נאור בעצם הובילה אותי לדבר עליה ועל מפעלה. קיבלתי בצער את הידיעה על מותה, ומפה אני מבקשת, חברת הכנסת לסקי,

את הממשלה. אני מביעה מפה את תנחומיי לפרופ' נאור, ולשני בניה, מיכאל ונפתלי, שאין אני מכירה אותם, אבל אני יכולה להגיד שהם זכו באימא שהיא אישיות. אני רוצה לומר כמה דברים על דבריה של השופטת נאור, שהייתה שופטת של אמת צרופה, של ממלכתיות. אותה ממלכתיות שכל כך חסרה בבית הזה. היא ישבה בהרכב של הערעור של הנשיא קצב, שהורשע באונס. וככה היא אמרה: "כולם שווים בפני המשפט ובפני השופט, גדול כקטן, עשיר כעני, מכובד כפשוט. עת עומדים בפני השופט ערומים הם כביום היוולדם. כולם שווים בין שווים". ואני גם רוצה להזכיר את דבריה בבג"ץ 2605/05, המרכז האקדמי למשפט ועסקים נגד שר האוצר, שדיבר על הפרטת בתי הסוהר.

הממשלה הקודמת-קודמת רצתה להפריט את בתי הסוהר לגופים

בלי שלוקחים בחשבון את הצרכים של האסירים והעצורים. וככה היא אמרה בעניין הזה: "העברה של סמכות 'ניהול כליאה' מן המדינה לגורם פרטי מוטה רווח היא הוראה מתחום של המשפט הפלילי" והדבר הזה עולה עד כדי פגיעה חוקתית בחירויות אישיות. כלומר, היא ראתה בפגיעה הזאת פגיעה חוקתית.

באופן הזה, שמרה במקרה הזה על זכויות העצורים והאסירים, ואנחנו צריכים לזכור את הדבר החשוב הזה. לא תמיד הסכמתי עם כבוד השופטת נאור. הופעתי בפניה פעמים רבות, ייצגתי בתיק נגד חוק החרם, שם דעותינו היו חלוקות. במדינת ישראל היום מותר לקרוא לחרם על הקוטג', אבל אסור לקרוא לחרם על מוצרים מהתנחלויות או על הופעות בהתנחלויות. זה מחלוקת אמיתית, לא רק עניין של מה בכך. משפט אחרון. בעניינים האלה לא הסכמתי איתה. אבל צריכים לזכור אותה כשופטת של אמת ושל ממלכתיות. מילה אחרונה, כבוד היושב-ראש. אם אנחנו מזכירים את השופטת נאור, חייבים להזכיר גם את הוועדה הממלכתית שהיא ישבה בראשה בעניין החקירה של אסון מירון. חברת הכנסת לסקי, את צודקת, אבל את כבר חורגת בחצי דקה,

אז עוד משפט. ישבתי שם בוועדה. הלכתי לראות. היא עשתה עבודה מאוד טובה. ומגיעה, אחרי ההספדים, גם מילת ברכה לממשלת ישראל על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בעניין הצוללות וכלי השיט. אנחנו מנקים את כל הלכלוך שהשאירה הממשלה האחרונה אחריה. תודה רבה. תודה רבה.

אנחנו סיימנו את רשימת הדוברים, ובעצם אני מזמין את השר אלקין לסכם את הדיון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוצגו פה שתי הצעות אי-אמון. הצעת אי-אמון אחת עסקה בעניין הקורונה ומשבר הקורונה, והצעת האי-אמון השנייה עסקה בסוגיה של גל ההתייקרויות במשק ובטענה שבתקופה של הממשלה הזאת המחירים עלו דרמטית. כעיקרון שני השרים שדיברו כאן לפניי כבר נתנו מענה מקצועי, שר הבריאות בתחום משבר הקורונה, שציין בצדק שבסופו של דבר, בסך הכול, אם משווים במבחן התוצאות, גם בגל הקודם וגם בגל הזה הממשלה הזאת מנהלת נכון את המשבר, ולא משלמת מחירים כלכליים בלתי סבירים באמצעות סגרים מתי שלא צריך. מצד שני, היא מצליחה לשמור על מערכת הבריאות ומצליחה גם להשקיע מה שצריך בתוך מערכת הבריאות. ולכן הטענות שעלו כאן, והקשבתי לחבר הכנסת קיש, שהציג את הצעת האי-אמון הראשונה, נדמה לי שהוא לא פה.

בסופו של דבר? זה בכלל נוהג בבית הזה להציג טענה וללכת ולא לשמוע את התשובות.

להעיר ליושב-ראש ולדובר שאת הנוהג הפסול הזה התחילה סיעת המחנה הציוני. כשאני הייתי השר המקשר היה עולה הדובר והוא היה מציג עשר דקות. אני הייתי עולה להשיב, הם היו יוצאים. ברגע שהם יצאו, אני סיימתי. זה רק תזכורת לצדק ההיסטורי. פשוט מאוד.

החיים התחילו אחרי המפץ הגדול לפני שמונה חודשים. היה חור שחור לפני כן. רק למען הידיעה, השר אלקין. היה חור שחור. חבר הכנסת אקוניס, אתה חושב שכל מה שנעשה לא נכון בעבר על ידי האופוזיציה, אתה כחבר אופוזיציה ממליץ לאמץ? אני לא אמרתי. אני רק תזכרתי את הנוהג הזה. אפשר אולי להציע הצעה לתיקון התקנון.

זה לא מופרך.

אם מבקשים שהשר יהיה נוכח באולם,

אבל אנחנו, הסיעה, כיוון שהאי-אמון היה סיעתי, יושבים כאן רבים מחברי הסיעה. בכל זאת, מן הדין לכאורה שמי שטען את הטיעון הוא זה שגם יקשיב לתשובה. אני כבר לא מדבר על הדרישה המופרכת שמי שטען את הטיעון יקשיב לעמדה של כל הסיעות בנושא הזה. זה נראה לי גזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. נדמה לי שהוא מכונה המנמק. אז אם הוא נימק, ראוי שהוא יקשיב למשיב. אבל אם כבר לא להקשיב לעמדה של כל הסיעות בעקבות הדיון שהוא פתח וחשב שבדיון הזה שווה להעסיק את הכנסת במשך שעתיים,

סך הכול שעתיים, זמן מליאה הוא זמן יקר, ואפשר להעביר פה חוקים חשובים בשעתיים האלה. אבל לפחות מי שחשב להעסיק את הכנסת בדיון הזה, אם הוא לא טורח להקשיב לעמדה של נציגי הסיעות השונות בדיון הזה, לפחות ראוי שיקשיב לתשובת הממשלה. אגב, השר

מי שבלט מאוד בנוהג הפסול של להציג טיעון ולצאת, הזיכרון שלך והזיכרון של חבר הכנסת אקוניס מצביעים על אשמים שונים בעניין הזה. חבר הכנסת לוין, אני מציע לך סמינר היסטורי עם חבר הכנסת אקוניס,

למי זכות היוצרים, למחנה הציוני או לראש הממשלה. לא, הוא לא שמע אותי.

אמרתי,

אמרתי שהוא נהג לעשות את זה. אז היסטורית, אני הייתי השר המקשר, מעולם לא ישבתם פה לשמוע את התשובות.

גם אתה, דרך אגב, ישבת בחדר.

אני לא זכיתי, חבר הכנסת אמסלם, להציג הצעות אי-אמון, ולכן גם לא יכולתי להיות במצב של לשמוע את התשובות. גם אם היית שומע,

שמעת בחדר ובאת להשיב.

שוב, אתה לא מקשיב לי. היות שלא ישבתי בחלק ההוא של האולם שאתה יושב בו, אז מעולם לא יכולתי להיות בסיטואציה הזו שאני מציג הצעת אי-אמון, עכשיו לא שם,

לשמוע את ההצעה של קיש. אתה מטיף לקיש כשאתה היית בחדר. עכשיו אתה מסכים איתי?

לא הבנתי אותך, חבר הכנסת אמסלם, אבל זה לא מפתיע אותי.

זה לא פעם ראשונה שאני לא מבין אותך. הרי אתה יללת למה קיש לא בא לשמוע, אתה עצמך לא שמעת את קיש. ישבת בחדר, אתה טועה. אני הייתי שר תורן,

רציתי או לא רציתי, ישבתי פה דווקא.

מי שהיה היה ניצן, שר הבריאות.

אתה גם נורבגי, גם לא עושה כלום פה, ועוד מטיף לנו. אני מודה לחבר הכנסת אמסלם על הציון על הפעילות שלי בממשלה ובפרלמנט. ללא ספק, הוא המעריך הכי מעניין מבחינה ציבורית, שדעתו מאוד מאוד חשובה לי, אבל עדיין במקרה הספציפי הזה, נכחתי במליאה גם כשדיבר חבר הכנסת קיש וגם כשסיעת ש"ס הציגה את הצעת האי-אמון שלה. מה לעשות, בתור שר תורן הייתי חייב לעשות את זה. אז חבר הכנסת אמסלם,

אני מניח שרק הפעם, טעית מבחינת העובדות. אל תיקח את זה ללב. אבל אני אחזור בכל זאת לגופן של הטענות. אני באמת אהפוך את הסדר, אני עוד בתקווה שחבר הכנסת קיש בכל זאת יכבד אותנו בנוכחותו בהמשך. אז אני אתייחס קודם, לא שומע, חבר הכנסת לוין. אה, הנה הוא נכנס.

לא, הוא יוצא. הוא עוסק בענייני הקיזוזים. כל רגע יש חולה נוסף וצריך לייצר את הקיזוזים. אגב, כל עוד משמרים את הכלל שנקבע אצל יו"ר הכנסת, שכשיש חולה מאומת מקזזים אותו אוטומטית ולא מתחילים לעשות בוכהלטריה של קיזוז פר חוק, אז אני מניח שזה לא כל כך מסובך, זה מאוד פשוט, וזה כלל שהוא חל על שני הצדדים. כשמתחילים לשחק עם הכללים אז זה באמת הופך לאירוע מורכב יותר. אבל אני מניח שאתה,

סבור שזה לא נכון לשחק עם הכללים אלא ברגע שנקבע כלל כזה, והוא כלל בריאותי פשוט, נכון להפעיל אותו על שני הכיוונים משני הכיוונים, כי אף אחד לא יודע באיזה שבוע, מה יהיה החשבון המדויק בין המאומתים בין שני חלקי הבית הזה. כל עוד זה במסגרת הסיכומים שהיו אצל יו"ר הכנסת, אני סבור כמוך ומקווה שזה אכן מה שיקרה, כי אוי ואבוי לבית הזה אם אפילו דבר כל כך פשוט וסיכום כל כך פשוט של סיכום קיזוזים של חולים מאומתים אנחנו לא נדע לכבד. אבל אני בכל זאת אתייחס קודם להצעת האי-אמון השנייה, כי חבר הכנסת קיש עדיין טרוד,

בעניין הקיזוזים. קשה לקבל את תשומת הלב שלו. קודם כול לגבי ההתייקרות, אני הופתעתי שסיעת ש"ס חזרה על הטיעון הזה. כי נדמה לי, חבר הכנסת מרגי, אני לא בטוח שאתה אז הצגת את האי-אמון הזה בפעם הקודמת, לפני כמה שבועות, אבל סיעת ש"ס כבר הציעה הצעת אי-אמון שהייתה קשורה לגל ההתייקרות במשק. הבטיחו שזה ישתפר, אבל המצב הולך ומחמיר, אז אני כבר אז, אני מופתע שחזרת על התאוריה הזאת. נדמה שאז לא אתה הצגת, אז גם לא לך השבתי, אבל כבר אז ציינתי נתונים מספריים מאוד מאוד פשוטים. הרי הדרך לבדוק את קצב עליית המחירים אני מציע שתיכנס לסופרמרקט, לא, חבר הכנסת ארבל. ההבדל, הרבה יותר יקר. משלמים לך משכורת שונה ממשכורת של מי שעובד בסופרמרקט כדי שאתה תדע למדוד את הדברים ולהסיק מסקנות על סמך נתונים. והנתונים הם מאוד מאוד פשוטים. הדרך למדוד את גל ההתייקרות במשק,

אין מה לעשות, אז הכלכלנים לא מבינים כלום. אני תכף, אני נשענתי על כלכלנים. חבר הכנסת מרגי, אני תכף אביא לך מספרים. ואתה כמוני, בתור ח"כ ותיק ומי שהיה שר ותיק, מכיר שכשבודקים את גל ההתייקרות יש כלי אחד מרכזי לבדיקה: מדד המחירים לצרכן, שהוא מתכלל את כל סוגי ההצעות. הוא יודע לא רק מה התייקר, אלא גם מה הפך לזול יותר. אתה צודק כשאתה, תמונה גלובלית. אני מדבר על היוקר, יוקר המחיה למשפחה. סל הקניות של משפחה גדל, אבל מדד המחירים לצרכן הוא בדיוק הכלי שמדינת ישראל,

לא בימי הקואליציה הזאת, אי-אפשר להאשים אותנו שאנחנו המצאנו את מדד המחירים לצרכן, אי-אפשר להאשים בזה שאנחנו שינינו את שיטת החישוב שלו. זאת שיטה מימים-ימימה, זה מה שמודד את עליית המחירים, זה מה שמתכלל את ההוצאות השונות של משפחות במשק בסעיפים השונים, בודק מה הפך ליותר זול, הרי יש לא רק התייקרויות, יש גם דברים שנהיים זולים יותר, בודק מה המשקולת של כל סוג הוצאה במשפחה ממוצעת ומביא את התוצאה במסגרת של מדד המחירים לצרכן. אני לא מכיר דרך אחרת, רצינית, מבוססת, לבדוק את גל ההתייקרויות. ואני, כבר אז, כשטענתם את זה בפעם הראשונה, לתומי חשבתי שכנראה שאם אתם טוענים את זה, זה נכון. אבל ביקשתי, חבר הכנסת מרגי, אני תכף אחלוק איתך את מה שאז חלקתי עם חבר אחר של סיעתך, וכנראה שהוא לא עדכן אותך לקראת ההצגה של האי-אמון הזה. אביא לך נתונים. לקחתי נתונים של מדד המחירים לצרכן של השנה שמתוכה חצי שנה עוד הייתה הממשלה הקודמת, שאתה היית חבר בה, וחצי שנה שנייה הייתה הממשלה הזאת. והפלא ופלא, אני אגיד לך מה הנתונים: קצב הגידול בחצי השנה שלפני הקמת הממשלה הזאת, של מדד המחירים לצרכן, היה 1.4%. קצב הגידול של המחירים במשק של מדד המחירים לצרכן המצטבר, שישה חודשים מאז שהוקמה הממשלה הזאת, היה 1%, 1%. אבל אתה בכוונה הולך למדד, מה זה? זה הכלי היחידי, מה זה אני בכוונה הולך למדד המחירים לצרכן? כל מדינת ישראל, שנים הולכת למדד המחירים לצרכן. זה כלי מדידה לצרכים אחרים. כשאתה מדבר על כושר הקנייה של כל משפחה במדינת ישראל במעמד הביניים, הוא נפגע ב-500 עד 600 שקלים לכל משפחה. אבל עובדה. חבר הכנסת מרגי, אין דרך אחרת למדוד את זה ממדד המחירים לצרכן, כי הוא לא לוקח מוצר מסוים שאתה יכול לתפוס כותרת עליו ולהגיד שהוא התייקר אלא הוא רואה את כל סל ההוצאות של המשפחה כפי שמחשבת אותו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא זה שבסופו של דבר קובע את ההתייקרות במשק. ולא כל מה שמופיע בכותרת בעיתון הוא בסוף מוצא את הביטוי שלו במדד המחירים לצרכן. מה לעשות, כי בסוף, בסוף יש עובדות. אפשר לדבר מהתרשמות, אבל בסוף יש מדד שהוא מתכלל את הכול, גם מה שהוזל וגם מה שהתייקר.

אני לא שומע, חברת הכנסת לוי אבקסיס. את העליות האחרונות

אם אנחנו לוקחים בחשבון, שרוב ההתייקרויות קרו בחודש האחרון, בין אם זה הפסטה, בין אם זה מוצרי הבסיס, בין אם זה החשמל,

בין אם זה החד-פעמי, האם זה עלויות שבסוף, כשאנחנו מעלים את המחירים,

אבל הוא הלך לממוצעים.

אני הולך למצטבר, כי בסופו של דבר, חבר הכנסת מרגי, אנשים מסתכלים על המציאות. אני לקחתי שנה: חצי שנה לפני הקמת הממשלה הזאת וחצי שנה מאז שהממשלה הזאת הוקמה. אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה. חברת הכנסת לוי אבקסיס, יכול להיות שאת צודקת, יכול להיות שלא. יכול להיות שהעלייה תהיה יותר גבוהה, יכול להיות שלא. הרי רק כשנדע את הנתונים עוד שנה קדימה, של מדד המחירים לצרכן, אנחנו נדע להעריך אם, זה לא שנה. דיברנו על זה בדיון הקודם. אנחנו סיכמנו שאת הרבעון הראשון של 2022, שנדע אותו לדעתי עם תחילת מושב הקיץ, זה היה אותו שיח בינך לביני, אנחנו נבחן את זה בתחילת מאי, ובאי-אמון הראשון במושב הקיץ, בוא נראה.

אני אומר לך, תשמע טוב: תהיה עלייה ברורה במדד. בגלל כל המיסים שהטלתם, עליית המחירים, הפסטה, הלחם, החשמל, הארנונה. אין מה לעשות, אלקין, מה אני יכול לעשות. חבר הכנסת אקוניס, אני מאוד מעריך את הכושר הנבואי שלך.

לא, לא, כלכלה, לא, לא. אבל ברגע שיהיו נתונים, אנחנו נדע להעריך אותם, ויכול להיות,

שתהיה אינפלציה, כי דווקא בתקופת פוסט-קורונה יש אינפלציה בלא מעט מדינות היום ב-OECD.

לכן יכול להיות שזה לא יפסח גם על מדינת ישראל, מכל מיני סיבות.

מה שטוב ויפה, יש לך עכשיו, לך יש נוסחה חדשה: מה שטוב זה הממשלה, מה שרע זה הקורונה הבין-לאומית. הבנו, זה הנוסחה, הבנתי. זה מה שאתה אומר. חבר הכנסת אקוניס, אני מציין עובדות.

ולכן, אני כרגע לא מחלק ציונים ולא מחלק אחריות, רק מציין עובדות. מבחינת העובדות, יש לי בינתיים מה שעיניי רואות. המציאות יכולה להשתנות, מסכים איתך, ויכולה לא להשתנות. שנינו לא יודעים לאן האינפלציה תיקח את זה. זה תמיד עולה, השאלה בכמה. ישנם נתונים שלכאורה מצביעים לכיוון שאתה אומר, כי בסוף מדינת ישראל היא לא אי, אלא היא נמצאת בתוך כלכלה עולמית. ואם יש היום אינפלציה בעולם, למשל, במיוחד במדינות שבהן הובלה ימית היא משמעותית במחיר המוצרים, ומדינת ישראל היא מדינה כזו, ויש עלייה של מאות אחוזים במחיר ההובלה הימית, בזה כמובן הממשלה אשמה, אני רוצה להגיד לך: בוא נסכם, נעשה מחקר, כמה מדינות, הבנו את עניין הקורונה, זה עניין בין-לאומי, ואנחנו באמת כלכלה גלובלית, ברוך השם. בוא נראה כמה מדינות, על ה"ברוך השם" הזה שנינו מסכימים. זה בטוח. גם על כלכלה גלובלית שנינו מסכימים. לא, על ברוך השם על כלכלה גלובלית שנינו מסכימים.

עכשיו לעניין העלאת המיסים. בוא נראה אם יש מדינה בעולם המערבי שהעלתה מיסים כמו שאתם העליתם ברבעון הראשון. אני אומר לך, אין. אני אומר לך שאין,

זה טוב בשביל סיסמה, אבל בנתונים זה כרגע לא מוצא את ביטויו. כפי שאמרתי, אנחנו נראה בעתיד, ואז גם אפשר לנסות לנתח מה מתוך זה הוא מרכיב שקורה בכל העולם בגלל תופעות מהסוג שאמרתי ומה אדוני יטען שהן שגיאות של הממשלה הזאת. כרגע,

וחבר הכנסת מרגי יכול לאהוב את זה ויכול לא לאהוב את זה, אבל הנתונים, מרגי זה לא הסיפור, מי שהולך לקנות בסופר. מעמד הביניים. אבל מי שהלך לקנות בסופר בחצי השנה לפני שהוקמה הממשלה הזאת, התייקר לו יותר ממה שמאז שהוקמה הממשלה הזאת. אלה העובדות, אלה המספרים. אלה המספרים, אין מה לעשות. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. אפשר להגיד: כשאני בקואליציה אז אני לא רואה שזה מתייקר, כשאני באופוזיציה אני פתאום מגלה את האור ואני כן רואה שזה מתייקר,

זה נורא מתייקר לי מאז שהוקמה הממשלה החדשה, ופתאום הפכתי נורא רגיש לנושא, ועד עכשיו לא שמתי לב. אבל המספרים לא משקרים. לא הייתה העלאת מיסים, המספרים, המספרים לא משקרים. 1.4% מול 1%. נו, מה לעשות? אגב, זה פער די גדול. אם תשווה את שני המספרים האלה באחוזים, סל הקניות, זה כמעט ב-50% יותר. מספר אחד מעל המספר השני. מה לעשות?

אומנם אין לך פריימריז, אבל כדאי שתראה את השטח ותשמע את העם. יש פער וניתוק בין מה שאתה אומר לבין בן אדם שהולך היום לסופר והעגלה שלו יותר יקרה. זה עובדתית. אבל שוב, הדרך למדוד, חבר הכנסת אופיר כץ, עוד פעם, הדרך למדוד בכמה היא בסוף לאסוף את הנתונים על כלל המשק ולראות את התמונה הכללית. אין דרך אחרת, עוד לא המציאו. אבל אתה לא יכול לבדוק את זה לפני החזרות התקציב. ניסו, לא המציאו. זו הדרך. ככה מדינת ישראל נהגה וככה הממשלות לדורותיהן נהגו כשרצו לבדוק. אלקין, אלקין, אז מה אנחנו אומרים לאותם אזרחים?

אתה רוצה להגיד שמדד מחירים לצרכן מחושב לא נכון?

אני מנסה להבין מה אתה טוען. חבר הכנסת כץ, מדד המחירים לצרכן הוא כלי לא אפקטיבי? בוא תסביר לי. אם הוא כלי לא אפקטיבי, מעניין לדעת, יכול להיות שצריך לחשוב על השינוי שלו, אני אשמח אם תציע נוסחה, ואיפה בדיוק הוא לא אפקטיבי. אבל הכלי הזה נולד לא היום ולא בממשלה הזו, ולכן אני לא מבין למה הוא היה אפקטיבי כשהיית בממשלה. הכלי הזה נועד, בסופו של דבר, למדוד התייקרויות. אין כלי אחר. אם רוצים לבדוק התייקרות בענף מסוים, אפשר.

במחירי דירות יש כלי אחר, אני יודע, אפשר לדבר עליו.

הכלי הזה משפיע גם על מדד המחירים לצרכן,

כי זה חלק מהנוסחה. בסופו של דבר, אם רוצים לראות את התמונה הכוללת במשק, שמתכללת, על איזה חודש מה שאתה אומר, כי זה לא משלב את,

אני אמרתי, אני לקחתי, הממשלה הזאת הוקמה באמצע יוני,

הן עדיין לא משקפות שם. הממשלה הזאת הוקמה באמצע יוני, ולכן לקחתי שישה חודשים שקדמו לזה ושישה חודשים שבאו אחרי זה. עד דצמבר? כן. אתה יכול לעמוד פה בסוף פברואר ולהגיד לי שזה אותו דבר? מה? בסוף פברואר תוכל גם לקבל את זה? נעשה את זה. בסוף פברואר כבר לא תוכל להשוות חצי שנה-חצי שנה, כי הממשלה הזאת תהיה יותר מחצי. אבל מה, אתה לא יכול לעשות השוואה, לפברואר 2021. בוודאי, תוכל לקחת חודשים רלוונטיים. תוכל לקחת, כפי שהציעו כאן,

תוכל לקחת איך שאתה רוצה. אפשר לחתוך את זה בכמה כיוונים. לדעתי, מה שאני אומר עכשיו, ובוודאי ניתן יהיה לעשות את זה. חבר הכנסת כץ, אפילו אמרתי שיכול להיות שבעוד כמה חודשים הטענה הזאת תהיה צודקת. אמרתי גם למה. אמרתי שזה קורה היום בכל העולם. יש התייקרויות של ההובלה, במיוחד הובלה ימית, בגלל משבר הקורונה. כתוצאה מזה,

במיוחד אלה שתלויות בהובלה ימית או בהובלה אווירית,

אי כמונו, זה בא לידי ביטוי בצורה יותר דרמטית, כי כל דבר שאתה מייבא לפה עולה היום הרבה יותר, כי ההובלה שלו התייקרה במאות אחוזים. יש גם העלאות מיסים שאנחנו לא, אז אמרתי, יהיה אפשר לראות, חבר את שני הדברים ואולי תראה את התוצאה.

יהיה אפשר לראות כמה אצלנו. אם אצלנו זה יותר, אז יהיה ניתן לומר שיכול להיות שאצלנו נעשו טעויות שלא נעשו במדינות האלה, ולדון אם הצעדים היו נכונים או לא. בעיניי, זאת הדרך ההגיונית לעשות את זה.

יכול להיות שנבוא ונגיד שעשינו טעויות, והינה התוצאות. עד שזה לא המצב, עד שכרגע אתה לא יכול לטעון שגל ההתייקרות פה הוא יותר ממה, אני אומר את זה לפי מה שאני שומע מהאזרחים,

אבל מה ההבדל, חבר הכנסת כץ, מה ההבדל בין אזרח שהולך לסופר, מצד אחד, לבינך וביני? שנינו אמונים, נשלחנו על ידי אותם אזרחים לקבוע מדיניות. שנינו אמונים על קביעת המדיניות הזאת בעזרת הכלים שמדינת ישראל פיתחה.

אני לא מדבר עכשיו על מדיניות ספציפית, אני מדבר על דרך למדוד אותה. אנחנו, בשונה מהאזרח בסופר, צריכים למדוד את זה בצורה רצינית באמצעות המדד, באמצעות השוואה בין-לאומית, באמצעות בידוד מרכיבים בין-לאומיים מול המרכיבים הישראליים, ואז נוכל לקיים דיון, ואולי תצא צודק עוד כמה חודשים. אני לא נביא. לחבר הכנסת אקוניס ניתן כוח נבואי, אני קטונתי. אני לא טוען שלי ניתן כוח נבואי.

אני לא יודע לנבא כרגע אינפלציה קדימה. התחזיות של בנק ישראל הן לא כאלה שחורות. כפי שאתה מדבר, זה גוף מקצועי שאמון, אומנם לא בגלל כושר נבואי, אלא בגלל המומחיות שלו, הוא זה שאמור לתת את התחזיות של האינפלציה במדינת ישראל, ולפי זה לנהל את המדיניות. אני לא ראיתי שם כאלה נבואות שחורות מהסוג שאתה מדבר עליו, אבל כשנגיע למציאות הזאת נוכל להעריך אותה. אבל המציאות כרגע היא כפי שאני הצגתי, ולכן,

מצד סיעת ש"ס, הייתי לפחות מתאפק להציג את הצעת האי-אמון הזאת בחודשים הקרובים. הייתי ממתין.

כפי שאתה אומר, עוד כמה חודשים זה יהיה ברור, אז יהיה אפשר להציג הצעת אי-אמון ולנמק ולטעון וכו'. אבל לחזור על הדבר הזה בהפרש של כמה שבועות, כשכבר אני הצבעתי על הנתון הזה. ומתברר שהממשלה, שסיעת ש"ס הייתה חברה בכירה בה, הביאה בחצי שנה להתייקרות הרבה יותר גדולה, מה? אוסאמה, מה אתה רוצה ממני? חבר הכנסת סעדי, אני מבין ששעממתי אותך, אבל אתה יודע שהמפתח להפסקה של דבריי מעל הדוכן הזה בפעם הזאת נמצא לא בידי אלא בידי חברת הכנסת סילמן. לכן אם אתה רוצה להפסיק את הזוועה של להקשיב לי, תפנה לחברת הכנסת סילמן,

כן, היא זו ששולטת על נקודת הזמן של ההפסקה. חבר הכנסת סעדי,

אני לא אצליח לשכנע, אבל אני לפחות חייב לשכנע את חברת הכנסת סילמן. עד שלא אשכנע אותה להצביע נגד האי-אמון, אני לא יכול לרדת מפה. אם יו"ר קואליציה לא הצלחתי לשכנע, אז מה אני שווה? לכן אתה תצטרך לסבול אותי מעל הדוכן הזה עד שאני אצליח לשכנע לפחות את יו"ר הקואליציה בזה שצריך להצביע נגד האי-אמון. כשאני אצליח במשימתי זו, הצנועה, אני ארד. כל שאר חברי הכנסת כבר יצביעו כמיטב הבנתם באירוע הזה. יש לי תחושה שההצעה שלכם בעוד כמה חודשים שוב להציג אי-אמון בנושא הזה, יחשבו עליה פעמיים, אתה יודע, אם זה כרוך בכזה דיון. חבר הכנסת האוזר, אני לתומי חשבתי שאחרי שהציגו את זה לפני בערך שלושה שבועות, וכבר עליתי עם הנתונים האלה, שדי מביישים את הצד המציע, כי בסופו של דבר מתברר שהוא אחראי על עיקר גל ההתייקרויות של השנה האחרונה, אני חשבתי שלפחות לכמה חודשים נחסוך מעצמנו את האירוע המביך הזה שמי שטוען הצעת אי-אמון בפועל טוען את זה נגד עצמו. אבל עובדה, טעיתי, כפי שאתה רואה. אדוני רומז שהאופוזיציה זועקת "זאב,

אתה חושב? אני רומז לכך שכנראה שמי שמציג את הצעת האי-אמון, כפי שאמרתי, לא טורח להקשיב לתשובה, ומי שטורח להקשיב לתשובה כנראה לא טורח להעביר לחברי סיעתו כשהם פתאום שוקלים להגיש את הצעת האי-אמון הזאת, בהנחה האופטימית שחברי הסיעה יודעים איזו הצעת אי-אמון מוגשת מטעמם ברגע שהיא מוגשת,

זו הנחה שלא תמיד מוצאת את ביסוסה במציאות במסורת של הבית הזה. ולכן ההנחה המאוד-סבירה וההגיונית שלך, שלאור הנתונים שאני הצגתי, האופוזיציה תחכה כמה חודשים כדי שבכל זאת יהיה בשר לטיעון ולא יהיה מצב מביך שמאשימים את הממשלה המכהנת בחטאים שהם בפועל אחראים על רובם, היית צודק, היית צודק מבחינה הגיונית, אבל ההיגיון הוא לא תמיד כלי לקבלת החלטות בבית הזה, כפי שאדוני מכיר את זה היטב בשנים הרבות שהוא נמצא בזירה הציבורית. לכן אין סיבה להניח שגם הפעם ההיגיון יהיה כלי רלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות בשאלה איזו הצעת אי-אמון להציג. אז עד כאן מה שהיה לי להגיד בנושא של גל ההתייקרויות ובמצב המביך הזה שפעם אחר פעם האופוזיציה,

בלי לבדוק את הנתונים, מביאה לכנסת נושא שבעיקר מביך אותה עצמה ואת החברים הרבים בה שכיהנו בממשלה עד לאחרונה ונושאים באחריות על חצי שנה משנת 2021, שהגיעה לסיומה. אגב, אני מניח שדווקא היה כדאי אם שר האוצר לשעבר חבר הכנסת ישראל כץ לפחות היה מפנה את תשומת הלב של חבריו לכיסאות לאופוזיציה לעובדה הזאת, זה היה מונע מהם את המבוכה. עכשיו, מפה אני רוצה לעבור לאי-אמון הראשון שהוצג כאן על ידי חבר הכנסת קיש, שנדמה לי, אני פשוט באיזשהו ניסיון נואש. חבר הכנסת קיש, הדובר משווע להקשבה. אתה יודע, אתה מפנה לו את גב.

סקירה על מה, חבר הכנסת ארבל? בשונה מהנושאים הרבים שנדונים בבית הזה, ישנם נושאים שבהם כדאי לדמויות הישראליות הרשמיות פחות להתבטא. אז זה בין השאר, בישראל כן. האם אפשר לישון טוב בלילה באוקראינה? בזה אני לא בטוח, חבר הכנסת ארבל, אבל אני מאוד מקווה שבסופו של דבר יהיה ניתן לישון טוב בלילה גם באוקראינה. בסך הכול ישנן קהילות יהודיות גדולות גם באוקראינה וגם ברוסיה. אלה שתי מדינות שיש להן יחסים טובים עם מדינת ישראל, ואנחנו מטפחים את היחסים האלה. ולכן אני בטוח שאתה,

מאחל לשתי המדינות האלה לפתור את המחלוקות ביניהן בדרכי שלום, וכמוני מאחל, גם לטובת השלום העולמי וגם לטובת שלום היהודים הרבים שמתגוררים בשתי המדינות האלה, שחס וחלילה לא תהיה שם פעילות מלחמתית כזאת או אחרת. אני בטוח שבזה בוודאי כל חלקי הבית הזה מסכימים. אז אם רצית התייחסות קצרה על העניין הזה, אני לא חושב שיהיה נכון אם אני אוסיף מעבר לזה. כמובן, אני עוקב אחר מה שקורה שם. אתה יכול לנקוב בהערכה של מספר היהודים שם? אוה,

כי ההערכות הרשמיות אינן תואמות את המציאות. אבל אני בטוח שזה נושא לפיליבסטר אחר. בשביל זה צריך להגיע לאופוזיציה ולרצות לדבר ארבע שעות כדי להסביר את האירוע. אינני בטוח שאני אספיק להיכנס בעובי הקורה ולצאת משם בחזרה בזמן שיש לי כדי לשכנע את חברת הכנסת סילמן להתנגד להצעת האי-אמון. אני ארשום את זה כנושא לשעת לילה מאוחרת.

אם אני אסיים את הדיון עם חבר הכנסת קיש ויישאר לי עוד טיפה זמן, וחברת הכנסת סילמן תצטרך עוד זמן לחשוב אם להפיל את הממשלה או לא, אז אני אולי אתייחס גם לסוגיה הזאת.

ברשותך, בכל זאת אנסה להתייחס להצעת האי-אמון הראשונה שהוצגה כאן, בנושא משבר הקורונה. אני מציע, אגב, פתרון מסוים, אדוני היושב-ראש, השאלה היא אם זה אפשרי תקנונית. האם כשאתה מנסה לפנות למי שהציג את האי-אמון והוא מעדיף את שיחת הטלפון, האם אני יכול להתקשר מהדוכן אליו בטלפון ולנאום את הנאום שלי דרך הטלפון, ואז לזכות בתשומת הלב? האם זה ייחשב עבירה על תקנון הכנסת או לא?

אני הייתי מציע שבכלל חברי הכנסת ישתדלו שלא לקיים שיחות טלפון מתוך המליאה. מי שיש לו שיחת טלפון יכול לקום, לצעוד כמה צעדים החוצה לירכתי האולם, אולי לפרסה, ושם לקיים שיחת טלפון. חבר הכנסת קיש, אנחנו, הדובר ויושב-ראש הישיבה, דנים בשאלה האם זה ראוי לנהל שיחת טלפון באולם.

אני הצעתי משהו יותר יצירתי, אדוני היושב-ראש.

אבל אני בעד לא ללכת לכיוון היצירתי שלך אלא לכיוון השמרני, להתאפק ולא לקיים שיחות טלפון כשנוכחים באולם עצמו. אני לא יודע אם זה חלק מהתקנון.

יתקנו אותי. אם זה כלל בתקנון, אני אשמח להתחיל לאכוף אותו.

אז הצעתי היצירתית היא שאני אתקשר לחבר הכנסת קיש ואשאיר את הטלפון פתוח פה ברמקול, ואז אולי הוא יקשיב לי, אני מבין שהצעתי היצירתית לא מתקבלת. לא.

האם אישרתם הצבעה בוועדת החוקה בזמן הדיונים על אי-אמון? האם הדבר הזה נראה לכם תקין? האם הדבר הזה,

אפשר לייחס לי הרבה תכונות, אבל בוודאי אין לי סמכויות לאשר הצבעות באף ועדה בכנסת,

הרי מה שקורה בכנסת הזאת זה דבר שלא קרה בשום כנסת לפניה, כולל לא כשאתה היית יו"ר קואליציה. מצביעים בוועדת החוקה עכשיו, ולכן כל מליאת הכנסת מחכה עד להצבעה על האי-אמון,

כשהייתי יו"ר קואליציה קרו בכנסת הרבה דברים, תאמין לי, חבר הכנסת אקוניס.

יודע.

אבל חבר הכנסת אקוניס, מה דעתך על שאלת שיחת הטלפון? אולי אפשר לגבש פה רוב או הסכמה מקיר לקיר לאסור קיום שיחת טלפון בתוך המליאה כחלק מכלל בתקנון הכנסת. לדעתי, זה נוהג או נוהל, אבל הוא לא בתקנון.

אבל אולי אפשר להכניס אותו ככלל.

השר שטרן, אני כבר אמרתי שאני לא מתיימר לשכנע להצביע נגד האי-אמון את כל 61 חברי הקואליציה. לי יש מדד הרבה יותר צנוע. ברגע ששכנעתי את חברת כנסת סילמן להתנגד להפלת הממשלה, אני יורד מפה. עד שהיא לא השתכנעה, תסלח לי, אני רואה את משימתי כלא מבוצעת. לכן אני ממוקד. יש לי נייר לקמוס אחד. אני צריך לשכנע חברת כנסת אחת להתנגד להצעת אי-אמון. כל השאר גדול עליי.

בפעם הבאה, שלא תשחית את זמננו, חצי שעה, שעה, נשב בחדר, נעשה משהו. לא חבל עכשיו להשחית את הזמן של כולם? אדוני הדובר, אני מבקש באמת את סליחתך. ברצף הדברים שלך, כן. אני הטעיתי את חברי הבית. ולכן אני חייב לתקן זאת. בוודאי, אני, סעיף 41(ח) לכלל בתקנות הכנסת אומר כך: "חבר הכנסת לא ישוחח במליאת הכנסת בטלפון ויקפיד שמכשיר הטלפון או מכשיר אחר שברשותו לא ירעיש". אמור מעתה, לא לקיים שיחה. אני מתנצל מראש שלא הערתי על כך. אני אקפיד, ואני אקרא גם ליושבי-ראש הישיבה האחרים להקפיד על הכלל הזה. נדמה לי שהוא לכבודה של הכנסת ולכבודה של מליאה זו. כנראה שבסוף, אדוני היושב-ראש, לאור ההערה שלך ולאור התסכול והניסיון הנואש שלי לענות למציג האי-אמון, אני אבחר אופציה, תוך כדי דבריי, אולי להתחיל לכתוב לו מסרונים מעל דוכן הכנסת. אולי אז אני אדע לתקשר מולו. על מסרונים אין איסור.

לפי מה שקראת.

התקנון נותן תשובה חזקה שאם אסור במליאה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאסור מעל הדוכן לשוחח בטלפון. ייתכן שאם השארתי פלאפון פתוח ואני מדבר למיקרופון, זה עדיין יכול להיחשב בגדר המותר. האם זה גנב ברשות התורה, כן או לא? זאת שאלה מעניינת. זו פשוט אולי דרך יותר יעילה לדבר עם מציג האי-אמון.

אני אשאל את חבר הכנסת קיש כשיסיים את שיחת הטלפון. לאחר שהדרך הזאת נחסמה בפניי, חברת הכנסת סילמן, אני עדיין לא הצלחתי לשכנע אותך,

זו משימה קשה היום, אני בכל זאת אנסה לדבר לליבו של חבר הכנסת קיש. נראה לי שהוא סיים את שיחת הטלפון, אולי יש לי סיכוי.

הכנסת קיש, האם אני יכול להטריד את מנוחתך בניסיון לענות על הצעת האי-אמון שהצגת? אחד משניים, או שאדוני לא שומר על זכות הדיבור שלי כדי שישמעו אותי בחלקים שונים של האולם, אתה צודק. חברים, יש תחושה כאן שאין הקשבה מלאה לדבריו של הדובר, ואני אבקש, חברים: מי שיש לו עניין לשוחח, שיעשה זאת בבקשה מחוץ לאולם, ומי שמכבד והתכבד להגיע לאולם יאפשר לשמוע את דבריו של הדובר ללא הפרעה, ללא רחשים ומלמולים. תודה רבה. חבר הכנסת קיש, האם אני יכול סוף-סוף לענות על חלק מהדברים שהיו כאן מעל הדוכן?

לחכות עוד? חבר הכנסת קיש לא התפנה עדיין להקשיב לתשובה שלי. אני די במבוכה, כי חבר הכנסת קיש סימן לי שהוא עדיין לא פנוי. חבר הכנסת קיש, גם כשאתה לא מתפנה, אומנם הוא לא חייב, אינך חייב, אבל אתה מפנה את גבך לדובר שמנסה, שמנסה, רחמנא ליצלן, לענות לך על מה שאמרת כאן מעל הדוכן, כי נדמה לי, חבר הכנסת קיש, שאת הצעת האי-אמון הראשונה אתה הצגת. אני מתנצל, חבר הכנסת משה טור פז. חברת הכנסת אורית סטרוק. חבר הכנסת טור פז, אתה אפילו לא שומע ששמך נקרא. אתה מפנה גבך כאן לדובר, זה לא ראוי. אני מבקש לאפשר לשר להשיב בנחת ולפרט את דבריו החשובים. בבקשה. אוקיי. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך,

שהגנת על זכותי להשמיע כאן דברים. אני ברשותך רוצה לפנות בכל זאת לחבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש, אתה הבאת כאן כמה נימוקים שבאמצעותם טענת על המחדל הקשה של הממשלה הזאת בטיפול במשבר הקורונה,

זה נושא שאתה מכיר אותו מקרוב. היית סגן שר הבריאות, היית מאוד פעיל בתחום, וגם יצא לנו לשתף פעולה בעניין הזה. בין שאר הטיעונים הקשים שזרקת מול הממשלה, המלצת לה לבטל תו ירוק,

דעתי לא כדעתך, אבל אני מניח שהנושא הזה יידון ברצינות בממשלה או בקבינט הקורונה ותתקבל החלטה, אבל בין שאר הדברים טענת טיעון מעניין, שגם הוא ניתן לבדיקה מספרית. טענת טיעון של ספירת המתים. האשמת את הממשלה הזאת בקלות דעת בלתי נסלחת וויתור על חיי אזרחים, ובזה שבמדיניות חסרת האחריות שלה, אני לא מדייק בציטוט, אבל זה בערך היה המסר של דבריך, כפי שאני הבנתי אותו, אולי טעיתי בהבנה, היא למעשה במדיניות לא נכונה ומופקרת בטיפול בנושא של משבר הקורונה שגורמת למספר עצום של מתים. גם זה, חבר הכנסת קיש, כמו הנושא הראשון של ההתייקרויות, נושא שניתן לבדוק מספרית. מצד אחד, זה נכון שאנחנו נמצאים בעיצומו של גל גדול, של וריאנט חדש שקצב ההתפשטות שלו מהיר מאוד, וכנראה החיסון אומנם עוזר לעבור את המחלה, ולכן כן יש משמעות גדולה מאוד לחיסון, ויש משמעות לתו הירוק, אבל הוא לא עוזר לעצור את ההתפשטות, השר אלקין,

חבר הכנסת אופיר סופר, אנחנו הצגנו לראווה את סעיף 41(ח) לתקנון, שאי-אפשר לשוחח בטלפון במליאה. אני מבקש, אני מתנצל.

זה לא מחוסר כבוד. ברור לי. למה להוציא? חבר הכנסת סופר, אדם נעים הליכות, נפלה שגגה בידו. גם בצד הזה מדברים בטלפון. בוא נראה אם אתה מזהה. בוא נראה אם אתה מזהה שמאלנים שמדברים. הוועדה המיוחדת, חבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת מוסי רז, ציינו את סעיף 41(ח), שאוסר על פי תקנון הכנסת לשוחח בטלפון במליאה. אם יש שיחה, אפשר לצאת ולהשלים אותה. תודה. תודה על הפניית תשומת הלב. חברת הכנסת סילמן, זה, שתי דקות. עדיין לא השתכנעת. וואו, את ראש הממשלה שכנעתי אבל אותך עוד לא. זה קשה היום. אני אמשיך לנסות לשכנע אותך. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת קיש התנצל שהיות שהוא עסוק בענייני סדר דיומא של הכנסת, תרתי משמע. ואפילו פשוטו כמשמעו, הוא לא פנוי להקשיב לתשובה שלי. לכן אני בכל זאת אטען, ברשותך, את הטענות שלי, גם כשהוא לא קשוב לי. אולי בכל זאת, אם זה לא ישכנע אותו, זה ישכנע את חברת הכנסת סילמן, שהיא בטח תדע לחלק קשב בין השיחה עם חבר הכנסת קיש למשמע טענותיי. כשאני שומע מצד האופוזיציה את הטיעון הזול הזה, שמאשים את הממשלה במתי הקורונה, אני משפשף את עיניי, כי נכון, כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בעיצומו של גל גדול עם כמות מטורפת של חולים, בכל העולם אגב, כולל גם אצלנו, הבית הזה מרגיש את זה לא פחות מהציבור, וכמות האנשים שהם מחלימי קורונה בבית הזה הולכת וגדלה בקצב מסחרר, כפי שבכלל הציבור הישראלי. אבל דבר אחד, נתון אחד אי-אפשר לשכוח, את נתוני התמותה הקשים ביותר בגל השלישי של הקורונה, שברוך השם עוד לא הגענו אליהם. אני זוכר את המצב הזה. אנחנו איבדנו פה בתוך פרק זמן קצר ביותר, אם אני זוכר נכון את הנתונים, כ-1,500 מתים בתוך חודש, ינואר השחור היה פה, תוך כדי חגיגה בהתחלה של סיום אירוע הקורונה ותחילת גל ההתחסנות, שלוותה באמירה: הינה המשבר מאחורינו, ותוך חודש וחצי,

הגענו למספר מטורף של כ-2,000 מתים. כל התקופה הזאת חבר הכנסת קיש כיהן כסגן שר הבריאות, בתפקיד לכאורה מאוד מאוד רלוונטי לאירוע. לכן, אני חושב, חברת הכנסת סילמן, יש לי סיכוי היום לשכנע אותך? יש, את אומרת, לא להתייאש. שחרר אותנו. שחרר אותנו, אתה טוחן את המוח סתם. חבר הכנסת כץ, אני מבין שכמובן, בשונה ממה שהוצג כאן על ידי מציגי האי-אמון, אני טוחן את המוח סתם, והם דיברו דברי אלוהים חיים,

אני לא שמעתי אותם ולא שומע אותך. אתה יושב ומשחית את הזמן של כל הח"כים. חס וחלילה. אבל סיעתו של אדוני יכלה לבחור גם לא להציג את הטיעונים שלה ולא לבקש אי-אמון. לא שמעתי אותם. הייתי בחדר, אבל קראו לי בגללך. הייתי יכול לעבוד עוד שעה. לא קראו לך בגללי. חבר הכנסת כץ, דבר אחד אני יכול להבטיח לך, לא ביקשתי שיקראו לך. אומנם יש לי ניסיון רב-שנים בלקרוא לך למליאה הזאת, הפעם זה לא באשמתי. לכן, מהבחינה הזאת מצפוני נקי לחלוטין. הינה, שני אנשים שלא הספקתי לפתור להם את הבעיה, זה בגללך. אני אענה להם: אני לא יכול לפתור לכם, כי אלקין יושב על הבמה ומדבר. חס וחלילה, חבר הכנסת כץ.

זה בגלל החלטת סיעתך להציג כאן את האי-אמון בנושא ולטעון טיעון שנראה לי מופרך. אני מנסה להתמודד עם הטיעון הזה ולשכנע לפחות את חברת הכנסת סילמן, אתה יודע מה הדעה שלי הייתה. ואללה תלכו, נצביע. אם לא יהיה 61, מה זה משנה? תהיה ריאליסט. חבר הכנסת כץ, לשמחתי הרבה, אני לא אחראי על קבלת החלטות ברומו של עולם מהסוג שאתה מתאר, מתי להצביע. יש מי שאחראי עליהם, זאת חברת הכנסת סילמן. אם אני לא אשכנע אותה לא להפיל את הממשלה, אז איך הממשלה תחזיק מעמד? היא יושבת-ראש הקואליציה. ברגע שהיא תשתכנע מדבריי היא תגיד לי, ואז ברוך השם, ואז אני אגיד לך.

חברת הכנסת סילמן אומרת לי שאני קרוב להשגת המשימה הזאת, היא כמעט השתכנעה. עוד שיחה קצרה עם חבר הכנסת לוין וחבר הכנסת קיש, וייתכן שהיא תשתכנע סופית. כנראה שאם אני לא אצליח לשכנע אותה להיות נגד הפלת הממשלה, חבר הכנסת קיש יצליח. חבר הכנסת לוין וחבר הכנסת קיש יצליחו לשכנע אותה לא להפיל את הממשלה, והכול יבוא על מקומו בשלום. אבל חבר הכנסת כץ, גם אתה לא יכול שלא לשים לב לעובדה הזאת. לעמוד על הדוכן הזה ולטעון טענה זולה, שמאשימה את הממשלה במתי קורונה, כשהיית סגן שר הבריאות,

ממש היית בלב העשייה בנושא הזה.

לא הייתי, לא אתה, לא אתה. אני מדבר אל חבר הכנסת קיש. אתה מדבר אליי.

אני מדבר להיגיון שלך ומתאר לך את האבסורד במעמד. הדובר, נקרא "הדובר", כדי שיהיה ברור שזה לא אתה, כי לא היית הדובר, כשהדובר היה סגן שר הבריאות והיה אחת מהדמויות המשמעותיות במאבק במשבר הקורונה, באותה תקופה בחודש אחד מתו 1,500 איש במדינת ישראל, אני חושב שהצניעות המינימלית המתבקשת הייתה אולי להציע למישהו אחר להציג את האי-אמון הזה,

או להימנע מהטיעון, זה לא אותם זמנים, לא אותה מגפה, לא אותם חיסונים. אתה מערבב תפוחים עם עגבניות. זה לא עובד ככה. זה שני גורמים שונים לגמרי. אין קשר בין מה שהיה למה שיש.

אז אם אין קשר, אז לעמוד פה ולהגיד: אנחנו היינו מצוינים ואתם כושלים בכל צעד, אני לא סדרן, אני לא סדרן. לעמוד וזה, אני לא

הדובר דיבר גם בשמך, אתם חברי אותה סיעה, והאי-אמון הוצע גם בשמך. לכן מבחינה זאת אני בהחלט יכול לפנות אליך ולשכל הישר שלך, שכידוע לך, כמה נפטרו היום?

היום אני לא יודע. ממה שאני עוקב אחרי קבלת נתונים, נפטרים, לצערי הרב, בשבוע-שבועיים האחרונים סדר גודל בין שישה לעשרה איש ביום,

אני חושב שנפטרים יותר. זה הרבה. אגב, יכול להיות שכשנגיע לשיא בחולים הקשים,

אנחנו הגענו כנראה לשיא במאומתים, אבל השיא בחולים הקשים תמיד מגיע באיחור. אני חושב שנפטרים יותר. אני אומר לך, כל בוקר הייתי מסתכל בידיעות אחרונות על המצב של אתמול ביחס של היום. הייתי עושה חשבון, וזה היה 14 15. אז אני אומר לך, אני מסתכל על הנתונים, בשבוע הזה ידיעות אחרונות לא פרסמו בדף האדום עם הנתונים. אז אני אומר לך, אני אומר לאדוני, אני מקבל את הנתונים כל בוקר כחבר קבינט קורונה. מעין טבלה כזאת יומית שמרכזת את כל הנתונים. אגב, המתכונת נקבעה עוד בעבר, בימי הממשלה הקודמת. זאת אותה טבלה.

יושב פה שר הבריאות לשעבר חבר הכנסת אדלשטיין, הוא מכיר אותה מצוין. משרד הבריאות בדרך כלל, יחד עם מל"ל, מפיק אותה, עם כל הנתונים מסודרים, כמות חולים, כמות מחוסנים, בין השאר את כמות המונשמים, כמות החולים קשה, אחוזי הבדיקות, ובין השאר מופיע שם המספר הקשה של המתים. אני אומר לאדוני, לא בדקתי אולי ביום-יומיים האחרונים, אני אומר לך מה הנתון. במשך השבועיים האחרונים הנתון היומי נע בין שישה לעשרה מתים ביום. זה נתון קשה, כי בעיניי כל נפש שאנחנו מאבדים בקרב הזה זה עולם שלם. לכן אני לא בא להתרפק פה על הנתונים. זה נתון קשה. כמה מתו בגלל הקורונה? כמה מתו באומיקרון? ההגדרות מי זה מת מקורונה לא השתנו במשרד הבריאות. זה מי שמשרד הבריאות מגדיר כמתים מקורונה. חלקם זה אנשים מבוגרים עם הרבה מחלות רקע וכו', הסיפור ידוע, אבל עדיין יש שיטת ספירה למשרד הבריאות. זאת אותה ספירה, אלה אותם מומחים. גם המומחים לא השתנו. סך הכול מנכ"ל משרד הבריאות הנוכחי זה מי שהיה פרויקטור הקורונה קודם. לכן בסופו של דבר זה אותם אנשים ואותה מומחיות. אלה הם המספרים, חבר הכנסת כץ. איפה

קטונתי. עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט, חמש דקות. חבר הכנסת קיש, אתה נותן לי להיות מתוסכל. חברת הכנסת סילמן הבטיחה לי שאתה תוך דקה משכנע אותה להיות נגד הצעת האי-אמון, ועכשיו אתה אומר לי שזה ייקח חמש דקות. חבר הכנסת כץ, אתה היית כמעט היחידי שהקשיב לי, וגם אותך איבדתי בתהליך הזה. על מה אתה רוצה לדבר? בוא, אני אעביר לך את הזמן. על מה אתה רוצה לדבר? אמרתי, אני רק רוצה לסיים את הדיון שהיה בינינו. בוא, בוא נדבר קצת על השינויים בבנייה.

שינויים בבנייה. שינויים בבנייה, זה מה שמעניין את אדוני? בשמחה.

זאב, דבר על מה שדובר

ואמרתם לי בזמנו שאני אפנה אליך. קניתי בית. אני לא מדבר שזה יחול עליי, כי עליי זה כבר לא יחול. מה מתברר לי?

בן אדם בא וקונה בית. הוא רוצה להזיז נקודת חשמל מפה לפה, מזכים אותו בגין ההזזה ב-100 שקל ומחייבים אותו ב-500 שקל. למה? כי אומרים: ואללה יש יותר חומר. אמרתי: לא, לא, הוא מקרב את זה, יש פחות חומר. יש לי הצעת חוק שבאה ואמרה ככה: החיוב יהיה 15% יותר מהזיכוי. בדברים נורמליים. תרוויח, אבל אל תשחט. כי נוצר מצב שהוא אבסורדי, שקבלני משנה לוקחים ליזמים את הבנייה, והם אומרים: אנחנו את הרווח נעשה מהדיירים. אז הם פותחים במהלך של פתיחת תיק שינויים. פתיחת תיק שינויים, 1,000 שקלים. יש 100 דירות? 100,000 שקל פתיחה. מה זה הדבר הזה?

פה אדוני נגע רק בדוגמה אחת, זה מה שאני נתקל בו. אנחנו מחוקקים מהחיים. מחוקקים מהחיים. חבר הכנסת כץ, אני עונה לך. ביקשת שאני אתייחס, והינה יש הזדמנות. היות שאין לנו יכולת לנהל את השיח הזה בינינו, אז אנחנו נעשה את זה מעל הדוכן. אתה נגעת בסוגיה שהיא אחת מני רבות, של ניצול הצרכן על ידי הקבלן. על ידי המבצע, לא המוכר. זה בניגוד לחוק. זה בניגוד לחוק.

לא, זה לא בניגוד לחוק, אבל זה נושא שדורש רגולציה בחוק. בדרך כלל, כל הדברים האלה מעוגנים בהסכם שחותם הקבלן עם הקונה, וכמובן כשקבלן מכין הסכם טיפוסי הוא דואג לעצמו והרבה פחות לדייר. עכשיו, מה הדרך להתמודד עם זה? ישנו חוק במדינת ישראל שנקרא חוק המכר, שנועד להגן על הזכויות של הקונים מול הקבלנים. עם החוק הזה יש שתי בעיות: אחד, הוא דורש עדכונים, ותכף אתייחס לכמה מהם, שנית, הוא דורש שיניים לאכיפה. למשל, אדוני מבין דבר אחד או שניים, כידוע בתחום הבנייה, ואני אביא לך דוגמה. זו ישיבה מאוד סמלית, היות שאדוני יושב-ראש המרכז, הוא יודע שהוא יכול להגיע לכיסא הזה של יו"ר תנועת הליכוד בנסיבות מסוימות, אתה מספק פה לתקשורת תמונה מעניינת שהתיישבת על הכיסא הזה ברוח השיח בימים האלה. טוב, אני אזוז כיסא. אוקיי.

נראה לי יותר בטוח ככה. למשל, אני מניח שאדוני, כמי שמכיר את תחום הבנייה, יודע שלפי החוק קבלן שמפגר במסירת הדירה לדייר חייב לשלם 150% משכר הדירה בחודשים הראשונים, ואחר כך זה יורד טיפה.

אתה לא תמצא כמעט קונה אחד שקיבל מהקבלן שלו, למשל בעקבות איחור של ארבעה חודשים.

אני יש לי שאלה אחרת. אבל תענה לי, לפחות אם אנחנו עושים דיון, אז שיהיה דיון. אני קניתי מחברה x, שלקחה מבצע בן אדם, קבלן משנה. אני לא מדבר עם קבלן המשנה, לא מכיר אותו, לא קניתי ממנו. הקבלן שקניתי ממנו, החברה x, לא יכולה לוותר על הזכויות שלי. לא יכולה. ההוא, המבצע, הודיע לי, אני לא מתייחס אליו. את זה צריך לעגן. אז שוב, אדוני, אתה חתמת הסכם כשקנית. ההסכם הזה הוא בדרך כלל מאוד לא לטובתך. אבל הוא לא יכול להחתים אותי שאני מוותר על הזכויות שלי.

בכל דרך, בכל הסכם, הוא יכול להחליט שאני מוותר על תוספת יוקר? בכל הסכם בין שני הצדדים הוא יכול להחתים אותך על ויתור על הזכויות שלך, אלא אם כן זה אסור לפי החוק. ופה אני בדיוק רוצה להגיע לשתי נקודות, ואני אשתף את אדוני בפתרונות שאני עוסק בהם בנושא הזה. הדבר הראשון, לצערי, אין כלים לאכיפה של חוק המכר, כי למשל, הדבר שהבאתי כדוגמה, שהוא לפי חוק, אי-אפשר לוותר על זה, וזה מגיע לכל דייר, אין כמעט קונה במדינת ישראל שגבה מהקבלן שלו 150% שכר דירה מהחודש הראשון של האיחור.

בדרך כלל כשיש איחורים, אנשים סלחניים לזה, מנהלים משא ומתן, מסתדרים על משהו, אומרים תודה רבה אם בכלל עוזרים להם בשכר דירה וכו'. זאת אומרת שהחוק לא מבוצע.

כי אין כלים לאכיפה. הקבלן אומר: אתה רוצה, תתבע אותי. הקונה המסכן צריך ללכת לבית המשפט,

להוציא כסף, הוא בכלל לא בטוח שהוא יקבל, והכול בשביל ה-50% תוספת לשכר הדירה החודשי, הוא אומר: אני לא צריך את זה, אני כבר אסתדר איתו על איזושהי פשרה באמצע. ולכן אחד מהשינויים שאנחנו הולכים ליזום עכשיו זה לבקש סמכויות אכיפה על הקבלנים שמפירים במודע את חוק המכר, בדברים שכבר נמצאים בחוק, ושקבלן כזה ידע שהוא יכול להפסיד רישיון, שהוא יכול לקבל קנסות על ההפרה של חוק המכר, וזה בכלל לא קשור לזה שהוא הצליח לכפות על הקונה את העובדה שהקונה לא מנסה לממש את מה שמגיע לו לפי החוק. זה דבר אחד. צריכים כלי אכיפה רציניים, ואני מקווה שכאשר נביא את זה לכנסת והקבלנים יעשו פה לובי מטורף כנגד תיקוני החקיקה האלה, אדוני יעזור לנו, למרות שהוא באופוזיציה, להעביר את התיקון, שייתן למשרד השיכון כלים לאכיפה של חוק המכר כולו בכללותו.

אני הייתי בצד הזה כשחוקקתי את חוק המלט. חברים, אני מבקש שנייה להפריע פה בדיון החשוב הזה. חברת הכנסת דיסטל, גלית דיסטל, וחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אני חוזר ומבקש לא לשוחח בטלפון באולם המליאה. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני מבקש לא לשוחח בטלפון באולם המליאה. אחד הסדרנים יכול להעיר. אם יש שיחה, ייגש לירכתי האולם, בבקשה.

דירה, קניתי עוד דירה.

מותר לאופוזיציה לעזור לקואליציה, חבר הכנסת פינדרוס. תציע הצעה לסדר-היום, אומר לך, חבר הכנסת פינדרוס, הוא כל הזמן מחפש את חברת הכנסת עידית סילמן. השר מדבר עליה. שקי המלט,

חבר הכנסת כץ, כשהיושב-ראש מדבר, אני לא שומע אותך. אתה יודע, נדמה לי שיש מדור ב"ידיעות אחרונות", של ג'קי, יהושע ג'קסון, הציור השבועי לילד, שהוא אומר, במקרה שלנו, איפה עידית? יכול להיות שהוא יקדיש את הציור השבוע לסיטואציה הנוכחית, שימצאו איפה עידית סילמן, והאם היא תיתן אות לשר שאכן הוא שכנע אותה להצביע כפי שהשר משווע או רוצה שהיא תצביע. בבקשה, אדוני השר.

אני חוזר לנושא הבנייה. למה אני צריך לסחוב 50 קילו? למה אני צריך לחזור הביתה מרוסק? קונים את השקים בתפזורת. שמתי הצעת חוק, 25 קילו. ואללה, היה בלגאן: קיבלתי שוחד, נשר. ואללה, יש חוק. קונים עכשיו סוחבים 25 קילו. איך אמר אז יואל רוזבוזוב, אבא שלי היה עובד בניין,

הגיע מרוסק, למה צריך 50 קילו? אותו דבר פה, צריך להתחיל ולעשות.

חבר הכנסת כץ, היות שאני מכיר אותך הרבה שנים, ואת מה שציינת אני מכיר, ואפילו הייתי עד ללא מעט מאבקים שלך כנגד כוחות חזקים במשק, אני זוכר את המאבק שלך מול תוכנית ויסקונסין, מול חברות מאוד חזקות, שהפכו את כל העולם וגייסו אפילו את זה שיושב בכיסא שעליו התיישבת לרגע, ועמדת גם מולו, למרות שהוא היה מנהיג מפלגתך, ושינית את הדברים בתוכנית הזאת שהיה צריך לשנות. אני זוכר אותך בהרבה מאוד מאבקים מהסוג הזה כאן, בבית הזה. לכן דווקא פניתי אליך, ואמרתי שכשנביא לכנסת שני דברים, גם את סמכויות האכיפה על ביצוע של חוק המכר, כי לא יעזור החוק הכי טוב, אם אין סמכויות אכיפה, אז קבלנים ימשיכו להפר אותו, כפי שציינתי והבאתי דוגמה, אז תן להם להיות עבריינים. לכן אני אמרתי: ברגע שבחוק נתקן שיש כלי אכיפה ויש קנסות, ואפשר לאבד רישיון קבלן אם אתה לא מקיים את חוק המכר, אז הם יקיימו אותו. היום הם מפירים אותו באופן ברור. השינוי השני שצריך להביא זה לא מעט שינויים, מה זה מפירים אותו? אמרתי, אין היום קבלן שמקיים את מה שכתוב בחוק. לא משלם לו. אני לא אשלם לו, שיתבע אותי. שיתבע אותי, הפוך. לא אני אתבע אותו.

בדרך כלל אתה רוצה, מבחינתי שלא ימסור את הדירה. שלא ימסור. בדרך כלל בשלב שמגיעים למסירת הדירה, אתה כבר שילמת חלק גדול מכספך.

עזוב, עזוב, שלא ימסור.

חבר הכנסת כץ, יכולים להרשות לעצמם את האמירה הזאת, כמוך. בגלל שאני יכול להרשות לעצמי, אני יכול לעשות סדר בעניין. אתה, אולי, אישית לעצמך. אבל אני קורא לך לעזור לנו לעשות סדר לכולם ולא רק לך. היות שקונה ממוצע, לא. כבר עליי זה לא יחול. עליי זה לא יחול, כי אין רטרואקטיבי.

אז אני אומר, חבר הכנסת כץ, היות שבדרך כלל קונה רגיל לא יכול לנקוט את הפתרון הזה, כי הוא כן רוצה להיכנס לבית, כי אין לו בית אחר וזה כל עולמו, אז מה שצריך לעשות הוא שברגע שקבלן ידע שלאי-עמידה בחוק המכר ולהפרה של החוק הזה יש משמעות כבדה מבחינתו,

בוא נקבע פגישה מסודרת, לא ככה. למה? זו דווקא דרך פעולה. גם נרשם בפרוטוקול ומחייב אותי. מה רע? בוא נקבע פגישה מסודרת ונמשיך את השיחה, עד שהם יחליטו. אבל נקבע פגישה מסודרת ונראה איך אנחנו, אני יודע לשלם את ה-30,000 שקל, אין לי בעיה. אבל כל אזרח שקונה בית, נכון, אתה צודק. לכן מה שניסיתי לספר לאדוני הוא שאנחנו כרגע, כמשרד, עובדים על שורה שלמה של תיקונים לחוק המכר, שמתייחסים לשני דברים: האחד זה אכיפה, כמו שאמרתי, כדי שיהיה חוק עם שיניים, ולא חוק בלי שיניים, והשני זה שינויים בחוק, שייתנו הגנה לצרכנים בנושאים השונים. אתה הבאת, למשל, את הנושא של הסוגיה של התיקונים, של ההזזות, של השינויים במהלך הבנייה. זו סוגיה ידועה, ובאמת עושקים לא מעט, אני לא מדבר על מהלך הבנייה. אני מדבר על לפני שהוא בנה. על הנייר.

הוא לא הזיז עוד כלום. עכשיו, מול התוכנית המקורית שעליה חתמת כשרכשת.

אני אומר לו: תוריד את,

ואפילו חוסך לו. חבר הכנסת כץ, חוויתי חוויה כמוך. יצא לי שלוש פעמים לבנות בית בחיים הפרטיים שלי. חוויתי חוויה כמוך. אני יודע על מה אתה מדבר במדויק. תקשיב, אני קניתי. שילמנו אז לעורך דין 1.5%, והלכתי למאיר שטרית, חוקקנו חוק, 0.5% או 5,000 שקל, הנמוך מביניהם. אני לא נהניתי. חברת הכנסת סילמן, יש לי סיכוי לשכנע אותך היום? חבר הכנסת כץ, אתה מייצר נוהג חדש של שאילתה דחופה במהלך פיליבסטר. זה כבר לא שאילתה. זה כבר הפך לשעת שאלות, אדוני היושב-ראש. שעת שאלות, אתה צודק, ושאלות נוספות. אני לא רוצה שאלקין ידבר לעצמו, אז אני מדבר איתו בענייני דיומא. הוא מארח לי חברה. אני חושב, השר אלקין, אם מיצית את שעת השאלות של חבר הכנסת כץ, אולי נחזור לאוקראינה ולמספר היהודים,

הוא לא הביא לי לא קפה ולא עוגה, אבל השיחה נעימה. קפה ועוגה אסורים פה בתוך המליאה, כמצוות היושב-ראש. אתה גם כן נעשית לי מה שאסור ומה שזה? יש לך יו"ר, שאיננו, שעצם היותו יו"ר זה אסור. בקיצור, חבר הכנסת כץ, התיקון שאנחנו עובדים עליו הוא תיקון שמצד אחד ייתן כלי אכיפה, ומצד שני ישנה דברים בתוך חוק המכר. לכן אנחנו מוכנים לשקול בהזדמנות הזאת כמה נושאים שדורשים שינוי. אחד מהנושאים זה הנושא שאתה ציינת. אנחנו הולכים לתקן את הסוגיה של מדד תשומות הבנייה, שהצמדה של כל מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה היא עוול, כי בפועל, על הקרקע, שזה שליש מעלות הדירה בערך, הקבלן כבר שילם. לכן כל מה שעלה במדד תשומות הבנייה מרגע שהוא שילם על הקרקע עד למסירה לדייר, לו זה לא עלה שקל אחד יותר, כי על הקרקע הוא כבר הזדכה מול המדינה. עד שבניתי,

אבל לא לפי תשומות הבנייה, תצמיד לו את זה למדד. לא,

כי הוא שילם לפי המחיר של אז, לא לפי המחיר של עכשיו. הרי המדינה לא אומרת לו: תשלם, אבל הוא לא יודע לקנות את זה היום. אתה קנית את הקרקע לפני שמונה שנים. אתה לא יודע לקנות את זה היום. היום זה מציף ערך חדש. זה לא משנה מה אתה יודע לקנות. אני קונה ממך דירה, בדירה הזאת, בנקודת הזמן שאתה מוכר לי, אתה עשית תמחור של הקרקע, של עלות הבנייה ושל הרווח הקבלני. עלות הבנייה זה כולל הכול, חומרים ועבודה והכול והכול. מכרת לי את זה בתאריך מסוים. עד שמסרת לי את הדירה עברו שנתיים,

כמה שעברו. ברגע שמסרת לי את הדירה, בדרך כלל בחוזה היום כל קבלן חותם צמוד למדד תשומות הבנייה. זה לא היום, זה 20 שנה. נכון. ואז למשל מרכיב הקרקע, שאתה כבר שילמת עליו

זה כבר לא משנה בכמה אתה יכול לקנות קרקע היום, כי אתה את הדירה הזאת קנית לפני שלוש שנים. לפני שנה זה היה מוריד, כי תשומות הבנייה עלו בחמש-שש. ואם הקרקע זה שליש, אז תוריד שליש מחמש-שש, זה כמעט 1.7. היה מוריד את זה ל-1.7. נכון, זה הרבה כסף. אז 1.7 על דירה של 3 מיליון, עזוב 3, אפילו 2 מיליון,

זה עשרות אלפי שקלים גם בדירה יותר זולה מ-3 מיליון. אבל בוא תקשיב, אם אתה כשר רוצה לעשות את זה, אתה מחוקק פה כל שבוע חוקים שחלקם חוקי חרטא, למה אתה לא הולך רק על הקטע הזה? חברת הכנסת סילמן, הצלחתי לשכנע אותך שלא נכון להפיל את הממשלה? שהחיינו. כנראה שדווקא דיון בתחום הדיור, שאני מתמחה בו יותר מתחום הבריאות, הוא זה ששכנע את חברת הכנסת סילמן שצריך לדחות את הצעות האי-אמון, ולכן ואני יכול לראות בזה שמשימתי תמה, ואני קורא לכנסת להשתכנע יחד עם חברת הכנסת סילמן ולדחות את הצעות האי-אמון. תודה רבה. תודה רבה לשר אלקין. מה שנקרא, גם אם יתמהמה, בוא יבוא. אנחנו נעבור לשתי הצבעות על הצעות האי-אמון. גברתי מזכירת הכנסת, את ערוכה? כן, ההצבעה היא אלקטרונית. חברים, אני מבקש מכולם לתפוס

מקומותיכם. חבר הכנסת רוטמן, אנחנו ניגשים להצבעה. חברים, הממשלה, אני מבקש לדעת, אנחנו יכולים לעבור להצבעה? גברתי מזכירת הכנסת, אני יכול לעבור להצבעה? בבקשה, חברים. אני רוצה לעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? הצבעה על אי-אמון של סיעת הליכוד. הצבעה. הצעת סיעת הליכוד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 37 הצביעו בעד, 48 נגד, ארבעה נמנעים. הצעת האי-אמון של סיעת הליכוד לא התקבלה. ואנחנו נעבור להצבעה על הצעת האי-אמון השנייה, של סיעת ש"ס ויהדות התורה. מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת סיעות ש"ס ויהדות התורה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 44 הצביעו בעד, 48 הצביעו נגד. ההצעה לא התקבלה. אנחנו נעבור להודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת ניר אורבך, בבקשה. ההודעה הראשונה, יש שלוש הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת ניר אורבך. על ההודעה הרביעית נקיים גם הצבעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג הרכב של ועדה משותפת לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט 1979. סעיף 4(ה) לחוק, אשר עוסק בהאזנות סתר למטרת ביטחון המדינה, קובע כך:

ראש הממשלה או שר הביטחון, ידווח מדי שנה לוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להלן הוועדה המשותפת על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, הוועדה המשותפת תידון בנושא בדלתיים סגורות". ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הוועדה המשותפת תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת איתן גינזבורג, שישמש גם כיושב-ראש הוועדה המשותפת, זאב בנימין בגין, אורי מקלב ושלומי קרעי, מטעם ועדת החוץ והביטחון, חברי הכנסת משה טור פז, מיכל רוזין, יוסי שיין ונציג סיעת ש"ס. אבקש להודיע על איוש חברים וחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, כדלהלן: מטעם ועדת החוץ והביטחון, במקום הפנוי לסיעת ישראל ביתנו יכהן חבר הכנסת יוסי שיין, במקום חברת הכנסת מיכל רוזין יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום הפנוי לסיעת הליכוד יכהן חבר הכנסת שלמה קרעי, ובמקום הפנוי לסיעת יהדות התורה יכהן חבר הכנסת אורי מקלב.

במקום חבר הכנסת איתן גינזבורג תכהן חברת הכנסת גבי לסקי. ועדת הכנסת החליטה היום בישיבתה כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת החוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ב 2021, פ/2542/24, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת. כעת אני עובר להצעה להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת, אני מבקש להקשיב לדובר. אחרי ההודעה הזאת אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום י"ח בטבת התשפ"ב, 22 בדצמבר 2021, להעביר את הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון,

התשפ"ב 2021, פ/2654/24, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת, לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת, בהסכמת יושבי-ראש הוועדות הרלוונטיות, להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, לשם הכנתה לקריאה הראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברים, אני מבקש לשבת, אני רוצה לעבור להצבעה על הודעתו האחרונה של חבר הכנסת אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת. חברים, לשבת, אנחנו נקיים הצבעה אלקטרונית. אני עובר להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון, הרעלות),

2021, מוועדת החינוך,

בעד, 34 חברי כנסת, נגד, שלושה, נמנעים, אחד. אני קובע כי מליאת הכנסת אישרה את נוסח ההודעה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף ומיכל רוזין בנושא: היקפי מעורבות ילדים מהחברה הערבית בתאונות בכלל ובתאונות דרכים בפרט, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת סמי אבו שחאדה ואלון טל בנושא: הצורך בארכה במכרזי מאגרים של רשות החשמל נוכח משבר אספקת סחורות גלובלי, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אופיר אקוניס בנושא: קבלת עדכון על אופן ניתוח הנתונים והמדגם המייצג בשיטת המדידה. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוסמה סעדי,

אמילי חיה מואטי, עלי סלאלחה, משה טור פז ושירלי פינטו

היערכות לתקופת המבחנים לציבור הסטודנטים בשל התחזקות נגיף האומיקרון, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוריאל בוסו ויואב גלנט בנושא: החלטת משרד החינוך לחדול מתשלומי

מסקנות ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת בועז טופורובסקי וסמי אבו שחאדה בנושא: בחינת תוואי תוכנית המטרו, בטרם קבלת החלטות סופיות.

תודה רבה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון את סמכויות שרת הכלכלה והתעשייה לפי החוקים, כפי שיפורט בהודעה. ימסור את ההודעה השר המקשר,

סליחה, תמסור את ההודעה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבדת להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשרת החינוך, אליי, את סמכויות שרת הכלכלה והתעשייה לפי החוקים הבאים:

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, לעניין מעון יום לפעוטות ולמעט כל הנוגע למשפחתון,

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח 2018, בכל הנוגע למעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה 1965, המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים,

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, למעט בכל הנוגע למעון יום שיקומי, ד. חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה 1965, בכל הנוגע למעון יום לפעוטות, למעט כל הנוגע למשפחתון. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה להביא החלטה זו לאישור הכנסת. אני אודה לתמיכתם. צעד היסטורי. זה הצעד שנשאר כדי להשלים את המשימה.

תודה רבה. אנחנו נעבור לדיון בהמשך להודעת הממשלה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת קרן ברק

אינה נוכחת. אמיר אוחנה, בבקשה. אני מודיע שאני סוגר את רשימת הדוברים בדיון בהמשך להודעת הממשלה כפי ששמענו. ביקשנו להירשם מהבוקר, תודה לך, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אפשר לקרוא לרב דרעי? אני חושב שהוא בחוץ, אוריאל. הרב דרעי, אם אפשר לקרוא לו. אם לא יחול שינוי דרמטי של הרגע האחרון, מחר תיכנס לתוקף הודעת ההתפטרות של חברי חבר הכנסת אריה דרעי, או כפי שאני קורא לו בידידות, הרב אריה. אריה נכנס לראשונה לכנסת ולממשלה בשנת 1988. הוא היה אז בן 29,

הייתי בן 12. הרב אריה, שנולד וגדל במקנס שבמרוקו ועם עלייתו לארץ בגיל תשע התגורר בבת ים, הגיע בחיים הציבוריים גבוה מאוד ומהר מאוד.

הוא מלווה את החיים הציבוריים כבר שנים רבות, כשהוא נהנה מגלי תמיכה ואמון משמעותיים מאוד בקרב רבים מאזרחי ישראל. אני יכול להעיד כי זכיתי להכיר את הרב אריה בעיקר כחבר בממשלה, הן בתפקיד שר הבט"פ, הן בתפקיד שר המשפטים. כחבר בקבינט הביטחוני-מדיני אני יכול לומר ששניים הפתיעו אותי בניתוחים העמוקים והמחכימים שלהם, בהבנה רוחבית מרשימה מאוד של האיומים, האתגרים והפתרונות בזירה הביטחונית. על אחד מהם אני אדבר בבוא היום, אבל על הרב אריה אני מבקש לדבר כעת. אני, הבנימין שבחבורה, מרשה לעצמי לומר מעל במה זו כי חוכמתו הרבה וניסיונו העשיר היו, הינם, ובעזרת השם יוסיפו להיות נכס מרכזי לביטחונה של מדינת ישראל, הרב אריה, כמי שתמיד הוביל ומוביל קו מתון ומאחד של בניית גשרים בין האוכלוסיות השונות במדינת ישראל, של חיבור חלקי העם השונים. אני בטוח, הרב אריה, שבמעשיך ובדבריך הסבת ועודך מסב נחת גם להוריך, אליהו ואסתר לבית אזוגי, זכרם לברכה, וגם למרן, נשיא מועצת חכמי התורה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אני רוצה לברך אותך,

על שנות תרומתך הרבות והמשמעותיות למדינת ישראל הן בבית הזה והן בממשלות ישראל ולאחל לנו ולך כי עוד תוסיף לשרת את עם ישראל הן כיושב-ראש ש"ס והן, בעזרת השם, בכל תפקיד ציבורי שתיקח על עצמך בעתיד. אני מאחל נחת לך, הרב אריה, ליפה וליתר בני המשפחה, ושתשוב אלינו בכוחות מחודשים.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביום חמישי שעבר נפתחה התחרות התיעודית של פסטיבל סאנדנס בהקרנת סרטו האמיץ של הבמאי אלון שוורץ, "טנטורה". הסרט מביא עדויות לטבח אכזרי שהתרחש עם כיבוש הכפר על ידי חברת חטיבת אלכסנדרוני בשנת 48'. העדויות מפי הנוכחים במקום מצביעות על מעשי זוועה אשר בוצעו בידי חיילים ישראלים, ירי בחפים מפשע ובשבויי מלחמה. בין הזוועות המתוארות, הכנסת אנשים לחביות או העמדתם בשורה והוצאתם להורג. מהעדויות והמסמכים שאסף שוורץ לטובת הסרט עולה כי לאחר הטבח נקברו ההרוגים בקבר אחים ששוכן היום מתחת לחניון של חוף דור. הקבר נחפר במיוחד למטרה זו, והקבורה נמשכה זמן רב, ולצורך כך הובאו תושבי פוריידיס השכנה לסייע בהובלת המתים ובקבורתם. העדויות על הטבח העולות מהסרט ומהכתבה עליו שפורסמה בהארץ מצטרפות למקרי הטבח המוכרים, כדוגמת טבח דיר יאסין, ולמקרים ולפרוטוקולים שנחשפו לאחרונה, המוכיחים את היד המכוונת של ההנהגה הציונית גם בניהול הגירוש של התושבים הפלסטינים וגם בהסתרת פשעי המלחמה שנעשו בתקופה ההיא. הדוגמאות רבות. שאילתה לראש הממשלה שהפנה שמואל מיקוניס, אז חבר כנסת מהמפלגה הקומוניסטית, מראה על דיווחים בזמן אמת על טבח באזור מירון, ואני מצטט:

השמידו במכונת ירייה 35 ערבים שהסגירו את עצמם עם דגל לבן בידיים לפלוגה זו,

הפלוגה לקחה בשבי תושבים שלווים, בתוכם נשים וילדים, ציוו עליהם לכרות בור, דחפום לתוכו בכידונים צרפתיים ארוכים וירו באומללים עד שכולם נרצחו. לא חסרה גם אישה עם תינוק בזרועותיה,

ילדים ערבים כבני 13 14 ששיחקו ברימונים, נורו כולם,

נערה כבת 19 20 נאנסה על ידי אנשי אלטלנה, פלוגת אצ"ל, אחר כך דקרוה בכידון ותחבו מקל עץ לתוך גופה". סוף ציטוט. מהצפון ועד הדרום התרחשו מעשי זוועה. כך הוקמה המדינה היהודית, ובעזרת מעשי זוועה יהדותה נשמרת. משפט אחרון. פסקה אחרונה, בבקשה, אדוני.

החלטת נשיאות הכנסת לסרב להעלות על סדר-היום את הכרה בטבח שהתרחש בטנטורה היא עוד אחד מהניסיונות שעתידים להיכשל להכחיש את ההיסטוריה.

למרות מאמצי ההסתרה, הכחשת הנכבה נכשלה, והיא תיכשל גם בכנסת הזו. רק הכרה בפשעים שנעשו בעבר תאפשר בניית עתיד טוב יותר לכולנו. תודה רבה.

חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי,

מכובדי היושב-ראש, שלוש דקות, בבקשה. סערה בחוץ, גשם, רוחות, ולצערי הרב, תמיד במצבים כאלה יש ניתוקי חשמל. ניתוקי החשמל האלה, לרוב כאשר הם מתמשכים הם נמצאים ביישובים ערביים. יש ניתוקי חשמל ביישובים יהודיים גם, אבל ניתוקים מתמשכים, עם סרטונים שאתם ראיתם, של עמודים עם ניצוצות של אש, כמעט קרו, לפחות בעשרה יישובים שאני מכיר, שאני קיבלתי. (אומר בערבית: אבו אל-כאמל, בנצרת כבר שלושה שבועות. שלושה שבועות,

אני אזכיר פה כמה יישובים. הזכרת את נצרת וח'לת אל-דיר, שכונה 36 בתל שבע. שכונה 36,

היו אומרים,) לא מקבלים יפה, יש כאלה שתוקפים את העובדים שלנו בחברת החשמל,

הביאו להם תה, דאגו להם והודו להם, והם אכן עבדו. מגיעה להם תודה, הם

ההסבר, הוא אומר לך: יש הרבה עבודה, הצוותים בשטח. (אומר בערבית: לאחר מכן יש הסבר אחר:) יש לחץ מחיבורים אלטרנטיביים, (אומר בערבית: מה שהם קוראים) חיבורים פיראטיים, שגורמים לשרפת העמודים, (אומר בערבית: וגם אמרו שיש אזורים שבהם נגנבו) שנאים, טרנספורמטור. (אומר בערבית: אכן היו מקרים כאלה, אבל לא צריך שכל היישוב יקבל עונש קולקטיבי, לא בערוער בנגב, לא בתל שבע, לא ברהט ולא בשום מקום. זה שירות בסיסי.) זה שירות בסיסי, ושירות בסיסי צריך לספק בעיקר בעת חורף. יש אנשים חולים, וכשקר זה גורם למחלות. סבל אמיתי, קור כלבים. אנחנו טיפלנו בחלק מהמקרים האלה ביישובים, בחלק נוסף עדיין הבעיות קיימות, אנחנו מטפלים במידת האפשר, ונמשיך לטפל. תודה רבה, מכובדי. תודה רבה. חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, שלוש דקות, הבמה לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל פעם שנדמה לנו שהממשלה הנוכחית מגיעה לשפל שלא תוכל עוד לרדת ממנו, באה המציאות וטופחת על פנינו, כאשר הזיות חדשות שלא העלינו בדמיוננו מתממשות. אם עד היום חשבנו שמשמעותו של התואר "ראש הממשלה" הוא שיש לממשלה ראש שיש לו איזשהן סמכויות יתרות על פני שאר חברי הממשלה, ושבידו, לכל הפחות, לקבוע מה יונח על שולחן הממשלה ומה יעמוד להצבעתה, גילינו אתמול שגם הנחת היסוד הזאת הופרכה בידי הממשלה הנוכחית. אתמול הצביעה הממשלה על הקמת ועדת חקירה בנושא רכש הצוללות. כמו עצם הקמת הממשלה, גם ההחלטה הזאת צבועה בצבעים עזים של שנאה, נקמנות וצביעות, אבל לזה כבר התרגלנו בהתנהלות הממשלה הנוכחית. החידוש המדהים שהתרגש עלינו אתמול הוא שראש ממשלה בתואר, נאלץ,

להביא להצבעת הממשלה החלטה שבעבר הוא התנגד אליה ולפי דבריו התנגדותו בתוקף גם כיום. אלא שלפי הפרסומים בנט עצמו הוא זה שיזם את העלאת הנושא על סדר-יומה של הממשלה, ממניעים פוליטיים. בפועל ההחלטה התקבלה כאילו בניגוד לעמדת ראש הממשלה בתואר, שבחר לשבת על הגדר ולהימנע. הימנעות או התנגדות זו פריבילגיה של שרים, שיכולים לטעון לכך שאין להם אחריות מלאה על החלטות הממשלה, לראש ממשלה, בהנחה שהוא באמת כזה, אין את הפריבילגיה הזאת. היעלה על הדעת שהייתה מונחת על שולחן הממשלה הצעת תקציב ללא תמיכת ראש ממשלה, וקל וחומר שהייתה מתקבלת? היעלה על הדעת שהייתה מונחת על שולחן הממשלה הצעת החלטה ליציאה למלחמה או למבצע צבאי ללא תמיכת ראש הממשלה, וקל וחומר שהייתה מתקבלת? בנט, שלמרות הבטחות, הסרק, שלו כשל בבחירות והשיג מספר קטן של מנדטים, הצליח לכבוש את כס ראש הממשלה תוך שימוש במניפולציות והתכחשות להבטחותיו ותוך ניצול של תשוקות השמאל להדיח את ראש הממשלה נתניהו ואת המחנה היהודי-לאומי מהשלטון.

כאשר בסקרים הוא מתנדנד סביב אחוז החסימה, מתברר שלא רק בציבור אלא גם בממשלתו שלו, וגם הוא עצמו, איש איננו סופר אותו ואת דעותיו. הוא בסך הכול משמש כלי שרת חסר אונים בידי השרים ליברמן ולפיד. לצערנו המציאות הנוכחית במדינת ישראל היא ראש ממשלה בתואר ללא סמכות, וכמה ראשי ממשלה בפועל ללא אחריות. את המציאות הזו יש לתקן,

ויפה שעה אחת קודם,

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת. חבר הכנסת אוריאל בוסו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני דווקא מעוניין כן לדבר על הנושא שלשמו החוק הזה עומד. מעבירים את סמכויות הפעוטות, התינוקות, ממשרד הכלכלה למשרד החינוך ולשרת החינוך. כידוע, לפני שבועיים בערך בג"ץ החליט לדחות לפחות עד סוף השנה את בקשת הממשלה ואת הגזרה הנוראה הזאת שרצו להחיל על ילדים, ולהרעיב אותם, לשלוח אותם מתחת לגלגלי העוני, ולגרום לאימהות לעזוב את העבודה, רק בכמה חודשים. ולא לממן להן את, הצדיקים דחו בכמה חודשים. ולא לממן להן את המעונות. פרט טכני. כמו שאומר חברי חבר הכנסת דודי אמסלם, זה עניין טכני.

במקום שזה ייכנס ב-1 בינואר אולי זה ייכנס בספטמבר. אין להם באמת צדק אמיתי, אין להם. השופטים.

משרד האוצר עדיין שוקל לערער על ההחלטה, שתהיה רשעות לשמה. שרת החינוך, את לפחות מגיעה מהפריפריה, שרה חברתית, הילדים האלה מהחלטת הממשלה ולאחר ההצבעה הזו חונים אצלך במשרד, להסתכל על אותם ילדים בעיניים, על אותן אימהות. אני שמעתי קודם את חבר הכנסת אלון טל, שאומר שבלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כתוב כך וכך לגבי

תגיד לי, עם כניסה לאינטרנט הולכים למכולת? מתי בפעם האחרונה הלכתם לסופר לקנות שמן? לכו, תסתכלו על האנשים שסל הקניות שלהם ביום שישי האחרון עמד על 700,

900 שקל, עוד 300 שקל בשבוע בקנייה, לא בערך. שמן, שהיה עולה 6.5 שקל, עולה היום 9, 10, 11 שקל. הם אומרים לי: אבל לפי הלשכה המרכזית, לפי האינטרנט, איפה אתם נמצאים, אתם מנותקים? אני שומע אנשים מבוגרים. הם לא מדליקים את החימום בבית גם כשיש להם, אני לא מדבר על ההתיישבות הצעירה,

הוסיפו להם בקצבה כביכול איזה 500 שקל, אבל אתה עוקץ אותם בדברים אחרים ב-1,500 שקל. אז איפה הפאנץ'? מתי בפעם אחרונה הייתם בסופר, מתי הלכתם למכולת? יש לכם אבטחה, יש לכם שיירה. תתחפשו, צאו לסופר פעם אחת, תעשו קניות, תראו את האנשים מחזיקים את הירקות ואת התפוחים כמו יהלומים, לקנות או לא לקנות. אתה רואה אנשים מתלבטים על יד המדפים, במוצרי יסוד, לא במעדנים. מי מדבר על השורה של החד-פעמי, זה כאילו לעבור בשורה של ממילא, אף אחד לא מתקרב לשם.

זה לעשירים שביניהם.

מחאת הקוטג' היום קוטג' זה לעשירים, היום זה מחאת השמן. לכן, אדוני היושב-ראש, אני פונה אלייך, השרה: לאחר שהנושא הזה יעבור למשרדך הילדים האלה יחנו אצלך. תסתכלי להם בעיניים, תפעלי שאכן כל ילד מגיל אפס יהיה זכאי לאותן הזכויות במדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. חבר הכנסת אורי מקלב,

שאין יוקר מחיה והמחירים לא עלו, על ההתכחשות הזאת וההכלה הזאת של העלאת מחירים, ולהגיד: זה לא קורה אצלנו, כשכל עם ישראל מרגיש את זה בכיס שלו וביכולת הקנייה שלו. אבל מה לעשות שהוא אומר שהמדד הוא בסדר. ודאי שהמדד יכול להיות בסדר. מדד לא מאפיין את כל עליות המחירים. כשבמדד חלק מהמרכיבים הם נסיעות לחוץ לארץ, תיירות, בתי מלון, תרבות, כשאת זה לא עושים, וזה לא יצא, אז בצורה של מדד זה לא בא לידי ביטוי, אבל ודאי שיש עליית מחירים. אבל מה שעוד בדבריו חמור מאוד, הוא עוד האשים בכך, האשים במצב הכלכלי. מה לנו כי נלין על עליית מחירים בגלל שיש לנו ילודה מבורכת. אנחנו יחסית למדינות ה-OECD, נמצאים בילודה גבוהה. את זה אומר נציג יהודי שבא. ומה הוא אומר לנו?

צריך להקטין את הילודה. לחתולים יש כסף כדי לטפל בהם,

אין כאן כסף בשביל האנשים שמגדלים ילדים במדינת ישראל. את זה אומר נציג של מפלגה שחושבת שהיא ציונית, יהודית. בא ואומר: תצמצמו את הילודה. אם זה לא גזענות מה כן גזענות? אני רוצה גם להתייחס במילה אחת בהמשך לדברים האלה, בשביל זה עליתי, להחלטה שקיבלה הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים. היא החליטה שתי החלטות בנושא שהיה בפניה, הרחבת הגבולות של קריית יערים ושל אבו גוש. באבו גוש הוועדה החליטה להרחיב את זה ב-230 דונם, ועל קריית יערים ההחלטה הייתה לא להרחיב. מדובר באותו שטח, בחלקים שהם הגישו את זה בצורה משותפת, אבו גוש בשיתוף פעולה עם קריית יערים. על אותו שטח באה ומחליטה הוועדה הגיאוגרפית. עד כמה אפשר לפצל

החלטה מקצועית, במירכאות, ולבוא ולהגיד שזה כן וזה לא? אני, עיני לא צרה בהרחבה של אבו גוש. אני יכול גם להבין שצריך הרחבה במקום. אם הם צריכים, קל וחומר בן-בנו של קל וחומר בקריית יערים, שהיא סגורה בכל סביבותיה, אין לה הרבה אפשרויות, יש לה גידול טבעי מבורך שחייבים לתת לו פתרון, מוסדות ציבור, מה לא. כולם הבינו לאורך כל השנים, אנשים שלא חשודים,

נתנו הסכמה. והינה לפתע,

מה היה השוני בוועדה הגיאוגרפית הזאת? הופיעו בפניה חברי כנסת מישראל ביתנו. אלכס קושניר בא לוועדה, יש אנשים שבאו למחות, דיון אחר דיון באו לעשות הפגנה נגד ההרחבה של קריית יערים. הם לא תושבי קריית יערים, הם לא תושבי המקום, הם אלה שמתנגדים, משפט אחרון. יושב-ראש הכנסת בא להתנגד, למה?

אחרי זה תבואו ותגידו: תחיו אצלכם. לא אכפת לכם ממצוקת הדיור, לא אכפת לכם מהצרכים. באיזו רשות אפשר לבוא ולהתנגד ולבוא להגיד בהחלטות שהן גם לא מקצועיות? אין אישורי בנייה? אין תוכניות בנייה?

יש תוכניות בנייה במקומות האלה. איך יכול להיות? הזעקה זועקת לשמיים. איך יכול להיות שהיא מקבלת החלטה כזאת שהיא כל כך, תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, אתה כבר חורג הרבה מעבר. אני מסיים. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אנחנו עשינו יום אחר,

אין לילה ארוך, ויתרנו כאן על הרבה דברים, אין הרבה דוברים.

אפשר, אבל אנחנו בכללי שוויון. בבקשה, אתה כבר, לא נמצאים 20 דוברים לפני זה. אתה בתחילת דרכך כיושב-ראש,

הייתי סגן יושב-ראש. אני מתאים את עצמי לזמנים, ללהט הדיבורים. יש עוד משפט לסגור, בבקשה, עוד משפט. אני מסיים. בכל אופן כבר הוצאת אותי מההקשר. איך אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה כשההחלטה לא מקצועית? היא כל כך ממוקדת בציבור מסוים. לזה אפשר לקרוא החלטה מקצועית? אחרי הציבור, אי-אפשר להבין למה אחרי זה אנחנו זועקים שמפלים אותנו, שיש גזענות נגדנו?

תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה.

שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, המתנתי כאן שעה ארוכה כדי לדבר בעיקר אליך, אדוני היושב-ראש, וגם אל חברי השר עודד פורר, שיושב כאן איתנו, ולהגיד לכם שאתמול בחצות, אתמול בחצות השתכנעתי שבהתיישבות, או לפחות בהתיישבות הצעירה,

כפי שאמר סגן השר יאיר גולן, מטעמכם, חיים שם כנראה באמת תתי-אדם. איך השתכנעתי בדבר הזה? כי אתמול בחצות התפרסם שכוחות של המינהל האזרחי הדביקו צווי הריסה על בתים בגבעת רונן מתוך מגמה להרוס אותם תוך שלושה ימים. וכל כך למה? משום שביום שישי האחרון היה אירוע אלימות מאוד קשה, מאוד לא נעים לצפייה, מאוד חמור, וודאי שמי שהיה שותף לו צריך לתת את הדין על האירוע הזה. אבל אתם יודעים את זה, צביקה ועודד, אתם יודעים שאנחנו ברוך השם במדינה מתוקנת, יש ספר חוקים, יש חוק העונשין, יש דרכי חקירה וענישה. אם יש אדם שהוא חשוד, תעצרו אותו, תחקרו אותו, תגישו כתב אישום, תשפטו אותו, תענישו אותו אם הוא פעל פעולה אלימה כזאת או אחרת. לבוא ולהרוס את הבית שלו? ולא שלו, סתם להרוס חמישה מבנים ביישוב סמוך בלי שאתה בכלל יודע של מי הבתים האלה. הבוקר קמתי, התקשרתי לשאול אם יושבי הבתים, מי מהם זומן בכלל לחקירת משטרה. אולי יש שם אנשים שהם חשודים, אני גם לא חושבת שאם הם חשודים, צביקה, נניח שהם פעלו באלימות, נניח שהם הציתו רכב, לא ראיתי שכתוב שעל זה הורסים בית.

אף אחד מיושבי הבתים האלה לא נלקח לחקירה בכלל. סתם.

צביקה, זה, עודד, זה קמפיין אלימות המתנחלים. כל תפקידו, כל מטרתו, היא להגיד: אתם רואים? הם אלימים, בואו נהרוס להם את הבתים, בואו נפנה להם את היישובים. זה קורה במשמרת שלכם. אתה יושב כאן, עודד, בתור שר בממשלה. זה קורה מטעמך. אתה יושב כאן, צביקה, כיושב-ראש הכנסת מטעם הקואליציה, זה קורה מטעמך. איך אתם נותנים יד לדבר כזה? באמת הם תתי-אדם? באמת אין דין ואין דיין, ואין חוק, ואין סדר, ואין משטרה, ואין בתי משפט, אין כלום? ישר הייתה אלימות, יאללה, בואו נהרוס להם את הבתים. איזה מין דבר זה? לאיזה שפל, לאיזה שפל מוסרי הידרדרתם? הכול מותר? מי שמנהל את הממשלה הזאת ביהודה ושומרון זה מרצ?

מי שמנהל את הממשלה הזו ביהודה ושומרון זה יאיר גולן? תגידו לי, איפה אנחנו חיים? אנחנו לא בני אדם, אנחנו תתי-אדם?

אין דיין,

אין סדר, אין חקירה, אין בית משפט? אין כלום? ישר להרוס את הבתים? תודה רבה. אני קוראת לכם לעצור את הזוועה הזאת. תעצרו את הזוועה הזו.

חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת. חבר הכנסת אופיר כץ. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, השבוע ראיתי שמדינת ישראל הגיעה לשיא חדש. ממשלת השינוי מביאה אותנו להישג הבא: המדינה עם כמות הנדבקים הגדולה בעולם. הלב ממש מתפוצץ מגאווה. ממדינה שנתניהו מיצב כמודל לחיקוי במאבק בקורונה, נפתלי בנט הפך אותנו למדינת מחדל. הדבר היחיד שהממשלה הזאת הייתה ערוכה אליו הוא איך ייראו ההצהרות שלהם לתקשורת. אנחנו רואים שההתנהלות פה היא פשוטה, להרים ידיים, לחכות שכולם יידבקו, ואז לחייך למצלמה ולהגיד: ניצחנו את הקורונה.

מנהלי בתי החולים שאני מדבר איתם כל כך מודאגים, מספרים לי שהם פותחים עוד ועוד מחלקות של חולים קשים ושהשיא עוד לפנינו. ההפקרות וחוסר האחריות הן בקנה מידה בלתי נתפס, אבל הממשלה מסתכלת מהצד. כמה היא מסתכלת מהצד? בואו אני אספר לכם על שני נושאים שהתעסקתי איתם בימים האחרונים. הראשון הוא מכשירי האקמו. סיירתי בבית החולים הלל יפה בחדרה, והם סיפרו לי שאין להם מכשיר אקמו. בית חולים שנותן שירות לחצי מיליון מטופלים. כשהצפתי את הנושא בדיון בוועדת הכספים, קיבלתי תשובה מנותקת ממשרד הבריאות: אין לבית החולים הסכם כלכלי. דהיינו, אנחנו יודעים שיש בעיה, אבל הרגולציה מנצחת והתושבים יספגו. ואז ביקשתי ממשרד הבריאות את נתוני הפריסה של מכשירי האקמו. האמת שנדהמתי: בתל אביב יש פי עשרה יותר מכשירים מאשר בצפון. בתל אביב יש מכשיר לכל 50,000 תושבים, ובצפון, מכשיר אחד לחצי מיליון תושבים. זה נשמע לכם הגיוני? ומשרד הבריאות והממשלה עומדים מהצד ומתנהגים כאילו האירוע בכלל לא קשור אליהם. תקשיבו ותקשיבו טוב, חייהם של תושבי הפריפריה לא שווים פחות מחייהם של תושבי המרכז. ממשלה מנותקת. ואני אמשיך למחדל השני שהתעסקתי בו השבוע. הממשלה הפסיקה לחסן את מרותקי הבית. קיבלתי עשרות פניות על מרותקי בית שטוענים שהם מקבלים סירוב כשהם מתקשרים לבקש שיבואו לחסן אותם. הגדלתי לעשות, והלשכה שלי ערכה מדגם: מתוך עשר שיחות לקופות החולים באזורים שונים בארץ, בשש מהשיחות נענינו בסירוב. אבל גם זה לא מנע ממשרד הבריאות להגיע לדיון שיזמתי היום בוועדת הבריאות ולהציג תמונה ורודה כאילו הכול בסדר ואין שום בעיה. כי זו המדיניות של הממשלה הזו, לעצום עיניים, לסתום אוזניים, ולהגיד: אנחנו בסדר, הרצפה היא זו שעקומה. אני מתבייש בשבילכם. חייהם של אנשים מוטלים פה על הכף. אם רק הייתם מתעמקים באתגרים האמיתיים רבע ממה שאתם מתעסקים במשחקים הפוליטיים שלכם, אולי המצב היה נראה אחרת.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. אני מזמין את חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. שנייה. לא, אני לא מתחיל. עד שאתה לא אומר "כנסת נכבדה" אני לא מתחיל. זה חוק אצלי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, קודם כול אני רוצה להזכיר לכם שהיום קראנו את פרשת משפטים, "פרשת משפטים, בושה", אתם זוכרים? אז הבושה עוד מעט, בעזרת השם, תיעלם בסוף החודש, כשראש הקושרים זה מר מנדלבלוף.

מר מנדלבלוף, גם אם תלך אנחנו נחזור, בעזרת השם, נקים ועדת חקירה ממלכתית להכניס את כל הקושרים לבית הסוהר. אתם חבורה, אתה ואלשיך וכל מי שעשה את ההפיכה באופן מעשי במדינת ישראל עוד יעמוד לדין במדינת ישראל. לכן הבושה לפחות תיעלם בעוד שבוע. ואני מציע באמת ומקווה שתיעלם לנו מהחיים הציבוריים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לכל הסיפור של פרשת הצוללות. תראו מה עשיתם, הרי מר גנץ, שר הביטחון, בן אדם שלכל תפקיד שלו כמעט הגיע רק כברירת מחדל, ביקש, וזה ההישג שלו, בסוגיית הצוללות. הרי אם אתם באמת רוצים לבדוק את הליכי הרכש בצה"ל,

תבדקו מטוסים, צוללות, טנקים, הכול בסדר.

אלא מאי? תקשיבו מה עשיתם, הרי דרוקר החבר של לפיד תפר פה איזה סיפור, מפמפמים אותו היום בערוץ 13 כאילו זה עסק פרטי שלהם. זאת אומרת שזאת פרשייה שלהם. המציאו דבר שלא היה.

ומה אמרו? שראש הממשלה נתניהו רצה לרכוש עוד שלוש צוללות ב-1.5 מיליארד אירו. תראו מה קרה. 3 מיליון. היום הם רוכשים אותן, קיבלה אותה ממשלה עכשיו, מר גנץ, אתה קיבלת,

בנט מהאו"ם. אתם מכירים ראש ממשלה שמעלה על סדר-יום הממשלה סוגיה והוא נמנע בה? תראו את הבדיחה ההזויה שאנחנו מגיעים אליה. והיום הם החליטו לרכוש עוד שלוש צוללות, רק באיזה מחיר? 3 מיליארד אירו. אם אפשר לשלם יותר, למה לא? המושחתים האלה, שכל היום מדברים עלינו, לא מתביישים, מוציאים אוכל מהפה של הילדים החרדים. אבל מה? כדי לתקוף את נתניהו מה זה משנה אם זה עלה לנו עוד 1.5 מיליארד אירו? למה לא? עכשיו, ממה נפשך? אם לא צריך, אז לא צריך גם עכשיו, ואם צריך, למה התנגדתם? בגלל שזה נתניהו. ואיך שילמתם עוד 1.5 מיליארד אירו? הרי זאת שערורייה ממדרגה ראשונה. אתם לא תשמעו את זה בחדשות, אתם לא תשמעו את זה בכלי התקשורת המגויסים, בגלל, כמו שאמר ראש הממשלה נתניהו: לא נתניהו, לא חוקרים.

אבל בכל מקרה, אני רוצה להציע לכם עוד משהו לסיום. הרי הבנתי שאתם רוצים, חבר הכנסת אקוניס, הם מחפשים עכשיו שופט לוועדה.

אני מציע לכם, התפנה, יש לכם אחלה מועמד. קחו את מלצר, הרי הוא היה יושב-ראש ועדת החוקה של מפלגת העבודה, הוא הביא לכם גם את הבחירות בקומפלט, הוא הרי לא נתן לנו לזכות בבחירות מאותו ערעור שהגיע לנו, ואז היו לנו 66. קחו אותו, הוא יתפור לכם את כל הקופה, הכול בסדר.

המסקנות, הדוח, הכול טוב. אתם מושחתים ענקיים, לא מתביישים. זאת בעצם רמת המוסר שלכם, זאת ההתנהלות שלכם. תודה. מדינת ישראל מעולם מעולם לא עניינה אתכם.

רק מר לפיד, פוליטיקה קטנה, אתמול אני שומע אותך בטלוויזיה ונחרד. חבר הכנסת אמסלם.

הצוללות היחידות שראית זה באמבטיה, כשההורים שלך שמו לך, כשהיית בגיל שש-שבע. חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה.

חברות וחברי הכנסת שנשארו כאן, אדוני היושב-ראש, לממשלה בסוף דרכה אני אומר הערב: אתם נוהגים כמו המשטרים האפלים והמסוכנים ביותר. האפלים, השר פורר, והמסוכנים ביותר, שפעלו בדיוק באותן שיטות במאה ה-20. במקום למשול, במקום לנהל מדינה ולא להשאיר אותה בקריסת מערכות, חבר הכנסת כץ, אין להם תקציב לאקמו, אבל הם בוודאי בקריסת מערכות, מושג רפואי מוכר: הם קודם היו בקומה,

אחר כך עברו לקריסת מערכות. במה עוסקת הממשלה, אדוני היושב-ראש? בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, שהיא הכול חוץ מממלכתית, חבר הכנסת אמסלם. עושים שימוש ציני במילה "ממלכתי", הפוך לגמרי מן המילה "ממלכתי", לצרכים פוליטיים, לקמפיין פוליטי. הרי הודה ראש המטה שלהם שפרשת הצוללות עלתה מן המעמקים כאשר הם שקעו למעמקי הסקרים.

בדיוק כמו המשטרים האפלים והמסוכנים ביותר. הממשלה הזאת אלופה ביצירת תקדימים מסוכנים. ואחר כך אל תגידו, אדוני היושב-ראש, כאשר תעברו לספסלי האופוזיציה, בקרוב מאוד,

ניתן תקווה לקהל שצופה בנו, הם שואלים אותי כל הזמן: נו, מתי אתם חוזרים? ברחוב, במקומות שלא הייתי מאמין, ביישובים, חבר הכנסת אמסלם, בשכונות שלא היית מאמין שיגידו לאיש ליכוד מתי תחזור.

לא מאמין. אני לפעמים, אדוני היושב-ראש, משפשף את העיניים.

אני אומר לו: רגע, איפה אני נמצא?

במקומות האחרונים שהיית מאמין שיגידו לנו, הציבור שצופה בנו עכשיו בבית: תחזרו. ואני אומר ומזהיר: אל תגידו אחר כך, איך אתם תמיד אומרים?

אבל ביבי, אבל אתם, אבל ביבי.

הכול, 12 שנה, 13 שנה. שתי ועדות חקירה ממלכתיות, שלראשונה, אדוני היושב-ראש, בתולדות ישראל בודקות את הממשלה הקודמת. האפלים והמסוכנים ביותר פעלו כך. תפתחו ספרי היסטוריה, תבדקו באיזה ארצות.

לא במדינות דמוקרטיות.

בממשלת בנט-עבאס, כבר כ-2,000 ישראלים, מאז כהונתה במחצית יוני 2,000 ישראלים נפטרו מקורונה, ויש אומרים שיותר, הרי הנתונים הם לא מדויקים כפי שאנחנו דייקנו את הנתונים, והם עוסקים וגאים. אגב, היושב-ראש, 126 נפטרו רק בשבוע האחרון. מישהו אומר את זה? מישהו עוסק בזה? כן תו ירוק, לא תו ירוק, בידוד בבית ספר, לא בידוד בבית ספר. שיגעתם את הילדים, שיגעתם את ההורים, שיגעתם את כל המדינה. ובמה עוסקים? בהקמת ועדת חקירה פוליטית, וקוראים לה "ממלכתית". חברות וחברי הכנסת, הממשלה הזאת היא כישלון אחד גדול. ואני אומר לכם כאן, ואני שם לב לזה, ובזה אני מסיים,

בדיוק. אתה מהמקפידים, בגלל זה אני מופתע. נכון, בהחלט, ולכן במשפט האחרון אני אומר כך: למי שלא הבחין, הממשלה הזו מדדה לסוף דרכה, עוסקת בהעברת סמכויות, במה שאנחנו עוסקים עכשיו. אין לכם מה להעביר סמכויות. אלה הם השבועות האחרונים, ברוך השם, שבהם הממשלה הרעה והמסוכנת הזאת מכהנת.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס. השר פורר יסכם את הדיון, ולאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני אתייחס, לנושא. לעצם העברת הסמכויות, אני חושב, לפני שנדבר על דברים אחרים. בהחלט יש כאן בשורה משמעותית וטובה. אני זוכר את עצמי כאן, בכנסת, גם בחבר בוועדת החינוך, גם כחבר בוועדת הכספים, טוען עד כמה הנושא של הגיל הרך חייב להיות מטופל תחת משרד החינוך ולא תחת משרד העבודה והרווחה.

שהעסק הזה הוקם לכתחילה באמת מתוך רצון לקדם את נושא העבודה, אבל אנחנו רואים את הטיפול בגיל הרך כאחד האתגרים הקריטיים ביותר לדור הבא של אזרחי ישראל. יודעים שבגילים הללו יש השפעה דרמטית על איך שגדלים הילדים. ולא הייתה סיבה. התפלאנו, אתה יודע.

כשאתה נכנס לבניין הזה, אתה לא מכיר בדיוק את כל נבכי הביורוקרטיה הישראלית, מה נמצא באיזה מקום, והבנו שהנושא הזה של סמכויות הגיל הרך חייב להיות במשרד החינוך. ויותר מזה, גם באנו בטענות,

גם כשהייתי חבר בקואליציה, מדוע הדברים האלה לא קורים. אפילו עוד לפני שאנחנו מדברים על העלויות הנוספות שנדרשות, שבסופו של דבר הן עלויות לחינוך, זה הדבר הטריוויאלי והמובן ביותר. ואני בהחלט חושב שיש כאן את אחת הבשורות המשמעותיות שהממשלה הזאת מביאה איתה. הנושא הזה מופיע בתוך ההסכמים הקואליציוניים שלנו. הייתה על זה הסכמה רחבה בקרב כל המפלגות בקואליציה, ובאמת אני חושב ששרת החינוך זוכה לעשות פה הפעם את מה שכולם ראו לנכון שצריך לעשות, רק לא עשו, וכולם הבינו שצריך להעביר את מעונות היום לאחריות משרד החינוך,

וכולם אהבו לדבר על זה כל הזמן, עד כמה זה חשוב, חוץ מאשר שזה במשמרת שלהם. ואני אומר את זה לא רק במובן של החשיבות ששרת החינוך רואה בדרישה שלה וברצון שלה לקחת את האחריות על זה, אלא גם בנכונות של שרים שקיבלו משרדים אחרים לוותר על הסמכות הזאת. כי הרבה פעמים אתה חושב שזה צריך להיות באיזשהו משרד עד שצריכים לקחת לך את הסמכות מהמשרד ולהעביר אותה למשרד אחר. פתאום אתה מגלה שזה הרבה יותר קשה להוריד את הסמכויות מהמשרד. לכן אני בהחלט חושב, ואני אומר את זה לחבריי באופוזיציה, אני יכול לרדת? יש על זה הסכמה?

אז אני אנצל את הזמן שלי,

חברת הכנסת סילמן. בעניין אחר, בשבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת משפטים. בפרשת משפטים מופיעה מצווה ידועה של צער בעלי חיים. "כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו, עזב תעזב עמו". מכאן המצווה לעזור לחמור הכורע תחת משאו. ואני מבשר לכם,

שהיום אנחנו סיימנו את המבצע הכי גדול שנערך במדינת ישראל לחילוץ בעלי חיים, וחילצנו יותר מ-50 סוסים וחמורים שהוחזקו בתנאים קשים, במזג אוויר סוער, סבלו מהרעבה,

ללא טיפול רפואי הולם. זה קרה בחווה סמוכה ליישוב בני ציון שבאזור השרון. בשל החשש לחייהם של הסוסים והחמורים דאגנו להעבירם למתקנים מוגנים לטיפול רפואי ושיקום בתחנת ביניים עד למציאת מסגרות אימוץ חדשות. אז בתוך כל זה אני שמח שגם זכיתי לקחת חלק היום בקיום המצווה הזאת של צער בעלי חיים. אני חייב לומר שפה אני מודה לעובדי משרד החקלאות,

ההבנה שגם החוק הזה שאנחנו ממונים עליו צריך להיות מבוצע מחלחלת לשטח.

אשריכם. יישר כוח גדול. זכות גדולה באמת. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשרת החינוך את סמכויות שרת הכלכלה והתעשייה לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, חוק החזקת תכשיר במוסדות חינוך, חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום וחוק הפיקוח על מעונות היום.

הודעת הממשלה על העברת סמכויות משרת הכלכלה והתעשייה לשרת החינוך נתקבלה. בעד, שישה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הודעת הממשלה התקבלה על ידי הכנסת, ואני מברך את שרת החינוך על

בה בעת גם אחריות גדולה נפלה על כתפייך. אז אנחנו גם סומכים עלייך,

סומכים עלייך שהדבר הזה יקבל משנה תשומת לב במשרד. אני מזמין את שרת החינוך להודיע הודעת ממשלה, בבקשה. עד שהיא תעלה, הודעה לסגנית מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי

חבריי חברי הכנסת,

התשס"א 2001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד הכלכלה והתעשייה, זרוע עבודה, למשרד החינוך את שטחי הפעולה של אגף מעונות היום בתחום מעונות היום

את שמות ילדינו, את מקום מגורינו, את פרטי כרטיס האשראי ועוד כהנה וכהנה. אף שמתקפות סייבר פוקדות אותנו ואת העולם כולו בתכיפות רבה, החוק בישראל, אשר מתייחס להגנה על הפרטיות ועל השמירה על מאגרי מידע, נחקק לפני 40 שנה, והעדכון האחרון בו נעשה בשנת 1996. החקיקה המתייחסת לפיתוחים טכנולוגיים חייבת להתעדכן ולהיות מותאמת לצורכי השעה. איננו יכולים לשקוט על השמרים. עניינים מעין אלו הכרחיים גם לצורך יכולתם של ישראלים לסחור עם חברות בין-לאומיות שונות.

אני מבקש להביא בפניכם היום את הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), אשר נועדה להתאים את חוק הגנת הפרטיות לאתגרים העכשוויים בהגנה על מידע אישי במאגרי מידע בעידן הדיגיטלי. הצעת החוק כוללת הסדרים שנועדו לשפר במידה משמעותית את יכולות הפיקוח והאכיפה, להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות הנוגעות למאגרי מידע. ההצעה תחזק את כלי הפיקוח וסמכויות האכיפה הנתונים בידי הרשם העומד בראש הרשות להגנת הפרטיות ותעצים אותו כגורם משמעותי שאוכף את דיני הפרטיות במאגרי המידע בישראל, באופן שיאפשר התמודדות עם הסיכונים המאיימים על הפרטיות שלנו מדי יום. סיכונים אלה כאמור הולכים ומתרבים עם התפתחות הטכנולוגיות והשינויים בדפוסי ההפצה, העיבוד והשמירה של מידע אישי בידי יחידים, תאגידים וממשלות גם יחד. אל מול החשש המתגבר מפני שימוש פסול במידע, הפצתו ללא הסכמה או הסמכה בדין, כשלים באבטחת מידע ועוד, יש להעמיד כלי פיקוח ואכיפה עדכניים, יעילים ומשמעותיים. יודגש כי הצעת החוק קובעת מנגנון אכיפה מינהלי ביחס להפרה של הוראות החוק, שיהווה מנגנון חלופי לאכיפה במסגרת ההליך הפלילי, אשר נהגה עד היום. בהקשר הזה, מהווה חקיקה זו חלק מהמטרה שנטל על עצמו שר המשפטים להפחית את השימוש בהליך הפלילי תוך מציאת חלופות מינהליות פוגעניות פחות

קובעת הצעת החוק הקלה רגולטורית לבעלי עסקים אשר מחזיקים במאגרי מידע קטנים. על פי ההצעה, יצומצם באופן משמעותי היקף חובת הרישום החלה על מאגרי מידע, כך שהפעילות הרגולטורית תתמקד רק במאגרים הגדולים, המציבים איומים משמעותיים לפרטיות, ורק ביחס אליהם יבוצעו פעולות אכיפה ואכיפה המבוססות על הסמכויות המוצעות כאמור. מאגרים קטנים ולא רגישים יהיו פטורים מרגולציה זו. למשל, מספרה שכונתית המחזיקה מאגר קטן המכיל את פרטי לקוחותיה לא תחויב ברישום המאגר אצל הרשם ולא תישא בנטל הרגולטורי הכבד בשל כך. בנוסף, הצעת החוק מתאימה את הגדרות המונחים שבחוק הגנת הפרטיות הנוגעים להגנה על מידע אישי ממוחשב להתפתחויות הטכנולוגיות, החברתיות והמשקיות שהתרחשו מאז נחקק החוק לפני כ-40 שנה, וכן להסדרים מודרניים של הגנת מידע אישי במדינות מובילות בעולם ובמישור הבין-לאומי, ובראשן רגולציית הגנת המידע של האיחוד האירופי. להשלמת התמונה אציין כי בכוונת משרד המשפטים לפרסם תזכיר חוק שישלים את מהלך התיקון המהותי הנדרש לשם עדכון החוק הקיים והתאמתו למציאות בת-זמננו. תיקון זה צפוי לכלול סוגיות מהותיות, כגון הרחבה של הבסיסים המשפטיים המותרים לעיבוד מידע מעבר להסכמה והסמכה בחיקוק, עדכון של רשימת הזכויות המוקנות לנושא המידע, והסדרים המשקפים אחריותיות של בעל שליטה במאגר ומחזיק. נוכח האמור, אבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה. תודה רבה לשר עודד פורר. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. אני נועל את הרשימה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אורית סטרוק, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאחר שהרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א, הסביר בריאיון את הבעיות הקשות שיש ברפורמת הגיור ושמי שאמור להכריע בשאלות יסוד כאלה זו הרבנות הראשית ולא הכנסת, הגיב השר לשירותי דת מתן כהנא בציניות ואמר שהוא מצר על כך שיש כאלה שלא סומכים על ידה הארוכה של הרבנות הראשית, קרי על רבני הערים. מלבד עזות הפנים שיש כלפי רב ראשי בישראל, מלבד החוצפה להוביל מהלכים בעלי משמעות הלכתית רחבה לזהותה היהודית של המדינה ללא גיבוי הרבנים הראשיים, מועצת הרבנות הראשית וכל גדולי ישראל, ומלבד מה שידוע לטובת מי מכוונות הרפורמות השונות של השר כהנא, התחדדה מדבריו עוד נקודת כשל שקשורה למהותה של הממשלה הנוכחית. כמפקד טייסת, כהנא יודע שמפקד חיל האוויר לא סומך בכל דבר על מפקדי הטייסות. אם ישנה תקלה שמצריכה קרקוע של המטוסים, הוא יכריע על כך בעצמו, קל וחומר שהחלטה מהותית כמו תקיפת יעד מסוימת צריכה להתקבל בדרגים הגבוהים ביותר. כל בר דעת מבין שלא כל אלוף פיקוד מחליט על הוראות הפתיחה באש בגזרתו, אלא זו החלטה של הפיקוד העליון. האם כהנא הוא עד כדי כך נבער מדעת שאיננו מבין דבר פשוט שכזה? מאיפה התפיסה ההזויה שהוא חוזר עליה פעם אחר פעם אחר פעם כאילו את ענייני הזהות היהודית של המדינה אפשר להפריט לכל רב מקומי? לדעתי השר כהנא למד זאת מהקמת הממשלה, אדוני היושב-ראש,

לראשונה בישראל, לא ראש ממשלה אחד אלא חמישה-שישה ראשי ממשלה. לנושא בתואר הרשמי אין סמכות-על ולא אמירה משמעותית כמי שעומד בראש הפירמידה, אלא כל אחד מחלקי הממשלה עושה מה שהוא רוצה. זה יסוד הריקבון של הממשלה, מלבד זה שבנט העז לקבל על עצמו את התפקיד בלי שום מנדט מהעם. לכן מנסה השר כהנא להעתיק את ההתנהלות הלא-נורמלית הזאת למערכות אחרות, שהוקמו לתפארה ושיש בהן מי שעומד בראש הפירמידה ונושא באחריות. אז אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, ראש ממשלה אמור להיות המתכלל והמכריע בשאלות היסוד של הנהגת המדינה, הרמטכ"ל אמור להיות המתכלל והמכריע בשאלות היסוד של הנהגת הצבא, והרבנים הראשיים לישראל אמורים להיות המתכללים והמכריעים בשאלות היסוד של זהותה היהודית של המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש,

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת שרציתי פשוט לענות, אחרי האי-אמון עלה שר הבריאות ניצן הורוביץ ודיבר, אבל לפני שאני אתייחס לזה אני רוצה לברך את שרת התחבורה מרב מיכאלי על הורדה מאוד משמעותית של הפקקים בכבישים בחודש האחרון. באמת יישר כוח, ואני מאחל לך שבאמת תמשיכי עם הצלחות רבות בכהונתך. כולנו נהנים מזה. לגבי ניצן הורוביץ, הוא שאל אותי מה ההבדל בין תו ירוק לבידוד. אז כשיש שר בריאות שאפילו לא יודע מה ההבדל בין תו ירוק לבידוד, אני חושב שהממשלה הזו, פשוט אין מה לתאר. כולם חבורה של כישלונות, ללא הנהגה, כל אחד מושך בכיוון שלו, ואת הברדק בבדיקות, בחינוך, בקורונה הכלכלית, לצערי, את הברדק הזה עם ישראל רואה ומשלם את המחיר.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, לימור מגן תלם, אינה נוכחת, יעקב מרגי, אינו נוכח,

אמיר אוחנה, אינו נוכח,

יעקב אשר, אינו נוכח, יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירי רגב,

חבר הכנסת בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת פרוש, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן,

חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

אינו נוכח, חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. אפשר לרענן את הרשימה?

אתה עוד ארבעה. אופיר, אתה עוד ארבעה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, אם היה צריך להביא ביום הזה חוק, אז זה החוק הזה. זה חוק שנועד להגנה על פרטיות. ולאור מה שנחשף בימים האחרונים, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהחוק הזה נחוץ. אבל גם בחוק הזה יש כמה פרצות. אחת מהן, חבר הכנסת יואב קיש, היא העניין הזה של המאגר של המפלגות. הבנתי שהעניין הזה, הינה, רומן מהנהן בראשו, בא על פתרונו, אבל אנחנו רוצים לוודא שבאמת אין פרצות ושלא תתאפשר בשום פנים וצורה פגיעה בפרטיות כלשהי. במיוחד מה שראינו בתוכנה הזאת של חברת NSO ופגסוס, ושהם משתלטים, לא רק האזנות סתר, משתלטים על כל הטלפון שלך, עם שיחות הווטסאפ,

יכול להיות שהם, אז זה יותר חמור. ומה שחמור הוא שבמשטרה עד עכשיו אומרים כן. אפילו היום אלשיך אמר: אנחנו התקנו את זה לשלושה ראשי ערים. ואני אומר לכם, זאת פדיחה גדולה, וזאת פרשה שצריך לקיים עליה חקירה רצינית ולהעמיד, את האחראים. מה יותר קל מאשר לבוא ולמשטרה ולהגיד: לא קנינו את התוכנה הזאת, או: כן קנינו את התוכנה הזאת. ומי שקנה את התוכנה ואישר אותה, ושילם את התמורה מכספי הציבור, צריך לעמוד לדין. זאת הפרה בוטה של חוק הגנת הפרטיות הקיים, אפילו בלי החוק הזה. ולכן אין נחוץ יותר מהחוק הזה, שבא להגן על פרטיותו וצנעת הפרט של האזרח, ובמיוחד אנחנו, האזרחים הערבים. אדוני יו"ר ועדת החוקה, שכל הזמן מדבר על העניין הזה, הגעת בזמן. אתה כל הזמן מעלה את הנושא החשוב הזה, את הזכות החוקתית הזאת של אדם לפרטיות שלו. אמרתי, אין מצב ואין זמן יותר מתאימים בדיוק להביא את החוק הזה מאשר בימים האלה, שאנחנו עדים לפרשה החמורה הזאת, ואתה עוד תקיים עוד דיון על זה, ואנחנו נגיד את הדברים שלנו. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי,

נוכח.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, גברתי השרה, אני גם רוצה לברך אותך,

בהצלחה במאבק בפקקים. הייתי רגיל לכמעט שלוש שעות נסיעה מעפולה לירושלים, עכשיו זה שעה וחצי. מאז שנכנסת לתפקיד, כל הכבוד: אין פקקים. אני פה בשבילכם. כל הכבוד. השבוע פורסם שהמרכז הישראלי לכלכלה מדינית פרסם שהנזק לענף ההסעדה והאירוח בתקופת האומיקרון יהיה מעל מיליארד שקלים. 35% ירידה בהכנסות של המסעדות ובתי האירוח. אני מדבר עם בעלי עסקים, עם עצמאים, ומה שמראה המחקר זה בדיוק מה שהם אומרים לי בשיחות ובפגישות איתם. פשוט, או שהם קורסים או שהם לקראת קריסה. אין להם שום סיוע מהמדינה. שום כלום. בתקופה הזו כשהיה הגל הקודם, ואני זוכר שהייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, היינו יום ולילה, יום ולילה, בדיונים בוועדת הכספים, מקבלים ממשרד האוצר את חבילות הסיוע וגם רבים עם אנשי האוצר איך לשפר, איך לעזור לאזרחים. אין ספור דיונים. עוד חבילת סיוע, ועוד חבילת סיוע, ובזכות חבילות הסיוע הללו בעלי העסקים עמדו על הרגליים. בימים אלה בוועדת הכספים, תראו מה זה, כמה בעלי עסקים צועקים,

מתחננים לעזרה, לא היה דיון אחד לסיוע לבעלי עסקים. דיון אחד. כאילו הבית הזה, הקואליציה הזאת מנותקת ממה שקורה בחוץ. לא רוצה להקשיב בכלל, לא רוצה להביא אפילו לדיון, מה אפשר לעזור, מי נמצא בבעיה. אז לא רק שאנחנו לא עשינו עד עכשיו דיון אחד איך לעזור לעצמאים, איזה דיונים אנחנו כן עושים? העלאות מיסים. הכול מכול: חד-פעמי, שתייה ממותקת,

רק העלאות מיסים. בתקופה כזאת, במקום להביא חבילות סיוע, ששר האוצר יביא חבילות סיוע, שיהיה קצת רגיש ולא כזה אטום לאזרחים שלו, לבוא ולעזור, במקום זה הוא מביא העלאות מיסים ומעלה את יוקר המחיה. ומה היום אנחנו שומעים? אולי יגידו לנו שאין כסף, הממשלה בבעיית מזומנים, מנסור וזה, אבל היום מה מתברר? הממשלה הזאת קיימת שבעה חודשים, ובמהלך שבעה חודשים השרים שלה, שריה המעופפים, 53 נסיעות. 53 נסיעות בעלות של 16 מיליון שקל. האזרחים, אין להם לנסיעות שלהם,

יש מספיק כסף. ודבר אחרון, הדבר הכי מעצבן זה האיפה ואיפה, שבממשלה הזאת דואגים למי שקרוב אליהם. ואני אומר: תנו לכל מי שנפגע. הייתה הפגנה אחת של הבימה, יום למוחרת הם קיבלו כבר תקציב של עשרות מיליונים.

אדוני השר פורר, למה הם כן, ולמורי הדרך אתם אומרים: תחליפו מקצוע? אני בעד לתת לתרבות. אם הם ביטלו הופעות,

לעזור להם, אבל למה להם אתם נותנים מהר ולמורי הדרך אתם אומרים: תחליפו מקצוע? ואת בעלי המסעדות אתם לא רוצים לשמוע. דיון אחד בוועדת הכספים לא היה בשביל לראות מה הבעיה שלהם ולראות איך אפשר לעזור להם. לא נוגעים, זה שר האוצר. בסוף זה צריך את אישור ועדת הכספים. דיון אחד לא עשיתם, אחד.

מה שקורה בחוץ זה לא עניינכם, אתם לא קשורים לאירוע. למי שאתם רוצים, למקורבים שלכם,

צ'ק 60 מיליון שקל. תודה.

מתי אתה תדע להגיד לי, אתה יודע, עשינו את זה, גם אנחנו עשינו את זה.

השקר הזה שלכם, שחילקנו מהמסוקים, עשינו על סמך פגיעה של עצמאי. אם הוא נפגע 25% אני עונה לך. אם הוא נפגע 25%, 40% אני מסתמך על ההצהרה שלו כמו שעשינו בגל הקודם.

הוא יודע להצהיר כמו שהוא מגיש למע"מ ומס הכנסה, יודע לעשות את זה.

הבלוף הזה שצריך לחכות חודש, אנחנו לא חיכינו, אנשי, אתה עדיין מגיש את המע"מ על ינואר. עסק, אדוני השר, הוא יכול להצהיר כבר היום על הפגיעה שלו. לא מסתכלים חודש אחורה, לוקחים את זה לפי 2019. כי 2021-2020 היו שנות קורונה.

זה התירוצים שלכם. אתה תלך ל-2019, תלך ל-2019.

זה לא תירוצים, טוב. תודה רבה.

תודה רבה, חבר הכנסת כץ. ואם יורשה לי רגע להסיר את כובעי כיושב-ראש ולהצטרף לדברים שלך, אדוני. אתמול קיימתי שיחה עם משרד האוצר בהקשר הזה. נדמה לי שיש אפשרות לבחון את מתן המענקים או הפיצויים גם לבעלי עסקים עצמאים שנפגעו לא רק בגל, אלא נפגעו גם מההגבלות השונות שהיו לפני הגל, וגם אליהם צריך להתייחס, לא רק מי שנפגע בגל האומיקרון, שאגב לא התחיל בינואר, היה גם בדצמבר. תודה רבה. בסדר. נכון. אבל יש כאלה שנפגעו מההגבלות השונות של התו הירוק בלי קשר לגל, וגם להם צריך לדאוג בצורה כזו או אחרת.

אתה יודע, אני מניח, שהממשלה אישרה מתווה מיוחד לענף התיירות, בלי קשר, נכון. כולל מורי הדרך. אבל רק לתיירות הנכנסת, לא לתיירות חוץ. לכן היא אישרה מתווה מיוחד. אין מתווה לתיירות חוץ. זה עולה יותר. לא, לא, אני כבר דיברתי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הלוואי, אגב, הלוואי,

חבר הכנסת דודי אמסלם, אינו נוכח, בכך תמה רשימת הדוברים. תרצה לסכם, אדוני, או לעבור להצבעה? אתה יודע שיש בקצה, אדוני השר, עסקים שהם לא תלויי ענף, הם פשוט עסקים תמימים וקטנים בדרך כלל, שלא מקבלים פיצוי, כי אין את מנגנון הפיצוי כמו שהיה בתקופה האחרת. גם אליהם צריך להתייחס, למרות שהם בקצה, למרות שהם לא בראיית מקרו, הם במיקרו. אבל יש שם משפחות ועובדים וקריאות לעזרה מאוד מאוד משמעותיות. קודם כול, אנחנו קשובים לכל הקריאות האלה לאורך כל הדרך. אבל צריך להבין ממה קמה כל הצעקה. כל הצעקה הגדולה שקמה עכשיו,

אני לא מדבר על מי שנקודתית נפגע כתוצאה מהתו הירוק לא רק לאורך החודש האחרון, בהחלט,

אז יש מתווה של תיירות, יש מתווה על תיירות חו"ל, ועובדים עליו. גם כאן היו ויכוחים, בין רשתות המלון הגדולות לבין הרשתות הקטנות, אבל התקציב לטובת הדברים האלה ניתן, כולל בתקציב מיוחד שניתן למשרד התיירות בהקשר של מורי הדרך ותיירות חו"ל. זה ניתן בהחלטת הממשלה. מי שצריך לבצע את התקציב הזה זה משרד התיירות.

יש סקטור ספציפי שנופל, הוא לא תחת משרד התיירות, הוא תחת משרד הכלכלה. רגע, תן לי רק לסיים את דבריי בתוך האירוע הזה.

מי שנוגע בתיירות חו"ל נוגע במשרד התיירות. כשאנחנו מדברים על פיצוי לגבי הגל הזה, ותאמין לי, חבר הכנסת כץ, ישבתי גם בוועדת הכספים,

כנציג האופוזיציה הייתי יושב-ראש ועדת הכספים והעברתי וקידמתי לממשלה הצעות שעברו פה אחד בוועדת הכספים, כשזה היה נכון וכשזה היה ראוי.

רק מה, כדי לייצר פיצוי, וכשאתה רוצה שהפיצוי יהיה נקודתי, אתה אומר, אני רוצה לבחון נתונים. אתמול ישבנו עם נציגי המסעדות ועם נציגי חדרי הכושר ועם נציגי אולמות האירועים ועם בעלי העסקים ועם נציגי יועצי המס. על זה דיברנו בדיוק, על זה גם שוחחתי עכשיו עם שרת הכלכלה. אמרנו דבר מאוד פשוט, האמירה של שר האוצר הייתה פשוטה וברורה: למי שנפגע קשה ניתן סיוע. עכשיו, כדי לדעת מי נפגע קשה, הדרך שבה אתה מודד אם הייתה ירידה במחזור של העסק או לא, היא כשהוא מדווח מע"מ. העסקים הקטנים ידווחו את המע"מ על ינואר בכלל בחודש מרץ, ואנחנו מחפשים את הפתרון לזה כדי לראות כבר בפברואר, אבל הדיווח הראשון של המע"מ על חודש ינואר, שהוא החודש שבו הייתה פגיעה, צריך להבין שבדצמבר, שם אנחנו קודם כול דחינו את תשלומי המע"מ כדי לסייע תזרימית, מה דחיתם, בעשרה ימים?

את זה אתה מציג, אני לא מציג את זה כסיוע, דחיית תשלומי המע"מ הייתה כדי לסייע תזרימית. כשאתה מנהל עסק, ניהלת עסק? כשאתה מנהל עסק יש דבר שנקרא תזרים מזומנים, ותזרים המזומנים הוא הדבר הקריטי שאותו מרגישים העסקים כרגע. כדי לסייע בתזרים מזומנים, עודד,

כדי לסייע בתזרים מזומנים, תשמע, אולי תשכיל במשהו? כדי לסייע בתזרים מזומנים ביצענו את אותה דחייה. ועדיין, צריך להבין שגם, אומנם המגבלות של האומיקרון התחילו לקראת השבוע האחרון של דצמבר אך ההשלכות שלהן על העסקים לא היו דרמטיות ברמה שעסק קורס אחרי שבוע. אני אומר לך פה, הינה אני אומר את זה מעל במת הכנסת: אם אחרי שבוע עסק מתמוטט, צריך לבדוק למה. זה לא בגלל האומיקרון. עכשיו, מה כן? אנחנו לא יכולים לסחוב את זה תקופה ארוכה. העסקים האלה גוררים איתם גיבנת מהשנתיים האחרונות. אלה שנשארו הם גם אלה ששרדו את השנתיים, רוב העסקים האלה הם עסקים חזקים. לכן אמרנו דבר מאוד פשוט: יוגשו דוחות המע"מ על חודש ינואר, על הפעילות בינואר, ונוכל לראות מי נפגע קשה ומי לא נפגע קשה. מי שנפגע קשה יקבל פיצוי ויקבל סיוע. זה נאמר על ידי, על ידי שר האוצר, בישיבת הממשלה, במסיבות עיתונאים, איפה שרק רוצים. רק מה, צריך לראות נתונים. זה הבסיס, ועל בסיס הנתונים גם יתקבלו החלטות,

תודה רבה לשר עודד פורר. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), בקריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב 2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, חמישה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14) עברה בקריאה ראשונה, ותעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום,

חברותיי וחבריי חברי הכנסת, האמת היא שזה מאוד מאוד פשוט. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב נחקק ב-2016, והוא מסדיר את ענף הרכב בישראל על התחומים השונים שלו, ובכלל זה ייצור רכב, יבוא רכב, סחר ברכב,

יבוא וסחר במוצרי תעבורה, מתן שירותי תחזוקה לכלי רכב ושמאות רכב, חוק שמחליף את ההסדרה שהייתה קודם, שהיו בה חמישה צווי פיקוח מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח. החוק נכנס לתוקף באוקטובר 2016. מאז משרד התחבורה פועל בכל הכוח כדי להשלים פרסום חקיקת משנה לפי החוק במטרה באמת לאפשר את יישומו של החוק בצורה מלאה ככל שניתן, והייתה באמת השתדלות לעמוד בלוח הזמנים כפי שנקבע בסעיף 247 לחוק. מה לעשות שהתפתחויות הפוליטיות במדינת ישראל היו כאלה שלא התאפשר למשרד התחבורה לעמוד בלוח הזמנים ולהשלים את פרסום חקיקת המשנה המלאה שנדרשת. לכן סעיף 247 כבר תוקן כמה פעמים, כלומר הוארך תוקפו של סעיף 247, שמאפשר בעצם בינתיים להמשיך ולהשתמש בחוק למרות שעוד לא חוקקו תקנות המשנה. עכשיו, החדשות הטובות שיש לי, למרות שאני באה לבקש מכן ומכם להאריך שוב את הארכת הביניים הזאת, היא שכן הייתה התקדמות משמעותית, והונחו כבר קובץ תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (מוסכים), התשפ"ב 2021, וקובץ תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (שמאות רכב, חשש לניגוד עניינים, כללי אתיקה מקצועית ואגרות), התשפ"ב 2021, על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת לצורך קבלת אישורה להמשך התקנתן. אבל בינתיים, כדי למנוע מצב של ריק סטטוטורי ביחס לאותם תחומי פעילות בתחום הרכב אשר לגביהם עדיין לא עולה בידי המשרד לפרסם את חקיקת המשנה לפי החוק, אני מבקשת מהכנסת להאריך את תקופת תוקפם של צווי הפיקוח עד סוף השנה הנוכחית, 2022, ובמהלכה המשרד יפעל להשלים את פרסום חקיקת המשנה לפי החוק. כמו שאנחנו רואות ורואים, אבל הארכה אחרונה, זהו.

רציתי לומר שכפי שאפשר לראות, אדוני היושב-ראש וחבריי וחברותיי, הממשלה הזאת באמת הביאה יציבות והביאה עבודת ממשלה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני מבטיחה לך שאכן נעשה מאמץ כן ורציני, ואין לי ספק שעד סוף השנה הזאת אכן נסיים להשלים את חקיקת המשנה ונוכל, בעזרת השם תתברך, לוותר על הארכה נוספת ובאמת להשלים את החקיקה כפי שראוי. בשעה טובה ומוצלחת. בינתיים אשמח לתמיכתכם בהארכת סעיף 247, תודה. תודה לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים. אנחנו נפתח את רשימת הדוברים, נפתח ברשימת הדוברים, אך אני נועל אותה. ראשונת הדוברים תהיה חברת הכנסת אורית סטרוק, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

מס' 9, והפעם על מעורבות זרה במערכת החינוך. אני רוצה לעסוק בנאומים הבאים בחדירת ההשפעה של גורמים זרים ואג'נדות זרות למערכת החינוך של מדינת ישראל. הפעם אעסוק בציר הכסף. במערכת החינוך ישנם פרויקטים רבים שפועלים במימון ישיר ומוצהר של ממשלות זרות, באמצעות ארגונים שונים המפעילים אותם בשיתוף משרד החינוך. האיחוד האירופי, למשל, תורם מיליוני שקלים למט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית שעליו אדבר בהמשך, ובניגוד למקובל לחשוב, הוא איננו חלק ממשרד החינוך. כספים אלו משמשים את מט"ח להטמעת אג'נדות שמאל קיצוניות על ידי פיתוח חומרי למידה והכשרות מורים. לקרן יוזמות אברהם, שהיא ארגון שמאל יהודי-ערבי אשר הוקם במטרה לקדם את זכויות הערבים במדינת ישראל ותומך בהקמת מדינה פלסטינית, שעליו הרחבתי בעבר את הדיבור בהקשר של השפעתו על משטרת ישראל ומדיניותה, תורם האיחוד האירופי מאות אלפי שקלים. הארגון פועל באופן נרחב במערכת החינוך, ביצירת תוכניות לימוד ובהכשרת מורים. אותו איחוד אירופי תומך במקביל בארגוני שמאל קיצוניים הפועלים כנגד צה"ל ומדינת ישראל, וביניהם בצלם, עדאלה, שוברים שתיקה, האגודה לזכויות האזרח, יש דין, עיר עמים, מחסום ווטש ועוד. גם ממשלות זרות, כגון ארצות הברית, גרמניה, הולנד וקנדה, מזרימות כספים לארגונים שהזכרתי לעיל ולארגוני שמאל פרוגרסיביים נוספים שפועלים במערכת החינוך, כגון מכון מרחבים וגבעת חביבה, ובמקביל תורמים לשלל ארגוני שמאל קיצוניים. במקביל לכספים מממשלות זרות, ישנן גם קרנות פילנתרופיות זרות שמשפיעות על מערכת החינוך דרך הארגונים הנתמכים על ידיהן,

הקרן לישראל חדשה, שהיא היותר מוכרת מהם, קרן IVN שהוקמה על ידה, קרן מנדל, קרן ראסל ברי, קרן סליפקא וארגון חותמים מחדש, שהוקם גם הוא על ידי הקרן לישראל חדשה. אלו רק דוגמאות לצירים שבהם זורם לתוך מערכת החינוך הממלכתית של מדינת ישראל כסף זר בכמויות משמעותיות. לכסף הזה בהחלט יש ריח וטעם, ומי שמזרימים אותו מעוניינים להשפיע על הדורות שגדלים ומתחנכים במערכת החינוך, במטרה לשנות את אופייה של מדינת ישראל בלי שהרוב המוחלט של ההורים בכלל מודע לכך. את הזרמת הכספים הללו באמת היה צריך לעצור כבר לפני שנים. בממשלה הבאה שתקום במהרה בעזרת השם נדאג שהדבר אכן יקרה.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת יואב גלנט,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת רוטמן, ראיתי אותו, אינו נוכח, חבר הכנסת קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת מרגי,

חבר הכנסת מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת אוחנה,

חבר הכנסת עודה,

חבר הכנסת אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת טיבי,

אינה נוכחת, חברת הכנסת רגב,

חבר הכנסת פרוש, אינו נוכח, חברת הכנסת ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת וסרמן לנדה, אינה נוכחת, חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר פורר, אני עכשיו עליתי כי בדיוק עכשיו קיבלתי שיחת טלפון מראש המועצה המקומית מג'ד אל-כרום מר סלים סלבי, והוא זועק את זעקתם של התושבים שם, שבימים האחרונים הפסקות החשמל כבר בלתי נסבלות, יותר מעשר שעות ביום, וזה כל יום ממש. אני שמעתי את חברי אחמד טיבי שדיבר על הנושא הזה. אנחנו גם הצענו הצעה דחופה לסדר-היום של הכנסת ביום רביעי, אבל לצערנו הנשיאות לא מצאה לנכון לאשר את ההצעה הזו, למרות שמדובר בתופעות חוצות יישובים וחוצות מגזרים. בנגב כמעט כל היישובים סובלים מהמכה הזאת של ניתוקי חשמל. ביישוב שלי, עראבה, היו שכונות, אדוני השר, גברתי השרה, שבמשך ארבעה ימים, ארבעה ימים שלמים, ואדי חוסין, היו הפסקות חשמל. עכשיו, אני שמעתי את כל הטיעונים המפולפלים, שבגלל שיש חיבורים פיראטיים ויש שרפות, ונתיכים ולא נתיכים, מה, זה לא היה? לא היה קודם? לא היו חיבורים פיראטיים בחורף שעבר? בקיץ שעבר? בשנה שעברה? לפני שנתיים? אתם שמעתם, כולכם, על המקרה הטרגי של בני הזוג נאסר מג'דיידה-מכר, שנחנקו בגלל שרצו לחמם את החדר והכניסו פחמים לחדר שלהם, והם נחנקו ומתו, זוג בשנות ה-40 שלהם. עד מתי אנחנו נמשיך לדבר על זכויות בסיסיות, על מצרכים בסיסיים, חשמל, מים, קורת גג? אני קורא לחברת החשמל וגם לשרת האנרגיה, חברתי השרה קארין אלהרר: לא יעלה על הדעת, לא רוצים לשמוע עוד תירוצים, מספיק לנו תירוצים, אנחנו רוצים פתרונות, שחברת החשמל תבוא עם, הרי היא יודעת איפה יש בתים וכמה צורכים בכל שכונה ושכונה, שתתיישר, ואם היא לא יכולה לעשות את זה אז צריך למצוא עוד פתרונות. תודה רבה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אנחנו עוברים לנושא הבא.

לדובר הבא.

סליחה. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח. השרה מרב מיכאלי מעוניינת לסכם?

אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8),

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום.

בעד, ארבעה, נגד,

נמנעים,

תודה רבה. ההצעה התקבלה ותעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה. השר עודד פורר, בבקשה. תודה, גברתי. זו הפעם הראשונה שאת יושבת בראש הישיבה, אז בהצלחה.

זה בהחלט מעמד מרגש. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג לפניכם ולבקשכם לאשר בקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2021. ביום 19 ביולי 2021 קיבלה הממשלה את החלטה מס' 137, שבה הוחלט בין השאר לבטל את המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, שקרע הלכה למעשה את הרשות למלחמת וסמים ואלכוהול ואת מערך 105 ושאר גופי הרשות מהמשרד לביטחון הפנים, ולקדם תיקון חקיקה בחוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז 2017, לצורך העברת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ותקציבה אל המקום הראוי לו, המשרד לביטחון הפנים, ולהחזיר לשר לביטחון הפנים סמכויות אורגניות לתפקידו ולתפקודו.

וכצעד משלים להחלטת הממשלה, מוצע לתקן את חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז 2017, באופן שיבהיר כי השר שיהיה ממונה על ביצוע החוק יהיה השר לביטחון הפנים וכי הרשות תפעל במשרד שעליו ממונה השר, כלומר המשרד לביטחון הפנים. יש חשיבות רבה בהכפפת הרשות למשרד לביטחון הפנים. המשימות החשובות שיש לרשות חייבות להיות תחת אחריותו של המשרד לביטחון הפנים כדי לתת מענה טוב יותר לתופעות האלימות וההתמכרויות ברחבי הארץ. ידעו אזרחי ישראל כי המשרד לביטחון הפנים רואה באופן הרחב ביותר את האחריות לשלומם בכל מקום שבו יהיו ויצטרכו עזרה או מענה של רשויות האכיפה. הגברת תחושת הביטחון האישי במרחב הציבורי של כלל תושבי ישראל עומדת לנגד עיניו של השר לביטחון הפנים. חזרתה של הרשות למשרד היא טבעית. זאת חזרה הביתה, למקום שבו קיימים כל האמצעים להיאבק בפשיעה בכל החזיתות. אחד הכלים המשמעותיים ביותר של הרשות לביטחון הקהילתי הוא עבודה משותפת עם הרשויות המקומיות להטמעת ותגבור מערכים טכנולוגיים מתקדמים, וזאת בהתאם לצורכי הרשויות המקומיות. המערכה הזאת צריכה להתנהל ממקום אחד,

נחוש ועוצמתי. עובדה זו בוודאי מתגברת כיום במאבק הבלתי-מתפשר שלנו כנגד הפשיעה ברחוב הערבי. לרשות יהיה תפקיד מרכזי במלחמה הזו. בשילוב ידיים עם משטרת ישראל אנחנו נגיע ליותר מקומות ונדע לתת מענה לאתגרים הכואבים והמדממים שברחוב הערבי. מהלך זה של החזרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי למשרד לביטחון הפנים הוא הכרחי, מאחר שלרשות יש תפקיד בשינוי המצב משורשיו, מהקהילה, החברה והרשות המקומית. זהו מאמץ משלים למאמץ האכיפה, שיאפשר את המעטפת הנכונה ביותר לשיפור איכות החיים של כלל אזרחי מדינת ישראל.

אבקשכם לתמוך בהצעת החוק המוצעת, ולהעבירה לוועדה לביטחון הפנים, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, השר פורר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת יואב גלנט, חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אני צריכה להגיד "אינו נוכח",

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח,

מוותר.

חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, נברך אותך, גברתי, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. שלוש דקות לרשותך.

נאום מדינת ישראל היא מדינה יהודית מס' 10. והפעם החלק השני של המעורבות הזרה במערכת החינוך. בהמשך לנאום הקודם, שעסק בציר הכסף, אדבר הפעם על סוכני שינוי. לפני 16 שנה צוטטה נשיאת קרן מנדל כמי שאמרה שלפני שהוקם בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בשנת 1992 נעשה מחקר שהגדיר למעלה מ-1,000 משרות משפיעות במערכת החינוך, ושם שאפה הקרן לראות את בוגרי המוסד שלה. על פי אתר בית ספר מנדל, עד היום סיימו את התוכנית כ-470 עמיתים, שהשתלבו בתפקידי מפתח במערכת החינוך. קרן מנדל הינה קרן בעלת אוריינטציית שמאל, אשר ראשיה הינם יהודים רפורמים, ורבים מאנשי הסגל הינם אנשי שמאל קיצוני. הקרן תרמה בעבר לקרן לישראל חדשה והיא משתפת פעולה עם הזרוע הביצועית שלה,

במהלך השנים השקיעה קרן מנדל בפעילות במערכת החינוך בלבד סכום כולל של למעלה מ-200 מיליון שקלים. זוהי דוגמה אחת לארגונים וקרנות פילנתרופיות שזיהו אפיק ישיר להובלת שינוי עמוק במשרדי הממשלה על ידי בניית תוכניות הכשרה שמיועדות לבכירי המשרד, לאורך שנים. ישנם גופי שמאל נוספים שמעורבים בהכשרת אנשי מערכת החינוך, כמו למשל מכון אבני ראשה, שעוסק בהכשרת המנהלים והמפקחים במערכת החינוך. עד היום הוכשרו במכון למעלה מ-2,000 מנהלי בתי ספר, שהם כמחצית מכלל המנהלים בישראל. דוגמה נוספת היא תוכנית וקסנר למנהיגות בכירה, שמפעילה בארץ שתי תוכניות יוקרתיות, שאליהן נשלחים מדי שנה כ-50 בכירים מהמגזר הציבורי וממשרדי הממשלה, ובהם גם בכירים רבים ממערכת החינוך.

שמשתפת פעולה עם גופים כמו שוברים שתיקה, היא בעלת זיקה לתנועה הרפורמית ולקרן לישראל חדשה. אלו דוגמאות לדרכים שבהן ישויות שונות, בין שמדובר במדינות ובממשלות ובין שאלו קרנות זרות, שעליהן דיברתי בנאום הקודם, מזרימות סכומי עתק להטמעת האג'נדות הפרוגרסיביות שלהן על ידי יצירת סוכני שינוי שלהן, שמתפקדים בתוככי מערכת החינוך. רוב אזרחי ישראל ששולחים את ילדיהם למערכת החינוך עושים זאת בתמימות, מתוך אמונה שעולם הערכים של אנשי המערכת דומה לשלהם, דבר שכאמור לעיל כלל איננו נכון. הגיע הזמן להשיב את מערכת החינוך לעולם הערכים היהודי והלאומי של עם ישראל ולשחרר אותה מהכיבוש הפוסט-מודרני שהשתלט עליה. גם את זה נתחיל לממש בממשלה הבאה, שתקום במהרה, בעזרת השם.

תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. אני מחזירה את זכות הדיבור לחבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה.

דקות מתחילות עכשיו. גברתי היושבת בראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, בשבילי זו זכות והזדמנות, ואם רציתי לעלות, זה בשביל לברך אותך שאת יושבת על כס היושבת-ראש. אני חייב לומר שהתברכה כנסת ישראל, מלבד היותך פרלמנטרית

גם חרוצה, וללא ספק זו זכות אמיתית. בהצלחה, ואנחנו בטוחים שתעשי את תפקידך מצוין. תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. כפי שאת יודעת, גם את וגם אני, ועוד הרבה כאן מחברי הבית, במלחמה שלנו ביוקר המחיה הקמתי הערב, וגם את תהיי שותפה, בעזרת השם, שדולה למלחמה ביוקר המחיה, יוקר המחיה של שנת 2022. אם בעבר חשבנו שיש התייקרות במשהו מסוים, היום אנחנו יודעים שהציבור מתמודד בהתייקרות של מוצר אחר מוצר, פרמטר אחר פרמטר, עוד מעט זה החשמל והמים ומוצרי היסוד. המטרה של הקמת השדולה, כששמענו לפני שבוע משהו שפורסם, מלבד ההתייקרות באסם, במוצרים שלהם, שהם גוררים אחריהם רשתות נוספות, תאגידי ענק נוספים, לייקר את המוצרים, גם אמרו: אנחנו נשב עם בעלי הרשתות ונסביר להם למה צריך לייקר. אני, דרך אגב, שאלתי את עצמי, אולי יחכים אותי אדוני השר, אם בעל מפעל גדול כמו אסם אומר: אני אשב עם הרשתות הגדולות ואסביר להן למה צריך לייקר, זה לא תיאום מחירים? בעבר נחקרו בעלי רשתות גדולות כי ישבו והסבירו למה צריך לייקר. אם בעבר אתה נכנס ואתה רואה מבצעים על הפסטות: חמש ב-20, ארבע ב-20, אין. אין מבצעים. אם קנינו שמן לפני חודשיים ב-7 שקלים, 6.5 שקלים,

11 שקלים לשמן פשוט, מוצרי יסוד. מדינה שלמה הורעדה, על מה? על מחאת הקוטג'. היום הקוטג' לעשירים. אנחנו מדברים על מוצרי יסוד בסיסיים. החובה שלנו היא להסתכל על אזרחי ישראל בעיניים ולומר להם שעשינו כל מה שניתן. נזמין את כולם לשדולה ונשאל אותם למה ההתייקרות הזאת חיונית ולמה צריך. הכול אני

הינה, אתה יודע מה, עשית אולי פרסום לשופרסל.

אני מוסיפה לך דקה. השר, השר. אתה יודע מה, אותו מקום, אני מסכים איתך שיש התייקרויות. אבל התייקרות קולקטיבית מפחידה, בכל הפרמטרים. אתה רואה זוגות צעירים עומדים ליד הפירות והירקות וליד כל דבר, מסתכלים עליהם כמו זהב, ומתחילים לדון: לקנות או לא לקנות,

סל קניות שהיינו קונים לפני חודשיים נגמר לשבת, לזוג נורמלי,

1,000 שקל נגיד, אז 1,300 שקל, לא פחות. היום ישב פה חבר הכנסת אלון טל,

נכנסתי באינטרנט, לפי הלמ"ס ולפי המדד,

עם אינטרנט ולמ"ס הולכים למכולת?

שאלו אותי אם אני באמת עושה קניות. רק אני עושה קניות בבית, רק אני עושה קניות בבית. אבל לא באינטרנט,

אני אוהב לראות את המוצרים. גם זה הזמן שאני פוגש אנשים. אבל אתה רואה ואתה מסתכל. לכן המלחמה ביוקר המחיה, זה צריך להיות דבר משותף, כמו שאמרת אתה בעצמך, של הקואליציה והאופוזיציה כאחד, בשביל שנוכל לפחות לומר לאזרחי ישראל שעשינו את המקסימום בשביל שכל אחד יוכל בסוף לאכול את הדברים הבסיסיים.

תודה רבה, חבר הכנסת אוריאל בוסו. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, התחלתי. אין בעיה, תתחילי, יש לי מספיק זמן. קודם כול ברכות, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אם את רוצה סמל ודוגמה, לפחות מחברך איתן גינזבורג אפשר ללמוד הרבה, איך מנהלים ישיבה. את יכולה להסתכל, את גם תיהני וגם תלמדי.

אני אומר את זה מהלב, איתן, ולא בגלל שאתה פה. אדוני השר, אני רק רוצה להגיד לך, שר הפריפריה, עודד.

פריפריה, נגב וגליל. האמת, קודם כול הנגב והגליל זה הפריפריה. וגם חקלאות.

אתה יודע, אני אגיד לך שני דברים. אחד, דיברתם פה על השופרסל.

אם אתה קונה ב-8.90 שמן, זה גם מרשת מסוימת וגם,

אתה אמרת 8.90,

זה שמן חמניות, לא קנולה. אם יש קנולה ב-8.90, אני גם רוצה לקנות. אבל אני אגיד לך, כבוד השר, מיכאל ביטון, שהוא ידידנו הטוב, רצה לעשות טוב לעם ישראל.

בא ואמר, תשמעו, יש רשת אחת שמוכרת באינטרנט, נדמה לי שזה מהדרין, והיא מוכרת באינטרנט מוצרים של חברה מסוימת בזול ושל אותה חברה, במקום אחר,

אתה יודע מה קרה מאז? אתה יודע מה קרה, נכון? אותה רשת נסגרה באינטרנט, אתה לא יכול לקנות. עכשיו, הרי זה חלם. אם הייתם לוקחים את זה ואומרים, איך אתם מביאים מחיר זול, בואו נעשה גם אנחנו מחיר זול, אולי היינו נראים אחרת, אבל הבעיה שחלם זה פה. כשאתה מדבר איתי על לייבא, תסתכל על שומרי השמיטה, לייבא ירקות.

כשומרי שמיטה, כשמייבאים מחו"ל, לא יעזור כלום, אנחנו משלמים תמיד יותר יקר. אז גם אם תרצה לעשות את היבוא הזה,

אתה יודע מה, הייתי אומר לך שאתה צודק. בדברים אחרים אני לא יודע. אבל פירות וירקות, תבוא, תשאל אותנו. אנחנו יודעים איך מייבאים את הפירות והירקות. אנחנו יודעים מה עושים. אנחנו משלמים על יבוא מחו"ל בשנת השמיטה הרבה יותר מאשר בארץ.

יותר מזה אני אומר. אני מוכן לשלם יותר,

כשזה לא בשנת שמיטה,

בשנת שמיטה אין לנו אפשרות לקנות בארץ, אלא אם כן זאת סחורה מגוי, שאנחנו גם את זה קונים. אבל במשך השנה תבוא ותגיד לי,

תשלם קצת יותר בשביל לעודד את העסקים פה בארץ, כי אתה יודע מה זה עסקים, אתה נלחמת בשביל עסקים, כמובן זה חלק מהעסקים שיש, זה חלק מהפרנסה, הייתי נותן להם.

אתה תצביע בעד גם פה וגם בוועדות? כשאני אראה את החוק. אני אומר שאתה תדע, כשאתה קונה עגבנייה, אגב, יש לי חוק כזה שאני הגשתי אותו. אני הגשתי אותו בקדנציה הקודמת. תיצמד לחוק הזה. אין בעיה. אני בפעם שעברה הגשתי אותו. אולי אפילו הגשנו אותו יחד,

אבל לי ודאי יש אחד כזה. אני מסכים עם זה.

אתה יודע שבוועדות חבר הכנסת אזולאי, אבל עודד, אם יש דברים הגיוניים, אני מסכים על כך.

ואני אומר שצריך לעשות דברים בשביל לעשות כחול לבן, ארץ ישראל, חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה צריך לסיים. לא מתאים לך, אני פרגנתי לך. טוב, אני כבר מסיים, גברתי היושבת-ראש. אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו בעד כחול לבן, בעד קנייה מישראל. אבל תוצרת הארץ. תוצרת הארץ, לא בעד כחול לבן, לא כחול לבן, תוצרת הארץ, שלא תתלהב.

תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן,

חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה. תודה רבה, חברתי היושבת-ראש. את שמה לי שעון? שלוש דקות, נכון? התחל.

אני קודם כול רוצה לברך אותך ממש מכל הלב בתפקיד החדש. נכון שאפשר ללמוד מאיתן, אבל אני חושבת שאת תעשי את זה בחן המיוחד שלך ותיתני את הנופך שלך לתפקיד, וזה נפלא בעיניי. אני גם רוצה להודות לך על החשיפה שאת וח"כים אחרים עשיתם בכתבה של דפנה ליאל על ההתמודדויות בתחום הנפשי. אני חושבת שעשיתם מעשה מאוד מאוד חשוב, ויישר כוח גדול. תודה רבה, חברת הכנסת סטרוק. עם המעמד מגיעה גם המון אחריות. נשארו לך חמש דקות. וואי, היא נתנה לי שש דקות, תקשיבו, זה נפלא. אני חושבת שהמכונה הזאת לא מגיבה לי.

לומדים לאט, הכול בסדר. אנחנו כאן בפורום מצומצם. הוסיפה לי שלוש, נהיו לי תשע. תקשיבו, זה נפלא. איתן, משמיים רוצים שאני אדבר יותר. תודה רבה. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. לאט-לאט, אנחנו לומדים לאט. לרשותך שלוש דקות, 2:55. אני מציע שתכווני את השעון שיצלצל. אני רוצה להסביר למה באתי לכאן במיוחד שוב לדבר. אני מקווה שהפעם אני כן אקבל את תשומת הלב של חברי השר עודד פורר. תמיד יש לך את תשומת הלב שלי. אז אנא, עשה טובה, תסתכל אליי, כי זה נושא שהוא בנפשנו, גם בנפשך.

הממשלה שלכם מרקיעה לשיאים, או יותר נכון לומר, מדרדרת אותנו לתהומות חדשים בכל פעם. והתהום שאנחנו מידרדרים אליה עכשיו, אני חושבת שגם מי שלא תומך בהתיישבות ביהודה ושומרון ושלא אכפת לו בכלל מההתיישבות הצעירה, והוא אפילו נגדה, אמור להיות נגד הצעד החמור הזה שקרה אתמול, שעליו דיברתי כאן כבר פעם אחת ואני חוזרת ומדברת עליו. אני בטוחה שגם את, חברתי אמילי, אף על פי שאת בוודאי לא תומכת בהתיישבות ביהודה ושומרון, את לא תוכלי להשלים אם צעד מהסוג הזה.

היה כאן מעשה אלים, חמור, ביום שישי האחרון, וראינו כולנו את התמונות הקשות, שבמסגרתו הייתה פעילות אלימה באזור גבעת רונן, נגיד ככה, בשומרון. אף אחד לא יודע מי בדיוק האנשים שביצעו אותה. מה שהיה צריך לקרות במדינה נורמלית זה שהמשטרה תחקור, תעמיד לדין, סליחה, קודם כול תחקור, תאסוף ראיות, תגיש כתבי אישום, תעמיד לדין, ובסופו של דבר אנשים ייענשו על מה שהם עשו. בשום פנים ואופן לא יעלה על הדעת שכחלופה לדבר הזה יבואו ויהרסו בתים של אנשים. זה דבר שהוא לא מתאים לנו כמדינת חוק. הוא לא מתאים לנו כחברה נורמלית וצודקת. חברי השר עודד פורר, אנא ממך, אני רוצה לשמוע ממך כשר בממשלה שאתה מתכוון למנוע את העוול הזה, את העוול הזה של הריסת בתים כחלופה או כתוספת לאכיפת חוק. תאכפו את החוק, בבקשה. תפעילו את כל רשויות החוק, בבקשה. אבל לבוא ולהרוס בתים באופן שרירותי כאיזשהו צעד, ברבאק, בואו ניכנס בהם ונראה להם באימ-אימא שלהם, שאם הם מתנהגים באלימות, אנחנו מחריבים להם את היישוב, איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה? עכשיו, למה אני אומרת את זה בהצעת החוק הזו? עלייך לסכם, חברת הכנסת סטרוק.

זה המשפט האחרון. למה אני אומרת את זה בהצעת החוק הזו? כי זו הצעת חוק שהולכת להעביר סמכויות לשר לביטחון פנים, שזה השר עמר בר-לב, שהוא האבא החוקי של קמפיין אלימות המתנחלים. והשר הזה, כשהוא מוביל את הקמפיין הזה, אני נגד למסור לו סמכות אחת נוספת, כי הקמפיין הזה הוא קמפיין שאומר: אין דין, אין דיין, אין חוק, אין משפט, אין חקירה, אין העמדה לדין, אין כלום, יש רק הריסה, יש רק להיכנס באנשים סתם ככה בלי דין ובלי דיין. חברת הכנסת סטרוק, ברשותך, את צריכה לסיים.

ועליכם,

גלעד,

אמילי, אפילו השרה מרב מיכאלי, אתם צריכים להוקיע התנהלות כזו. מי שעבר על החוק צריך למצות איתו את הדין, לא בצורה ברוטלית כזו, לא בצורה שאין בינה ובין החוק ולא כלום. תודה רבה, חברת הכנסת סטרוק. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח. השרה מרב מיכאלי, בבקשה.

אז קודם כול אני אכן מפצירה בכם ובכן, חבריי וחברותיי, להצביע בעד, כי הגיע הזמן לתקן את הקלקול הזה, שעשה, ההמצאה של המשרד, איך שקראו לו, חיזוק קהילתי, והקרעים שהוא קרע ממקומות אחרים ועיוותו את מצב העניינים. ואני מפצירה בכם ובכן להצביע בעד. אבל האמת היא שביקשתי לסכם כדי לברך אותך, חברתי חברת הכנסת אמילי מואטי, שאת מתחילה היום קריירה של סגנית יושב-ראש הכנסת, וזה תענוג גדול ושמחה גדולה. אז הצלחה וכיף שיהיה לך. אנחנו גאות וגאים בך מאוד. תודה רבה.

אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, ארבעה, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובעת כי הצעת החוק עברה ועוברת לוועדה לביטחון הפנים. ועדת הכלכלה. הצעת החוק תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה.

תודה רבה, איתן יקר, יש לי ממי ללמוד. תודה. חבריי חברי הכנסת, החוק שאני מבקש להעלות כאן בפניכם נוגע אולי בדבר הכי מתסכל שתושבי ערים בישראל חווים מדי יום, וזוהי מצוקת החניה. מי כמו שרת התחבורה מכיר את סוגיית מצוקת החניה במרכזי הערים. כיום תושבי ערים בישראל נתקלים במהלך מסעי חיפוש החניה שלהם לא פעם ברכבים נטושים שחונים ברחובות ולא זזים משם במשך חודשים רבים. הרכבים האלה מזוהים לפעמים עם נשורת עצים וחלודה, לפעמים עם מודעות שדבוקות על החלון, אבל תמיד יש את התחושה המעצבנת הזאת שלרכב הנטוש יש מקום חניה, ולאזרח שחוזר ממקום העבודה שלו בשעה 21:00 ורוצה לראות את ילדיו,

ולכן החוק הזה, שנוגע לפינוי רכבים נטושים, סליחה, היום החוק הקיים שנוגע לפינוי רכבים נטושים מאפשר לבעל רכב כזה להשאיר את רכבו במקום חניה אחד במשך חודשים עד שהוא מקבל התראה. ואחרי שהוא מקבל התראה, לוקח זמן עד שהפקחים יודעים לזהות שמדובר ברכב נטוש, לפחות בממוצע ארבעה חודשים, ומגיעים לכדי חצי שנה עד שמבינים שיש פה רכב נטוש, שיכול להישאר במקום אחד בפועל עד שיקבל התראה. ופה מגיעה הפרצה הגדולה בחוק הקיים היום: בעל הרכב יכול להזיז את רכבו סנטימטרים ספורים קדימה או אחורה, וזה ייחשב כאילו הוא הזיז את הרכב ונענה להתראה שניתנה לו. לאחר מכן, מניין ימי ההשארה במקום אחד יתחילו מחדש. עוד שלושה חודשים, עוד חודשיים ייתנו, עוד חודש התראה, ועוד חצי שנה שהרכב עומד במקומו. סוחרי מכוניות ואנשים שלא משתמשים ברכבם מכירים את החוק הרפה הזה, ומנצלים אותו עד תום. הם משאירים את רכבם במשך זמן רב במקום אחד, ואחרי שעוברים אותם 60 ימים, הם מקבלים התראה, מזיזים את הרכב בחצי מטר, וזו הפרקטיקה המוכרת והנוהגת, וכך חוזר חלילה.

חברי הכנסת, נוצר מצב קטסטרופלי שבו עשרות אלפי מכונית נטושות ברחבי הערים בישראל מהוות גם מפגע סביבתי וגם גורמות באופן ישיר למצוקת חניה. ושתבינו את היקף התופעה. רק בעיר תל אביב-יפו, בשנת 2020, התקבלו כ-3,600 קריאות שירות למוקד העירוני על רכבים נטושים, ו-3,500 דרישות הזזה נמסרו בפועל לבעלי רכבים. 3,500 דרישות הזזה. רק תחשבו כמה זה, 3,500 מקומות חניה נוספים יכלו להקל על תושבי העיר, כשלעירייה אין דרך ממשית לעזור לתושבים. איזה משהו. ההצעה שאני מגיש היום, חבר הכנסת אזולאי, אני מגיש אותה לקריאה ראשונה, והיא נותנת כמה פתרונות פשוטים לתופעה: היא מקצרת את פרקי הזמן שבהם אפשר יהיה להשאיר רכב אחד במקום אחד ל-30 ימים במקום 60 ימים. בנוסף, אנחנו קובעים שאחרי שקיבל התראה, בעל הרכב יהיה חייב להזיז את הרכב לפחות 12 מטרים, או לרחוב אחר, בתוך לא יותר מ-21 יום, על מנת שמניין הימים יחל להיספר מחדש. ובנוסף לכל זה, ההצעה תאפשר לגרור רכב שאין לו רישיון רכב או פוליסת ביטוח בתוקף עשרה ימים מיום מתן ההודעה על ידי העירייה. באמצעות הכלים האלו אנו נסייע לרשויות המקומיות לטפל בתופעת הרכבים הנטושים שתופסים חניות, ובכך גם נקל על מצוקת חניה קשה של תושבי ישראל, ונתרום גם לסביבה. ועל כן, חבריי, והינה אני מנצל פחות מהזמן שמוקצה לי על פי התקנון, אני מבקש, חבריי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה הראשונה, ובכך להקל בלא מעט את המצב הקיים כיום ברחבי הערים.

תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג.

נעבור לרשימת הדוברים, ברשותכם. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, מוותרת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. חבר הכנסת מעוז. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

מדינת ישראל היא מדינה יהודית מס' 11. זה לא יהיה יותר משלוש דקות, את לא צריכה להפעיל את השעון. אני לומדת בינתיים. יש לי הרבה מה. אז תודה רבה שאתה חוזר ועולה לדוכן. נאום מדינת ישראל היא מדינה יהודית מס' 11. והפעם החלק השלישי של המעורבות הזרה במערכת החינוך. בהמשך לנאומים הקודמים שעסקו בציר הכסף ובסוכני השינוי, אני רוצה לדבר הפעם על ארגונים פרוגרסיביים שפועלים בתוך מערכת החינוך. אפיק נוסף של השפעת האג'נדות הפוסט-מודרניות על תלמידי ישראל ודרכם על החברה הישראלית בכללותה הוא בעזרת הארגונים שפועלים במערכת החינוך ובתוכה. אני אמנה רק מקצת דוגמאות. המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך משתף פעולה עם ארגוני שמאל מובהקים כמו גבעת חביבה, האגודה לזכויות האזרח, מכון הרטמן ועוד.

המרכז לטכנולוגיה חינוכית, למרות תדמיתו הממלכתית הוא חברה חיצונית שנותנת שירות למשרד החינוך כבר עשרות שנים על ידי פיתוח חומרי למידה והכשרת אלפי מורים תוך שיתוף פעולה עם ארגוני שמאל קיצוניים. 75% מתלמידי בתי הספר היסודיים משתמשים בספרי הלימוד של מט"ח. בנאום הראשון כבר דיברתי על מקורות המימון הזרים של מט"ח, שהינו חבר בפורום לחינוך לחיים משותפים יחד עם ארגונים נוספים כמו הקרן לישראל חדשה והאגודה לזכויות האזרח. קרן יוזמות אברהם, גבעת חביבה, התנועה הרפורמית ועוד ועוד. קרן יוזמות אברהם, שגם אותה הזכרתי בנאום הראשון, פועלת במשרד החינוך, ואני מצטט: במטרה לקיים דו-קיום בשלום ושוויון בין יהודים ישראלים לערביי ישראל.

הקרן מפעילה תוכניות שונות בבתי ספר והשתלמויות למורים שמטרתן המוצהרת היא להפגיש את האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית,

ולהסיר את המחיצות שביניהן. רק לשם הדוגמה, מנכ"ל שותף של יוזמות אברהם, עכשיו הגעת לאוי ואבוי, הביע בעבר תמיכה בקיום טקס יום הנכבה באוניברסיטת תל אביב, ופעילה של הקרן הקריאה לילדי כיתה ה' סיפור שחיבר אחד מראשי,

ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. זה אוי ואבוי. במערכת החינוך פועלים ארגוני שמאל נוספים כמו גבעת חביבה ומכון מרחבים, ארגונים שונים כמו הבית הפתוח וארגונים נוספים, שממומנים כולם על ידי הקרן לישראל חדשה, ושמפעילים תוכניות מגילאי גן ועד סוף התיכון במטרה לטשטש את הזהויות האישיות והמשפחתיות. עליך לסיים, חבר הכנסת אבי מעוז. אני כבר מסיים, גברתי. מערכת החינוך של מדינת ישראל נחטפה בתהליך ארוך ושקט בידי גורמים פרוגרסיביים ופוסט-מודרניים, גורמים שזהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל זרה להם והם פועלים כנגדה. את הדבר הזה צריך לעצור בהקדם, וכך נעשה, בעזרת השם.

תודה רבה, חבר הכנסת אבי מעוז. אני חושבת שהשם הנכון הוא הקרן החדשה לישראל.

השם זה הקרן החדשה לישראל, אבל יש פה ניסיון להטעות את הכנסת. בסדר.

אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח.

חברים, אתם מפריעים להמשיך בסדר-היום. חבר הכנסת מעוז, אתה לא רוצה שנתערב בחינוך של הילדים שלך בבתי הספר שלך, אל תתערב בחינוך בתי הספר הממלכתיים. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח. אנחנו עוברים להצבעה, ברשותכם. ההצעה להעביר את הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24) (גרירת רכבים נטושים),

בעד, שלושה, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובעת כי הצעת החוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24) (גרירת רכבים נטושים), של חבר הכנסת איתן גינזבורג,

ותעבור להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. בבקשה, הודעה של סגנית מזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בנושא: נפגעי האסון במירון טרם קיבלו פיצויים (חרף התחייבות ממשלתית); מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס בנושא: הקמת מערך ליווי משפחות נפטרים באסונות ברשויות המקומיות. תודה. תודה רבה. חברי וחברות הכנסת, לפני תום הישיבה אני רוצה לאחל מזל טוב, מחר יום הולדת לחבר הכנסת איתן גינזבורג, אז מזל טוב מראש. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ג בשבט התשפ"ב, 25 בינואר 2022, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.